דברי הכנסת חוברת י' ישיבה כ"ז הישיבה העשרים-ושבע של הכנסת העשרים יום רביעי, ז' בתמוז התשע"ה (24 ביוני 2015) ירושלים, הכנסת, שעה 11:00 תוכן העניינים מסמכים שהונחו על שולחן הכנסת 6 סגן מזכירת הכנסת נאזם בדר: 6 שאילתות דחופות

תודה רבה. אדוני היושב-ראש,

1. לא הועבר כל מידע מהרשות הביומטרית לחברה חיצונית. הרשות לניהול המאגר הביומטרי מקיימת את הוראות החוק

אני מודה שאני ככה קצת חרדה שיש כאן תהליך מסוכן של העברת מידע מהמאגר לחברות פרטיות, דבר שכמו שגם אתה ציינת, הוא אסור לחלוטין, ואם "בזק בינלאומי" לא מגבה את המאגר עצמו, אז אני אשמח לדעת אם אדוני יודע לשם מה שולם הסכום הזה. הדבר שמטריד אותי הוא, שאילולא התעקש משרד הפנים כבר בפעם הקודמת לכרוך את כל פרויקט התיעוד החכם עם הקמת המאגר הביומטרי, בטח כבר היו מנפיקים תעודות זהות חכמות לכל האזרחים במדינת ישראל, מבלי שניתן יהיה לזייף ומבלי לאגור את טביעות האצבע. מה אדוני אומר לנו בעניין? שכל חברי הכנסת יתחייבו לא לטוס לארצות-הברית ולא להיכנס לשם. מי שנכנס לארצות-הברית, הוא צבוע, הוא לא חרד באמת מכל הפגיעה בפרטיות. אנחנו מכירים את זה,

תודה רבה לכבוד השר, וסגן השר ייתן תשובה. רק לישראל אסור שיהיה מה שיש לכל המדינות, לגוגל ולפייסבוק יש ועוד הרבה יותר, תמונות, תמונות, לא טביעות אצבע. מצלמים אותך גם בכניסה לארצות-הברית ובדנמרק ובשוויצריה ובעוד הרבה מדינות. אני מבקשת. יש לנו שואל נוסף, חבר הכנסת מיקי רוזנטל.

רק ביטחון המדינה הזאת לא חשוב. יאללה, גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, רוצים לפגוע לי במשרד. אדוני השר, כדאי שתקשיב לשאלה, אולי נבהיר פה איזה נקודה. אדוני סגן השר, השאלה כמובן מופנית אליך. תראה, בדיונים הקודמים הרשות, במסגרת הפיילוט, נאבקה על זה שיתקיים מאגר, והיא עמדה על זה, ואני השתתפתי בדיונים, שבמאגר יהיו שלושה דברים: 1. תמונות של האנשים, 2. טביעת האצבע שלהם, 3. גם דנ"א שלהם. על הדנ"א ויתרו בינתיים, היה פעם גם רעיון כזה.

אדוני השר, אתה לא יכול להכחיש שהיה פעם רעיון כזה. היה, ירדו מזה. היו, אבל בשנתיים האחרונות לא היה שום דנ"א. רגע, אדוני, עכשיו מפרסמת ועדת המעקב, המלצה להוריד גם את טביעות האצבעות.

מבקשת ממך, אני מבינה שאתה מכיר את הנושא בתור שר שלא מזמן עזב את המשרד.

אבל בוא ניתן לדברים להתנהל כרגיל. כשאנחנו דרשנו להוריד את טביעות האצבעות, באו השר ואחרים ואמרו: אתם, כמו באמריקה תהיו. אז אנחנו לא רוצים להיות אמריקה, אנחנו רוצים להיות ישראל, ואנחנו רוצים להיות מדינה בטוחה שלא מזייפים בה תעודות זהות. אבל מסתבר שרוב מדינות העולם מנפיקות תעודות חכמות, אבל לא שומרות על המאגר מהחשש שהוא ידלוף. וכבר עכשיו שומעים תשובות מגומגמות, האם הייתה איזו דליפה, האם נחתם הסכם עם איזו חברה חיצונית פרטית וכו'

אדוני סגן השר, אני מבקש לשאול אותך, האם אתם מקבלים את ההמלצה להוריד את טביעות האצבעות מהמאגר?

היות שיש יותר משני מבקשים לשאלה נוספת, אנחנו ניתן זכות רק לדב חנין, כי זאת סיעה אחרת. שאלה נוספת, דב חנין. תודה רבה לך, גברתי היושבת-ראש. אדוני סגן השר,

ברכות על כניסתך לתפקידך, ואני כמובן מאחל לך הצלחה. בסוגיה שעליה שאלה חברת הכנסת גלאון, הרי התפרסם עכשיו, בימים אלה, דוח חמור ביותר של מבקר המדינה, והדוח הזה מאשר בעצם את שתי הקביעות שלנו בוויכוח הגדול שהתנהל על המאגר. ראשית, אנחנו טענו שהמאגר מיותר, כי יש דרכים אחרות ליצור תעודות זהות חכמות ולהבטיח מניעה של זיוף תעודות זהות. גם הנתונים שהוצגו בפנינו אז היו קצת מוגזמים. לא כצעקתה, אין כזאת מגפה של זיופים. אבל את הזיופים שהיו, ניתן ואפשר למנוע באמצעות תעודות חכמות. זה לא מחייב מאגר ביומטרי.

אז ראשית, אמרנו שזה מיותר. שנית, אמרנו שזה גם מסוכן, כי המידע ידלוף, המידע יצא החוצה. פורצים מאגרי מידע, פרצו אפילו את מאגרי המידע של ה-NSA האמריקני, אז את מאגר המידע הביומטרי שלנו לא יפרצו? וברגע שמאגר מידע כזה ייפרץ הסכנה תהיה איומה, לא רק לפרטיות של כל אחד ואחת מאתנו אלא לכל המערכת הציבורית, הבנקאית, חבר הכנסת חנין, אני מבקשת לקצר.

ואני רוצה לומר לך, גברתי היושבת-ראש, ובזה אני מסיים, שלא צריך כנראה לפרוץ, כי המערכת כבר מוציאה החוצה ביוזמתה, כמו שאמרה חברת הכנסת גלאון, חלק מהמידע הביומטרי. לכן, הצעתי לכם, לשקול בכובד ראש, לבחון את דוח מבקר המדינה ולעשות צעד אחד גדול אחורה. כמו שמוותרים היום על טביעות אצבעות, וזה טוב, לוותר על המאגר של תווי הפנים. תעודות זהות חכמות, כן. מאגר ביומטרי? ממש לא צריך. תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. בבקשה, אדוני סגן השר. תודה לכם. אנו מניחים שכותבי הדוח מסתמכים על דוח תקציב אשר הועבר לעיונם בהתאם לבקשתם, דוח שבו מופיעה התקשרות הרשות עם שתי חברות מסחריות. שתי החברות המדוברות זכו במכרז לאספקת שירותי גיבוי לכל משרדי הממשלה, ובכללם משרד הפנים. הרשות הביומטרית נדרשת בחוק לקיים אתר גיבוי, ואף מחויבת בביצוע ניסוי חצי-שנתי במהלך תקופת המבחן, כפי שאף בוצע בהצלחה, ודווח בדוחות החצי-שנתיים שהגישה הרשות. כלומר, לא מדובר בחשיפה מרעישה של אותם מומחים. ככל יחידה שפעילותה מבוססת על מערך המחשוב שלה, נדרשת גם הרשות לשימוש באתר גיבוי בעת הצורך. אתר הגיבוי מאובטח ברמה הנדרשת לרמת הסיווג "סודי ביותר", בהתאם להנחיית הגורם הרלוונטי בשב"כ ותחת פיקוחו. אתר הגיבוי לא כולל נתונים ביומטריים כלל, אלא אך ורק משמש כאתר לצורכי התאוששות מאסון בעת הצורך. נדגיש שוב, אין באתר הגיבוי כל נתונים ביומטריים. אין ולא תהיה כל הוצאת נתונים ביומטריים מידי הרשות הביומטרית. אני רוצה לציין שרק השבוע נכנסתי למשרד הפנים וטרם למדתי את הנושא לעומק. אני מתכוון ללמוד את הנושא בצורה יסודית במהלך התקופה הקרובה. אנחנו כנבחרי ציבור חייבים להיות קשובים לרחשי הלב של הציבור, ואני שומע את הביקורות הגדולות בנושא הביומטרי, ומובן שנצטרך בסופו של התהליך להביא את הכול בחשבון ולקבל את ההחלטות הנכונות.

תודה רבה לכבוד סגן השר חבר הכנסת ירון מזוז. אנחנו עוברים לשאילתה הבאה. אני מזמינה את השר במשרד ראש הממשלה חבר הכנסת אופיר אקוניס, בשם שר התקשורת, ואני מזמינה את חבר הכנסת אברהם נגוסה לשאלה. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, חוק התמיכה בהפקות מקור בשפות האמהרית והטיגרית קיים משנת 2012. מטרתו לקדם, לטובת קהילת יוצאי אתיופיה, הפקת תוכניות, הכשרת כוח-אדם מיומן בתחום התקשורת ושידורים בערוץ הייעודי הזה. הערוץ לא מקבל את התקציב, את הכספים שהיה אמור לקבל. שבעה חודשים, לא קיבל עד עכשיו. אדוני השר, אני שואל: מדוע מתעכבת העברת וחלוקת הכספים לערוץ IETV?

תודה לך, חבר הכנסת נגוסה. קודם כול, אני מברך אותך על העלאת הנושא. אני חושב שהנושא חשוב. פעלנו יחד כבר בעבר, בנסיבות אחרות, למען הקהילה של יוצאי אתיופיה,

בעיקר בחוק המפורסם לייצוג הולם לבני העדה האתיופית בשירות הציבורי. דברים אחרים,

שעשינו ביחד: חקיקת השמות של הנספים בדרכם לישראל על האנדרטה בהר-הרצל. את כל הדברים עשינו יחדיו, וגם בתפקיד הנוכחי אני מתכוון להסב תשומת לב רבה לקהילת עולי אתיופיה ולשירות שהממשלה מחויבת, מחויבת לתת להם במגוון נושאים. ולעניין השאילתה הספציפית: אני מבקש, חבר הכנסת נגוסה, קודם כול להבהיר שהתשובה נמסרה כמובן על-ידי המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין, והיא מבוססת על החקיקה הנוכחית. אתה שאלת על תקצוב הערוץ. אם חבר הכנסת אמסלם יאפשר לי להשיב לך זה יהיה נחמד מצדו, וגם יקשיב בעצמו לתשובה כדי שידע את הפרטים.

אין לי ספק.

חבר הכנסת נגוסה וחבר הכנסת אמסלם, חברות וחברי הכנסת, לא הערוץ הוא המתוקצב, כפי שערוצים בשפות אחרות אינם מתוקצבים, אלא מדובר בכספי תמיכה המיועדים להפקות מקומיות בשפות האמהרית והטיגרית, ולהן, להפקות הללו, אכן מגיע תקציב תמיכה. הוועדה הציבורית, חבר הכנסת נגוסה, תחליט על גובה התמיכה בשנת 2015, ואתה מתייחס לשנה הזאת. המועד האחרון להגשת המסמכים היה 8 במרס שנה זו. כל בקשה וכל הפקה נבחנת לגופה. אני מבקש לחזור, גברתי היושבת-ראש: לא הערוצים מקבלים את התמיכות, אלא הפקות מקבלות את התמיכות. שוחחתי עם יושבת-ראש המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין,

גם לפני שהשבתי לך. אנחנו מקווים שבימים הקרובים תסיים הוועדה הציבורית לבחון את כל הבקשות לתמיכה, ובהן הבקשות הרבות, וטוב שכך, של הפקות בשפה האמהרית והטיגרית. ולגבי התוצאה,

להתערב, וטוב שהדרג הפוליטי איננו יכול להתערב בהחלטות הדרג המקצועי. אבל אני מעריך שתהיה תמיכה ממשלתית גם להפקות בשפות שאתם, בשפות שאתה העלית, ובעיקר בשפה האמהרית, היא שפתם של מרבית יוצאות ויוצאי אתיופיה, גברתי היושבת-ראש, במדינת ישראל. אני חושב, חבר הכנסת נגוסה, שכל שיטת התמיכות הממשלתית, כל השיטה, שהיא אותה שיטה ונכונה גם לתחומים אחרים, לא רק להפקות מקור בשפות, ראויה לבחינה מחודשת. ואני מקווה שבארבע השנים וחצי שנותרו לנו, ובוודאי בשנה הראשונה, שבה מתקבלות רוב ההחלטות המשמעותיות בממשלה, תהא אשר תהא, אנחנו נביא לרפורמה גם בתחום הזה. תודה לך, תודה. כבוד השר. יש שאלה נוספת?

בבקשה. תודה, כבוד השר. שאלה נוספת שלי: במסגרת הרפורמה בשידורים ובתקשורת, מה גורלו של השידור בשפה האמהרית ברדיו? זה ברק"ע. ומאוד מודאגים בקהילה שהוא לא נכלל בתוך הרפורמה. ולכן, אני רוצה לשמוע מכבוד השר מה גורלו. תודה.

אתה מדבר כמובן על גורלה של הרפורמה ברשות השידור, בתאגיד השידור הציבורי. נכון לרגע זה,

בבית הזה וגם מחוצה לו, שומרי חוק, והחוק, חבר הכנסת נגוסה, מחייב, לרגע זה של התשובה על השאילתה שלך, סגירה של רשות השידור ופירוק מתכונתה הנוכחית, סגירה מוחלטת של רשות השידור,

אני לא אתן לזה לקרות, ואני אעשה כל מאמץ שהדבר הזה לא יקרה, משום שאני חושב שאין מדינה דמוקרטית בעולם המערבי כולו שלא מקיימת שידור ציבורי לצד השידור המסחרי. לצערי,

כפי שחוקק פה בבית הזה בכנסת הקודמת, וביתר דיוק הובא לקריאה השנייה והשלישית ב-29 בחודש יולי 2014, שמחייב פתיחה של תאגיד השידור הציבורי החדש רק אחרי סגירה של רשות השידור, אני כבר אמרתי את עמדתי, כפי שחוקק, במתכונת שחוקקה, הרי כל בר-דעת יודע שהדבר הזה לא יקרה ב-1 ביולי. לא הצליחו להגיע להקמת תאגיד השידור הציבורי החדש ב-1 ביולי, ולכן בדקות הללו, בימים הללו, הרבה מאוד שעות, בדיוק כפי שהתרעתי בכנסת הקודמת, שבלתי אפשרי להקים את תאגיד השידור הציבורי החדש בזמן שניתן לו על-פי החוק, ואנחנו כולנו בבית הזה, חברת הכנסת רוזין,

שוודאי רוצה בקיומו של שידור ציבורי, צריכים לקבל החלטה. ההחלטה היא אחת משתיים, חבר הכנסת נגוסה. היא איננה נוגעת בהכרח לשידורים ברק"ע, שמשדרת גם בשפה הרוסית ובשפה האמהרית, נדמה לי שגם בצרפתית יש שם שידורים ובאנגלית,

יכול להיות שזה ברשת אחרת, כל שידורי "קול ישראל", לרגע זה,

יופסקו ב-30 ביוני, ואנחנו צריכים לקבל החלטה.

מוטלת עליו אחריות כבדה מאוד בשבוע הבא, גברתי היושבת-ראש, האם מאריכים את פעילותה של רשות השידור במתכונתה הנוכחית, כפי שמתיר החוק, כפי שהציע המחוקק בכנסת התשע-עשרה, חבר הכנסת ילין, מאריכים בעוד שלושה חודשים את פעילותה של הרשות כדי להבטיח הקמת תאגיד שידור ציבורי חדש בתחילת אוקטובר או במועד אחר שנקבע, או שהמפרק, הכנ"ר, כונס הנכסים הרשמי של מדינת ישראל, יפנה לבית-המשפט המחוזי בירושלים, לשופט לענייני פירוקים, והדבר יהיה בידיו בשלב הזה, והוא יחליט באופן בלעדי מה יעלה בגורלו של השידור הציבורי. אני מבקש למסור למליאת הכנסת שהמלצתי, שאמורה להתקבל, או לא להתקבל, אינני יודע, על-ידי שר התקשורת, בהסכמתו של שר האוצר ובאישורה של ועדת הכלכלה של הכנסת, אם תחליט כך,

בשבוע הבא, היא להאריך בשלושה חודשים את פעילותה של רשות השידור, כדי שבזמן הזה כולנו בבית הזה נתגייס, כולנו, בלי חילוקי דעות. זה בכלל לא עניין פוליטי, זה לא עניין של אופוזיציה וקואליציה, כולנו נתגייס בחודש הקרוב או בחודשיים הקרובים, חבר הכנסת פרי, להצלתו של השידור הציבורי במדינת ישראל, שלרגע זה החוק מחייב אותו, אם לא יהיה שינוי, להיסגר ב-30 ביוני בחצות הלילה, ביום שלישי הבא.

תודה רבה לך, כבוד השר. אנחנו עוברים לשאילתה הבאה. אני מזמינה את סגן שר הביטחון חבר הכנסת אלי בן-דהן. שאילתה מאת חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ. אדוני סגן השר, השבוע פורסם כי שר הביטחון אישר שורה של הקלות לפלסטינים לרגל חודש הרמדאן. ברצוני לשאול: 1. מה הן בדיוק ההקלות שאושרו? 2. כיצד הן מתיישבות עם פיגועי החיכוך העממיים? 3. כיצד הן מתיישבות עם ההתנהלות התוקפנית של הרשות הפלסטינית נגד מדינת ישראל? בבקשה, כבוד סגן שר הביטחון. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, חודש הרמדאן יחול השנה בין התאריכים 18 ביוני ו-17 ביולי. בתום חודש הרמדאן יחול חג עיד אל-פיטר, המסמל את סיום הצום ונמשך שלושה ימים. במהלך חודש הרמדאן מקיימים המוסלמים ברחבי הארץ את מצוות הצום מזריחת החמה ועד שקיעתה, נוסף על קיום תפילות, בעיקר בהר-הבית, בכל יום שישי ובמהלך החודש כולו. לצערנו הרב, בשנים האחרונות בתקופה זו גם עולה רמת החיכוך בין האוכלוסייה הפלסטינית לבין המתיישבים היהודים. ב-9 ביוני אישר שר הביטחון את עבודת המטה שהוביל המתפ"ש למתן הקלה בצעדים האזרחיים לאוכלוסייה הפלסטינית. הצעדים שאושרו על-ידי שר הביטחון הם כדלהלן: הנפקת היתרי רמדאן ייעודיים למשך תקופת החג, לרבות עיד אל-פיטר,

ביקור משפחות בחג בישראל, היתרי כניסה להר-הבית באמצע השבוע ובימי שישי, מתן היתרים לביקורי משפחה מקרבה ראשונה בעזה, מתן היתרי כניסה לישראל עבור כתבים פלסטינים, 50 כתבים, בחינה מרוכזת להסרת מניעות ביטחוניות לאנשי המנגנון הפלסטיני, הרחבת פעילות המעברים אליהו, חשמונאים ומיתר עד השעה 22:00, מתן היתרי יציאה לחו"ל דרך נתב"ג ל-500 איש. ההקלות לאוכלוסייה שאישר שר הביטחון הן הקלות הומניטריות התורמות לרגיעה, ליציבות ולביטחון. לאור אירוע הדקירה ביום ראשון ד' בתמוז, 21 ביוני, בוטלו כל ההקלות והצעדים האזרחיים לרמדאן לתושבי הכפר סעיר, שממנו יצא המחבל. בנוסף, בוטלה יציאת הפלסטינים לחוץ-לארץ דרך נתב"ג, כפי שאמרתי, 500 אישורים, כולם בוטלו לאור אירוע הדקירה שהיה ביום ראשון הזה. חבר הכנסת סמוטריץ, בבקשה. אדוני סגן השר, היות שאני מכיר אותך איזה יום וחצי, אני מרשה לעצמי להעריך שאתה לא ממש מזדהה, לא עם התיאור המאוד-מאוד פסטורלי של חודש הרמדאן, יש לי תחושה שמי שמבקר בבתי-קברות בחודש הזה אלה לא הפלסטינים, זה איכשהו דווקא הצד הישראלי, ובטח ובטח לא עם התרומה של ההקלות הללו, לא לביטחון ולא לשום דבר אחר. אני מבקש רק לציין, גברתי היושבת-ראש, לפרוטוקול, שלא קיבלנו תשובה על השאלה איך ההקלות הללו מתיישבות עם המדיניות התוקפנית של הרשות הפלסטינית נגד מדינת ישראל. זה עוד בשאלה הראשונה.

שאלת המשך.

אדוני סגן השר, נפתחו חנויות פלסטיניות ברחוב הראשי שמוביל למערת המכפלה ביישוב היהודי בחברון. החנויות הללו היו סגורות במשך 12 שנה, לאחר סדרה שלמה של פיגועים קשים שהתרחשו באזור. אני רוצה להקריא את הנימוקים הביטחוניים שעליהם חתם אלוף פיקוד המרכז דאז יאיר נוה מתוך תצהירו לבג"ץ: מדובר בעיר שבה בוצע מספר הפיגועים הרב ביותר ביחס לתא שטח מוגדר, בסוגריים שלי, היישוב היהודי בחברון. חשוב להדגיש כי חלק מהטרוריסטים בחברון פועלים מתוך האוכלוסייה האזרחית ונעזרים בה כדי להסתתר בדרכם למקומות הפיגוע ובהימלטם לאחר ביצוע הפיגועים.

מן ההיבט המבצעי, מקביעת שטחי הפרדה באזורי חיכוך, על מנת שלא ייווצר בהם ריכוז של אוכלוסייה פלסטינית היכול לאפשר התקרבותו של מחבל לעבר אזרחים או חיילים. לכן קיים הכרח מבצעי במרחבי הגנה. אני רוצה לשאול את אדוני סגן השר, האם החלטות מצילות החיים, כפי שאלוף הפיקוד דאז מנמק אותן, מדוע לבטל אותן עכשיו? האם יש פחות פיגועי חיכוך בזמן האחרון,

דווקא ברמדאן, או שחיי היהודים בחברון הפכו זולים יותר בגלל הרצון להעניק הקלות לאוכלוסייה הפלסטינית ברמדאן? האם בכוונת הדרג המדיני להתערב כדי לאפשר ליהודים להמשיך ולהגיע לקברי אבות בבטחה, נא לקצר. או שאנחנו הולכים לחזור לימי הבלהות, כפי שאלוף הפיקוד נוה היטיב לתאר אותם?

תודה רבה לחבר הכנסת סמוטריץ. יש לנו שני שואלים. דבר אחד אני מבקשת, יש לכל דובר דקה אחת. אני לא מפעילה שעון, אבל אני מבקשת לקצר. שואל חבר הכנסת יוסף ג'בארין, אחר כך חבר הכנסת שרון גל. כבוד סגן השר, אין ספק שביטול ה"הקלות" זה עונש קולקטיבי. אז אני שואל האם העונש הקולקטיבי הזה לא סותר את המצווה הדתית שקיימת בדת האסלאם,

אני מניח, בטח רגיש למצוות דתיות. גם בחג הרמדאן וגם בחג עיד אל-פיטר שמסיים את חודש הרמדאן יש מצווה דתית מאוד ברורה לקיים ביקורי משפחה.

כדי לקיים את המצווה הדתית, צריך לאפשר אותו חופש תנועה, גם יציאה לישראל כדי לבקר את קרובי המשפחה בתוך ישראל, אבל גם יציאה מעזה, ולגדה המערבית. ולכן המספרים שאתה מדבר עליהם, מספרים של מאות, אלה מספרים שוליים. ולכן יש כאן פגיעה קשה בחופש הדת של האוכלוסייה הפלסטינית דווקא בחגים הכי קדושים שלהם. תודה רבה. חבר הכנסת שרון גל. אדוני סגן השר, אם הייתי ציני יכולתי למנף עכשיו את השאילתה מחבר מפלגתך אליך, כשהוא אומר לך שהוא יודע שאתה לא מזדהה עם המדיניות. זה כל כך ברור. הרי אם מישהו חיפש סיבה למה אנחנו חושבים שזו ממשלה ימנית בכאילו, אז זאת ההוכחה. עוד פיגוע דקירה, עוד פיגוע ירי, עוד פרובוקציות, עוד יידויי אבנים, עוד הריסת קברים בהר-הזיתים ועוד פרובוקציות ועוד טרור, ואנחנו נותנים הקלות, הקלות על הקלות. אני שואל אותך, אישית, האם אתה שלם עם המדיניות הזאת? האם אתה לא חושב שהגיע הזמן, מול הטרור המשתולל והמתגבר, להכביד את היד, להרוס את בתי המחבלים, להפעיל עוד סנקציות, ולהתחיל לעבוד? תודה רבה. חבר הכנסת ינון מגל, שואל נוסף. כבוד סגן השר, יש בזמן האחרון דיווחים על כוונה להרוס שני מבנים במאחז יישוב-הדעת שבאזור שילה, שבות-רחל. האם יש אמת בדבר? אם כן, למה ומדוע ייהרסו מבנים של יהודים בארץ-ישראל? אדוני כבוד השר. כשהבית היהודי יהפוך להיות אופוזיציה מימין יחד אתנו,

ייראה, הבית היהודי הוא אכן מפלגה ימנית. אנחנו לא מתביישים בכך. חברי כנסת יקרים, נא לא להפריע. בואו ניתן לסגן השר להשיב. זה חברי. מה יגידו אנשי האופוזיציה, אני עוד לא יודע. ובכן, אני אענה גם לחבר הכנסת שרון גל וגם לחבר הכנסת סמוטריץ. באופן אישי דעתי אינה נוחה לגמרי מאותן הקלות שניתנו. אני חושב שבהחלט יש מקום למנוע פיגועים ולעשות מאמצים גדולים. מצד שני, עמדתם של אנשי הביטחון היא שדווקא ההקלות הללו משחררות לחץ בציבור הרחב ומונעות פיגועים. ימים יגידו. לגבי חברון, אינני מכיר את הסוגיה לעומקה. אני מניח שאולי מדובר בהחלטה מקומית. הנושא הזה ייבדק. אני אשתדל לתת לכם תשובה מעמיקה. הנושא איננו פשוט. אני מכיר באופן אישי את כל המסלול הזה שבין שכונת אברהם אבינו ושכונת בית-הדסה למערת המכפלה.

זה אזור שבשנים האחרונות היה שקט מפני שהחנויות שם היו סגורות. אני אלמד את הנושא, ואני אשיב תשובה לעניין. אדוני חבר הכנסת, הוטל עונש קולקטיבי רק על תושבי סעיר, לא על תושבי יהודה ושומרון. ההקלות שניתנו הן הקלות שמתאם הפעולות בשטחים קיבל, מבקשות שהגיעו אליו מהרשות הפלסטינית ומהמקבילים שלו ברשות הפלסטינית. הוטל עונש קולקטיבי, כדבריך, על הכפר סעיר שממנו יצא המחבל שרצה לרצוח וכמעט רצח שוטר מג"ב בשער שכם. תושבי סעיר אינם יכולים לקבל הקלות אם יוצא מקרבם רוצח או מי שרוצה להיות רוצח. לגבי יישוב-הדעת, אני לא מכיר את העניין. אני אבדוק את זה ואתן לך תשובה. אני מקווה מאוד,

עמדתי האישית היא,

שאנחנו צריכים לעשות כל מאמץ למנוע הרס בתים ביהודה ושומרון. לצערי הרב, רק אתמול שמענו פסק-דין של בית-המשפט העליון לעניין בתים בבית-אל, מקום שבו התגוררתי שמונה שנים. אני מקווה מאוד שהממשלה תעשה כל מאמץ להכשיר את הבתים שנבנו, למה להכשיר אותם? להכשיר אותם מכיוון, למה צריך להכשיר אותם?

להכשיר אותם כדי למנוע הרס בתים ביישוב יהודי. ואחר כך אתם רוצים שיכשירו,

תודה רבה לסגן שר הביטחון חבר הכנסת אלי בן-דהן. אנחנו עוברים לשאילתה הבאה. אני מזמינה את סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן להשיב על שאילתה של חבר הכנסת איל בן ראובן.

והרוסים, כמה בניתם וכמה הרסתם? כמה בניתם? 30,000 בתים של בדואים בדרום, שם לא צריך להרוס, נכון?

בלהרוס אתם נהדרים. בבקשה, חבר הכנסת איל בן ראובן. נא לא להפריע מהצד השמאלי שלי. כבוד היושב-ראש, כבוד סגן השר, אנחנו מדברים, לצערי, כמעט יום-יום על איום תלול-מסלול הפעיל, לצערנו,

לשמחתי, אנחנו מדברים הרבה פחות על האיום בצפון, אבל המציאות היום היא שאנחנו נמצאים עם למעלה מ-100,000 רקטות וטילים כש-70,000 מהם מכוונים לצפון. שאלתי היא כך: היום רק 30% מתושבי קו העימות בצפון, יש להם יכולת התגוננות מפני ירי טילים ורקטות.

העלות הגבוהה של הממ"דים באזורים אלו, והסיוע לכך לא מספיק עד כדי לא רלוונטי. השאלה היא: מה בכוונתכם, מה בכוונתך, לעשות כדי לקדם את בניית הממ"דים ביישובים האלה,

תודה, גברתי היושבת-ראש. כשאתה מדבר על 80% גם אני אחד מה-80% כתושב אשקלון.

על-פי נתוני פיקוד העורף, 80% מהאוכלוסייה ביישובי קו העימות הנמצאים במרחק של עד 4 קילומטרים מהגבול, לרשותם אמצעי מיגון כגון ממ"ד או מקלט כזה או אחר. זה לא מדויק. זה לא מדויק בכלל. 80%. לשטח. זה על-פי, 80%. כנראה, 20% לא. 100% זה כל אחד שייפגע. המקלוט היום, ב-15 שניות של איום, חבר הכנסת איל בן ראובן, אין לי מה להגיד על נתונים של פיקוד העורף. אתה אומר שזה לא מדויק, אני אבדוק את זה מולם שוב.

גם לי יש נתונים מפיקוד העורף מהרמה הכי גבוהה, והנתונים האלה הם נתונים מדויקים מאוד. חבר הכנסת בן ראובן, יהיה לך זמן לשאול שאלות נוספות. תן, בבקשה, לסגן השר להשיב. אם הם הטעו אותי אז הם עשו דבר חמור.

על כל פנים, בימים אלה בוחן משרד הביטחון את הצורך במתן פתרון מקלוט רחב יותר לכלל האוכלוסייה ביישובי העימות בגבול הצפון. יש לציין שמדינת ישראל מתמודדת עם איום הטילים לא רק בשימוש באמצעי מקלוט, מדינת ישראל משקיעה מיליארדי שקלים בחיזוק יכולת ההרתעה של צה"ל ובפיתוח מערכות מתוחכמות ליירוט טילים. אשמח לשאלה נוספת, גברתי. יש לך שאלה נוספת, חבר הכנסת בן ראובן?

כבוד סגן השר, השאלה היא מה הולכים לעשות.

להסביר: הנתונים שהצגת הם נתונים שקיבלת, אני רק רוצה להסביר: היום צריך לעשות את ההבחנה המאוד-בהירה על בסיס מה באמת האיומים. מקלט שנותנים היום ביישובי הצפון הוא לא רלוונטי לאיום הקונקרטי. אנחנו מכירים את זה מצוין מהדרום, את עניין 15 השניות, 30 השניות, ולכן אי-אפשר לבוא כאן ולהסביר ש-80% מתושבי הצפון ממוגנים. הנתון הזה לא נכון, הוא לא רלוונטי לאיום. לכן, יש לזה פתרונות. היום צריך לדעת: ממ"ד באותה גזרה שדיברת עליה בצפון יקר הרבה יותר מהממ"דים באזור תל-אביב. ממ"ד עולה לתושב הצפון 120,000 שקל, ואתם נותנים היום 10,000 שקל מענק, שזה לא רלוונטי. מדינת ישראל, כדי שלא נצטרך להסביר לעצמנו הסברים בבוא היום, ואתה מכיר היטב את האיום מצפון, מוכרחה לתת לזה מענה,

בדמות "יש לנו 80% הגנה על התושבים". זו פשוט תשובה לא רלוונטית. אדוני סגן השר, יש לנו עוד שני שואלים נוספים, ואז אני אתן לך להשיב. רק המזכיר מגביל אותי בזמן. כן, זה בסדר. שואל נוסף, חבר הכנסת חיים ילין. סגן שר האוצר, יש שאלה אבל קודם כול פתיח קטן. עד 2008 בעוטף-עזה לא הצלחנו לקלוט משפחות. לא היה מיגון. אם אתה תיקח היום את הסקר של פיקוד העורף ומשרד ראש הממשלה, שמימן את המיגון, אנחנו מוצאים את עצמנו בצמיחה, מ-2008 עד היום, של בין 30% ל-45%. זאת אומרת, זה משהו אדיר. למה? כי קבענו בזמננו שאנחנו נבנה את המועצה או את האזור הכי בטוח שיש במדינת ישראל. כל מה שיתפוצץ שם יהיה בטוח, וכל מה שלא, כנראה יעבור מעלינו.

זה מה שאנחנו אמרנו.

אולמרט צדק כשהוא אמר, לא נמגן את עצמנו לדעת, כי בסוף אתה צריך גם לקבל החלטות נאותות.

ופה בא אבל, יש אפשרויות שונות: לא רק שהמדינה תממן את הכול, אלא גם ללכת לכיווני משכנתה, גם לבוא ולהגיד לתושבים: ב-300 שקל לחודש,

אנחנו פורסים לכם את זה, וללכת למקום, עד 1992 לא היה חוק המיגון במדינת ישראל, ומ-1992 הוא חל. לכן זאת אפשרות אחת. הנושא האחרון הוא, וזאת השאלה, האם אנחנו מבינים, וזה חשוב מאוד שגם פיקוד העורף יבין, שכלי הנשק הולכים ומשתבחים, לצערי ככה זה, והמקלוט שנבנה לפני 20 שנה אין לו תוקף, הוא בעצם לא שווה שום דבר. אם אתה תוכל לענות על השאלה הזאת או לפחות לעשות שעורי-בית על הנושא הזה, אני מאוד אשמח.

תודה רבה לחבר הכנסת חיים ילין. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, שואלת נוספת, ואז סגן השר ישיב. אדוני סגן השר, היושבת-ראש, אני באמת רוצה לשים כאן על השולחן כמה דברים. בעבר מדינת ישראל הייתה מודעת לאחריות שלה, ואפילו מימנה בבנייה, גם תוך כדי כך שהיא מסבסדת משכנתאות, ממ"דים, מחיר הממ"דים, מחיר חדרי הביטחון הללו. מי שנמצא בקו עימות, ותאמינו לי,

אני בונה עכשיו, יש דרישה. בלי זה אין לך היתר בנייה. המדינה מחייבת אותם לבנות. החדרים האלה עולים עשרות-אלפי שקלים. בעבר המדינה סבסדה את זה דרך המשכנתאות, כי היא חייבה את האנשים, אין להם אופציה להגיד: אני מוותר. היום זו מעמסה נוספת על הגב של הצעירים האלה, שאין להם בכלל יכולת מימון של חלק מההון העצמי כדי לבנות בית. מכריחים אותם לשים את החדרים האלה ואף אחד לא מממן. מה המדיניות שלכם? למה לא תעשו כמו בעבר, שביישובי קו עימות, גם כדי לשמר את התושבים, בתוך חמש שנים זה יהיה חלק מהסבסוד, יקבלו אותו בחזרה, דרך המשכנתה או דרך צינורות אחרים, כדי להראות שאנשים עדיין גרים במקומות האלה וגם כדי לעודד את האוכלוסייה. לא להגיע רק למדינת גוש-דן תל-אביב אלא להגיע גם לפריפריה. המדינה מכריחה את התושבים להתמגן כי היא לא יכולה לספק להם את המיגון? בבקשה, שתישא בחלק מההוצאות.

תודה רבה לחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. בבקשה, כבוד סגן השר. תודה, גברתי היושבת-ראש. אני חושב שחבר הכנסת איל בן ראובן, חבר הכנסת חיים ילין וחברת הכנסת אורלי אבקסיס העלו נושאים שהם מאוד חשובים, והם לא ייפתרו בתשובה על שאילתה מעל הדוכן הזה. מה שאני מציע לחברים, אולי באמת לקיים דיון יותר מעמיק עם הגורמים הרלוונטיים בעניין הזה, ונמשיך את העניין לא מעל הדוכן אלא באחד החדרים בדיון מקצועי. מקובל עליכם?

אורלי, מקובל? תודה רבה לכבוד סגן השר חבר הכנסת יצחק כהן. אנחנו עוברים לשאילתה הבאה. אני מזמינה את חבר הכנסת יוסף ג'בארין לשאילתה. רבותי, יש לנו כבר שני שואלים נוספים, ולכן אני לא אוכל להוסיף. כבוד סגן השר, בדצמבר 2014 התקבלה החלטה של הממשלה, זו החלטה 2365, ולפיה על הממשלה להעביר בתחילת 2015 תקציב של 664 מיליון שקל ליישובים הערביים. אין ספק שזהו תקציב קריטי, כדי לקדם את המצב הסוציו-אקונומי של היישובים הערביים. כפי שכבוד סגן השר יודע, עובדים קשה עד שמגיעים לקבלת החלטה בממשלה, אבל, לצערי, נתקלים בביורוקרטיה של היעדר יישום. ולכן אני שואל: 1. מדוע עד היום הזה לא הועבר התקציב או לא הועבר במלואו? 2. מדוע לא יקודם האישור בוועדת החריגים בימים הקרובים? תודה. חבר הכנסת יוסף ג'בארין, החלטת הממשלה שאתה מדבר עליה, 2365, קודמה והובלה על-ידי משרד ראש הממשלה והאוצר במשותף וכוללת כמה שינויים מבניים משמעותיים, כגון שריון 40% מהתקציב התוספתי, תחבורה ציבורית לטובת שיפור הנגישות התחבורתית במגזר וצעדים יעילים לקידום פיתוח ושילוב כלכלי של החברה הערבית. 1 2. רובם המכריע של הצעדים מיושם בפועל.

הרחבת הנגישות של התחבורה ציבורית, השקעה משמעותית בביוב,

הפעלת מפעלי הכוון תעסוקתיים וכו'. מכיוון שמשרד האוצר לקח חלק מרכזי בקידום ההחלטה ומכיוון שעד כה לא נשמעו כלל טענות על אי-תקצוב או אי-אישור בקשות תקציביות שהוגשו לוועדת החריגים הרלוונטית, הרי שאין בסיס לטענה האמורה. משרד האוצר ימשיך לפעול בשיתוף עם משרדי הממשלה האחרים, אפשר לקבל קצת שקט למעלה? רבותי, אני מבקשת, למעלה לשמור על השקט. זה מאוד מפריע כאן לעבוד.

אני אחזור על הקטע האחרון. מכיוון שמשרד האוצר לקח חלק מרכזי בקידום ההחלטה ומכיוון שעד כה לא נשמעו כלל טענות על אי-תקצוב או אי-אישור בקשות תקציביות שהוגשו לוועדת החריגים הרלוונטית, הרי שאין בסיס לטענה האמורה. משרד האוצר ימשיך לפעול בשיתוף פעולה עם משרדי הממשלה האחרים לקידום שינויים מבניים משמעותיים ובתחום, לצורך המשך מגמת השילוב הכלכלי של החברה הערבית, המניבה פירות למשק כולו ולחברה הערבית בפרט. יש לנו שואלים נוספים. שואל נוסף ראשון, חבר הכנסת אוסאמה סעדי. יש שאילתה נוספת ליוסף ג'בארין? זה בסדר שהוא ימשיך?

בבקשה, חבר הכנסת סעדי. אדוני סגן השר, גברתי היושבת-ראש, אנחנו הגשנו את השאילתה הזאת, אני וחברי יוסף ג'בארין וגם חברי עבד אל חכים חאג' יחיא, בעקבות פגישה שהייתה לנו לפני כמה ימים עם פורום ראשי הרשויות המקומיות הערביות במרכז "מוסאוא" עם מומחים כלכלנים, ושם נאמרו לנו הדברים האלה, שבאמת יש ההחלטה הזאת ויש 664 מיליון שקל שמחכים לוועדת חריגים. ובנוסף גם נאמר לנו, אדוני סגן השר, כי יש גם החלטה לתגבר את מענקי האיזון של הרשויות המקומיות, והם מבקשים שגם העניין הזה יובא לאישור ועדת החריגים. גם תקציב הפיתוח של משרד הפנים תקוע, וללא תקציב זה אי-אפשר לקדם הרבה פרויקטים.

מדוע ועדת החריגים לא מתכנסת ולא מאשרת את התקציבים האלה לרשויות המקומיות הערביות? כאן אני אומר לך שוועד ראשי הרשויות המקומיות החליט כבר שאם באמת שום דבר לא יזוז ולא יקבלו תקציבים, הם כבר מאיימים בשביתה גדולה במגזר הערבי ב-1 בספטמבר.

בא נתחיל מהסוף,

אדוני סגן השר, יש לנו עוד שואלים. אחר כך אנחנו ניתן לך. חברת הכנסת סתיו שפיר. אתה תשיב אחרי כל השאלות. תודה רבה. שאלת המשך בנושא התקציבי, אבל מכיוון אחר: אני מקבלת פניות רבות מאנשים, מארגונים וגופים שאמורים לקבל תמיכות, אך התמיכות האלה לא מאושרות על-ידי ועדת חריגים במשרד האוצר. ועדת חריגים, החשבת הכללית במשרד האוצר היא היום מי שממונה ואחראית לתקציב המדינה, באופן מעוות ביותר, יושבת פקידות והפקידות קובעת איך מתנהל תקציב המדינה במשך תקופה של קרוב לעשרה חודשים. בתקופה הזאת, שאנחנו עובדים על תקציב של 1 חלקי 12, כידוע, יכולה החשבת הכללית לאשר תקציבים נוספים במסגרת ועדת חריגים. בוועדה הזאת יושבים אך ורק פקידים, אין שם נבחר ציבור. אני נאלצת לפנות מדי חודש אל החשבת הכללית בבקשה לפרסם את דוח ההוצאות של ועדת החריגים. ביקשתי ממנה בוועדת הכספים לפרסם גם את הפרוטוקולים של הוועדה, מאחר שחשוב שנכיר את השיקולים בהוצאות התקציביות האלה, שיכולות להגיע למיליארדים בחודש, אך היא ענתה לי בוועדת הכספים שזאת כבר שאלה אחרת. אדוני סגן השר,

או היא לא מתחייבת לפרסם את אותם פרוטוקולים. אני אמתין שתסיימו להסתודד, זה בטח חשוב. אבקשך, בבקשה, גם להגיד את עמדתך בנושא הזה, ובבקשה גם לפנות אליה ולדרוש ממנה לפרסם את הוצאות ועדת החריגים לחודש הקודם, לחודש מאי, שעדיין לא פורסמו,

מייד עם סוף החודש, גם לחודש הזה, בתוספת הפרוטוקולים של אותה ועדה,

כי אנחנו חייבים להכיר את השיקולים שמובילים להוצאות של תקציב המדינה, בעיקר כשמדובר ממש בתקציב כמעט שנתי, עשרה חודשים של תקציב שמנוהל על-ידי הפקידות בלבד.

תודה רבה לחברת הכנסת סתיו שפיר. שאלה נוספת לחבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. אדוני סגן השר, הכסף הזה שמדברים עליו הוא יתרות משנים קודמות, אלה יתרות מאושרות משנים קודמות שצריך להעביר לרשויות המקומיות הערביות. לכן יש צורך מיידי לכנס את ועדת החריגים כדי לאשר את הסכומים האלה, זה הדבר השני. הדבר השלישי, צריך גם להסיר חסמים. לא צריכות להיות הרבה התניות, כך שהשנה הזאת תיגמר בלי שהם יקבלו את הכספים האלה ברשויות המקומיות הערביות, כי זה יכול לחרוץ גורלות של הרשויות המקומיות, כי המצב לא בכי טוב. הסכומים האלה יכולים להציל, ואנחנו לא צריכים להכניס עוד ועוד רשויות לתוכניות ההבראה ולמצב כלכלי גרוע. נא להשיב, אדוני סגן שר האוצר. תודה רבה. אז קודם כול, אני אתחיל, יוסף ג'בארין, שאלת שאלה נוספת? זאת אותה שאלה עם אוסאמה.

אותה שאלה של אוסאמה.

כן, אז מה שמדובר לגבי ניהול ועדת החריגים, וניהול בכלל של החשבת הכללית,

אני רוצה כאן לברך אותה, היא לא הזמינה, בהיעדר תקציב מאושר, ואת יודעת את זה, כל הניהול של 1 חלקי 12 עובר אליה, והיא עושה, רק שתפרסם את זה.

רק שתפרסם את זה. היא עושה עבודה יוצאת מן הכלל, ואני חושב שהמחדל של הכנסת שלא העבירה את תקציב 2015, היינו רוצים לראות את עבודתה היוצאת מן הכלל,

אז אני פה מעל הדוכן הזה רוצה לגבות אותה ולשבח אותה על העבודה שהיא עושה, וזה לא קשור לעניין שביקשת.

ואין לי שום ספק שהיא תעשה את זה.

בהיעדר תקציב מאושר היא מנהלת את זה כ-1 חלקי 12 עם ועדת החריגים, מקרים שמגיעים מוועדת החריגים.

לגבי מענקי איזון, ועדת החריגים אישרה הוצאות של מיליארדים נוסף על התקציב של 1 חלקי 12. ברור לי, האוצר סתיו,

אני אעביר אותה לחשבת הכללית. אין לי שום ספק שהכול שקוף, והיא תפרוס בפנייך את כל הנתונים והאינפורמציה שאת רוצה.

לגבי מענק האיזון לתקציבי הפיתוח, זה כבר יידון, זה לא קשור ל-2365. 2365 מנוהל, ואין טענות לגבי 2365. לגבי שאר הסעיפים שיידונו בתוכניות העבודה של התקציב שיאושר פה, בעזרת השם, של 15' ו-16' את זה להעביר לוועדת החריגים? בבקשה?

לוועדת החריגים? ועדת החריגים דנה בתקציב שאושר, תקציב של שנה קודמת, 1 חלקי 12, ודברים נוספים שהם חריגים, כשמם כן הם. לגבי דברים נוספים שאתם מבקשים, מענק איזון, תקציבי פיתוח,

מדברים על הכרזת הממשלה,

לא שמענו שיש טענות לגבי הניהול של התוכנית. אם אתה אומר שיש, אני אבדוק את זה. אדוני סגן השר, יש בקשה נוספת ממגיש השאילתה. בבקשה, חבר הכנסת יוסף ג'בארין. כן, חבר, לגבי 2365 העסק מתנהל ואין טענות. אם אתה אומר שיש, אני אבדוק אותן. בבקשה, בקשה נוספת. בבקשה, יוסף. הבקשה שלנו, כבוד סגן השר,

ואם אפשר גם לעניין מענקי האיזון וגם לעניין החלטה 2365. מענקי האיזון, תקציבי פיתוח,

אלה תוכניות עבודה של הממשלה, זה יידון בדיוני התקציב. לגבי 2365,

לא שמענו שיש טענה לגבי הנושאים האלו.

תעלו אותה ספציפית נקודתית, לא משהו כללי, אבל השאילתה הייתה סביב העובדה שיש טענה של חוסר יישום.

אז תגיד לי באיזה פריט ב-2365 יש לך טענה,

לא דברים נוספים כמו שהוא אומר, מענק איזון, תקציבי פיתוח, אלה דיוני תקציב שלא קשורים ל-2365. אז מה שאני מציע, אנחנו נשלח מכתב בתגובה, תשלח. בתגובה על תשובה בכתב שנבקש ממך.

אתה קודם כול תטען את הטענות הספציפיות הנקודתיות, אל תטפל באופן כללי, יש טענה, תגיד לי מה.

ואני אבדוק. והשר יתחייב לענות על הטענות הספציפיות? אנחנו מתחייבים להתנהל כמו שצריך. הטענה שלו נוגעת לוועדת חריגים. חאג' יחיא, עוד מעט יאשרו את התקציב, אתה תצביע בעד, והכול יהיה בסדר, אבל זה לא קשור. השנה תיגמר עד שיאשרו את התקציב. הכול יבוא על מקומו בשלום, השנה תיגמר.

תודה רבה לסגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן. אנחנו מתכוננים עכשיו, עוד כמה דקות נתחיל ישיבה מיוחדת לכבוד נשיא הבונדסטאג של גרמניה. האורחים כבר נמצאים כאן. אנחנו מחכים לאורחים שלנו.

נא לחזור לאולם בעוד שלוש דקות. אפשר גם להישאר,

(הישיבה נפסקה בשעה 11:56 ונתחדשה בשעה 12:07.) חברי הכנסת,

נכבדים, אנא תפסו מקומותיכם כדי שנוכל לקבל את פני היושבי-ראש והנשיא. כבוד יושב-ראש

כבוד ראש ממשלת ישראל חבר הכנסת בנימין נתניהו, כבוד נשיא הבונדסטאג של גרמניה פרופסור נורברט לאמרט, סגני נשיא הבונדסטאג שנמצאים אתנו כאן ביציע, שגריר גרמניה בישראל וכל חברי המשלחת הנכבדה, אדוני ראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג, שרי הממשלה, יושב-ראש אגודת הידידות ישראל-גרמניה חבר הכנסת נחמן שי, חברות וחברי הכנסת בהווה ובעבר, מנכ"ל הכנסת מר רונן פלוט, מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ, היועץ המשפטי לכנסת איל ינון, ראשי ערים שנמצאים אתנו, יושבת-ראש מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל, חברת הכנסת לשעבר קולט אביטל, ניצולי שואה ממרכז הארגונים של ניצולי השואה, עולים מהתאחדות עולי מרכז אירופה, נציגי תנועות הנוער ותלמידים, כלל האורחים היקרים, אני מבקש לקדם בברכה את עמיתי פרופסור נורברט לאמרט, נשיא הבונדסטאג של גרמניה, יחד עם פמלייתו. ברוך הבא, אדוני, לירושלים בירת ישראל ולכנסת, משכן הדמוקרטיה הישראלית. מכובדינו האורחים, גרמניה וישראל חולקות עמדות משותפות רבות, והיחסים הטובים בין המדינות הם מיוחדים ויוצאי דופן. אני שמח מאוד על ביקורך כאן, אדוני נשיא הבונדסטאג, ואני סמוך ובטוח כי הוא מהווה גם בעיניך נדבך חשוב בבניית היחסים האיתנים בין מדינותינו, יחסים המתקיימים זה שנים ארוכות ומוצאים את ביטוים בשורה של תחומים ושיתופי פעולה בין המדינות. באופן אישי, אני מבקש להביע את הערכתי והערכת הכנסת וחבריה על היותך ידיד ישראל בלב ובנפש. מעולם לא היססת לעמוד לצדנו ולהתבטא בזכות ישראל. זכורני כי בעבר אמרת כי היד שהעם היהודי ומדינת ישראל הושיטו לגרמניה הייתה המחווה שאפשרה לגרמניה להפוך להיות מה שהיא. "אתם החזרתם לנו צלם אנוש, נתתם לנו הזדמנות חדשה, ואנו אסירי תודה על כך" כך אמרת. הקשר שלנו במישור הציבורי והאישי כאחד הוא מיוחד במינו. גם אם במידת הצורך אינך חוסך מאתנו ביקורת, לא אחת ציינת את החשיבות המיוחדת שאתה רואה בכינון קשרים בין הפרלמנטים של מדינותינו, וראויה לציון גישתך הפתוחה, המבקשת לקרב בין בני הדור הצעיר של גרמניה וישראל. מכובדי, גרמניה היא ידידת אמת של ישראל. עמידתכם לצדנו ולצד העם היהודי משמעותית מאין-כמוה תמיד, ובוודאי בעת הזו, בעידן של מאבק קשה וחובק עולם באנטישמיות ובצורתה החדשה, האנטי-ישראליות. כמעט אין צורך להזכיר, אדוני הנכבד, שכל ביקור של נציג בכיר מן הממשל הגרמני בישראל הוא רגיש למדי עבור חלק מאזרחינו. לא מעט ניצולי השואה עדיין חיים בינינו, כמה מהם אף מכבדים אותנו כאן, ביציע האורחים, ואני שב ומקדם אותם בברכה. רבים מאתנו הם דור שני, שלישי ורביעי ליהדות אירופה, שעלתה בלהבות תחת מגפי המשטר הנאצי באירופה הכבושה. לפני 54 שנים, לא הרחק מכאן, בבית-המשפט המחוזי בירושלים, עשתה ישראל צדק היסטורי ושפטה את אחד מבכירי המשטר הנאצי, אדולף אייכמן, על מעלליו הרבים. התובע במשפט, גדעון האוזנר, הכריז בדבריו הנודעים כי איננו עומד יחידי, שכן עמו עומדים שישה מיליונים שדמם זועק. בדברי הסיכום שלו באותו משפט הוא תיאר את עוצמתה של מכונת ההשמדה הנאצית במילים הבאות שקרא: "היכן הם, שופטי ורבותי, מעיינות התרעלה אשר מהם שאבו הללו כוח לרמוס אדם כרמש, לרטש תינוק בידיים כסחבה בלויה, לעסוק במשך חמש שנים ומעלה בהשלכת מיליונים למוות. תורת הכזב", המשיך האוזנר, "ממיתה לב האדם והופכת אותו לגוש קרח, לשיש הרובץ על מסמכים וצווים. לא הייתה זו היפנוזה המונית או תופעה פסיכוטית אחרת שהאדם נלכד בה בלא יכולת להשתחרר עוד זה היה מעשה רצוני, מודע ומוכר". רבותי, לנו אין כמובן רשות לסלוח בשם איש מששת המיליונים שנספו במיתות שונות ומשונות, לא בשם איש מן הניצולים. דווקא על רקע זה אני סבור, כי למרות המשקעים וההיסטוריה הקשה כל כך בין העמים, עלינו להוסיף ולתרום למאמץ לבניית יחסי האמון בין המדינות בעידן זה, המושתתים על שיתוף פעולה עמוק. זוהי אף חובתנו להוכיח כי ניתן לבנות יחסים אחרים לחלוטין. לא להתכחש, לא להתעלם, לא לשכוח ולא לטאטא דבר.

לזכור היטב את העבר הזה על מנת להתמודד אתו, כדי לוודא שלעולם לא יקרה כדבר הזה, לא לעם היהודי ולא לבני-אנוש באשר הם. חשוב להדגיש זאת, שכן, גם בגרמניה עצמה נשמעים היום קולות, בעיקר בקרב הדור הצעיר, הגורסים כי למרות מחויבותה לשימור זיכרון השואה, אין הדבר מחייב תמיכה בישראל, מדינת הלאום של העם היהודי. לכן, אדוני נשיא הבונדסטאג, לעמידתך פה היום ולנאום שתישא בפנינו יש חשיבות יתרה גם לציבור בישראל וגם לאזרחי גרמניה ואף מחוצה לה. לקחי השואה אינם רק אוניברסליים, אלא גם פרטיקולריים ונוגעים ישירות לישראל ולעם היהודי.

באחרונה גוברים הקולות הקוראים להחרמתה של ישראל בזירה הכלכלית, האקדמית והתרבותית. אלו קריאות תלושות מן המציאות, שיש בהן מן הצביעות, שכן הן מופנות דווקא אל המדינה המותקפת ביותר בעולם, שעושה את המאמץ העליון ביותר לשמור בכל עת על מוסריותה. פעילות זו מוּנעת משנאה, מדעה קדומה, ולא אחת גם מאנטישמיות ואנטי-ישראליות עיוורת. היא עיוורת למתרחש במדינות רבות באזורנו, לרבות בסוריה, ממש כאן בגבולנו, ולמעשי טבח וגירוש המוניים, אכזריים ויומיומיים של גורמים קיצוניים כמו "דאעש", "אל-קאעידה" ואחרים, המאיימים על יציבות העולם המערבי כולו. המחרימים והמשמיצים עיוורים גם לכך שהקונפליקט האמיתי כבר מזמן איננו מקומי בין ישראל לפלסטינים, ועילתו איננה של כיבוש או נישול כביכול. המאבק האמיתי גדול בהרבה, זוהי ממש "התנגשות הציוויליזציות" והוא מתחולל על רקע דתי ותרבותי בין העולם הקיצוני האסלאמי לבין העולם החופשי והסובלני. דווקא על גרמניה להתייצב בחזית המאבק מול ה-BDS וגופים אחרים המבקשים לפעול בדרך המכוערת והפסולה של החרמה, וכך גם מול אלו המבקשים להשמיד את ישראל. גם היום, לצערי, יש מי שסבורים כי העולם ייראה טוב יותר ללא ישראל וללא העם היהודי שחי בה. קולות מסוכנים אלו מגיעים במידה רבה מטהרן, שאתה כביכול מנהלים משא-ומתן לפירוקה מנשקה הגרעיני, שהכול יודעים היטב כלפי מי הוא מכוּון.

אדוני הנכבד, שלא יהיה ספק לאיש: לא רק כלפי ישראל מכוון נשק הרסני זה, הנשק הגרעיני המיוצר ומואץ ללא הרף בכורים הרצחניים של בושהר, נתאנז ואחרים, הוא כלי להשמדת הציוויליזציה המערבית כולה, ולפיכך זוהי סוגיה של "להיות או לחדול" לא רק עבורנו בישראל. אני קורא לכולנו לזכור שיום לאחר המשא-ומתן הזה עלול להיות גם יום אחד מאוחר מדי. ידה של ישראל מושטת להידברות עם כל גורם המכבד אותה שנכון להגיע עמה להסדר אמיתי ולהניח בצד את האיבה ואת המשקעים. נדמה לי שאין הוכחה טובה לכך, אולי בדברי ימי האומות כולן, מאשר יחסי ישראל וגרמניה, שניתן לשקם את היחסים בין האומות באופן שונה לחלוטין. כי רק מתוך תשומת לב מדוקדקת אל העבר והפקת לקחים ממנו, נוכל להצמיח הווה ועתיד טובים בהרבה מאלו שידענו. מכובדי נשיא הבונדסטאג, אני סמוך ובטוח כי ברוח הדברים שעליהם שוחחנו גם במפגשינו הקודמים, ומכוח הידידות והקשר המיוחד בין מדינותינו, נשכיל לבנות גשר איתן שישמש את הדורות הבאים, גשר של שיתופי פעולה, גשר של ידידות, גשר של אמונה משותפת באותם ערכים. בשם הכנסת והעם בישראל: ברוך אתה בבואך לירושלים. אני מתכבד להזמין את נשיא הבונדסטאג, פרופסור נורברט לאמרט, לשאת את נאומו. (נושא דברים בשפה הגרמנית, להלן תרגומם הסימולטני) כבוד נשיא המדינה, אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, מכובדי חברי הכנסת, גבירותי ורבותי, (אומר בעברית:) תודה רבה על ההזמנה וקבלת הפנים הידידותית. זה כבוד רב עבורי לדבר לפניכם כאן בשפת האם שלי.

כפיים) זוהי זכות וגם שמחה לא מבוטלת בעבורי לשאת דברים לפני חברי הכנסת בישראל, מולדתם של יהודים מכל רחבי העולם, כאן בכנסת, מקום שבו פועם לבה של מדינה דמוקרטית איתנה, חברה פתוחה וחופשית, של הדמוקרטיה המתפקדת היחידה במזרח התיכון. אני נרגש מקבלת הפנים הלבבית, אדוני היושב-ראש, מן ההזמנה בכלל ומהטקס החגיגי, שאין הוא מובן מאליו כלל וכלל, כל אותו משמר כבוד צבאי לנשיא פרלמנט זר, ועל אחת כמה וכמה לאזרח גרמני, ועוד בכנסת, ולצלילי ההמנון הגרמני. קבלת הפנים שזכיתי לה אצלכם כבר בביקורי הרשמי הראשון אצלכם, בשנת 2007, הייתה אחת החוויות המרשימות ביותר בחיי הפוליטיים. אני רוצה להודות לכם על ההזמנה שלכם גם בשם חברות וחברי נשיאות הבונדסטאג שבאו אתי. גבירותי ורבותי, כמו הרבה מן הגרמנים גם אני חש קשר עמוק למדינתכם. אני נזכר במפגשים מרשימים מאוד עם בני-נוער ועם מבוגרים, אזרחי מדינת ישראל, מדענים, אמנים ופוליטיקאים. יש לי זיכרון חי ותוסס במיוחד מן המפגשים שחוויתי בביקורי הראשון בישראל, בשנת 1981, אז הייתי איש צעיר שנבחר לא מכבר לשמש כחבר הבונדסטאג. ההתנהגות המאופקת, אותה גישה עצורה כלפינו, אנו חברי הפרלמנט הגרמני, כל זה היה מורגש, אבל הבנתי את זה אז כמו שאני מבין את זה היום. חלפו 15 שנה מהיום שבו קשרו מדינותינו קשרים דיפלומטיים, שנות דור מאז אותה מלחמת שמד שלא נודעה כמוה בהיסטוריה, וזאת כדי למחוק את חיי היהודים באירופה. לגבי רבים מחברי הכנסת הייתה השואה משהו ישיר, התנסות ישירה. העובדה שלפני 70 שנה בא לקצו הרצח הבלתי-ניתן לתפיסה, והעובדה שהתבוסה במלחמה הזאת שחררה גם אותנו, הגרמנים, ממנגנון שהשחית את כבוד האדם, צוינו אצלנו ב-8 במאי. חוויה מיוחדת מהביקור שלי ב-1981 הייתה במהלך דיון שנחקק בזיכרוני, ובו הועלתה השאלה כיצד ניתן להביא ל"נורמליזציה" ביחסים בין שתי המדינות. כבר אז הייתי משוכנע שהיחסים בין שתי המדינות שלנו לעולם לא יוכלו להיות "נורמליים"; הם גם לא אמורים להיות כאלה. לעולם אסור להם להיות יחסים נורמליים גרידא. לאור ההיסטוריה שמקשרת באופן גורלי את שתי המדינות שלנו, אפשר לומר שהיחסים בינינו תמיד יהיו יחסים מיוחדים, כך ניסח זאת נשיא גרמניה יואכים גאוק. עמוס עוז, הסופר הידוע, אמר: אינטנסיביים, כן, אבל לא נורמליים. האינטנסיביות של יחסי הידידות בין שתי המדינות שלנו היא למעשה נס היסטורי, בעיקר הודות לסמכותיות שגילו שני מנהיגים דגולים ורבי-ניסיון, קונרד אדנאואר ודוד בן-גוריון, והודות למפגש הגורלי ביניהם בהיסטוריה של שתי המדינות. זמן קצר לאחר הקמת מדינת ישראל מתוך אפר השואה ולאחר כינון הרפובליקה הפדרלית מתוך חורבות המשטר הנאצי, היו לשניהם הגדולה, התבונה והנחישות להחליט בעד התחלה חדשה. כבר בשנת 1952 חתמו שתי המדינות על הסכם, שאומנם לא יכול היה להחזיר דברים על כנם, לא היה אפשר לתקן את מה שאינו ניתן לתיקון אולם הוא שימש צעד ראשון להתקרבות הדדית, וזו הושלמה עם חילופי שגרירים ב-12 במאי 1965. במלאות 50 שנה לאירוע ההיסטורי הזה אמר נשיא מדינתכם בביקורו בגרמניה בחודש שעבר כמה קשה היה לו אישית לקבל באותה העת את כינון היחסים הדיפלומטיים עם גרמניה, אף שהוא היה מודע לערכם. נשיא המדינה ראובן ריבלין הבליט את ההיגיון הפוליטי ואת הפרגמטיות שננקטו אז, על מנת להדגיש עוד יותר את מה שבמהלך השנים התפתח והבשיל להיות שותפות וידידות של אמת. אדוני הנשיא, החוויה הזאת, הניסיון הזה הוא למעשה דבר שיכול להביא אותנו להציע לכם להשתמש בכך כדי להתגבר על דברים מן העבר. כי אם התאפשר דווקא בין גרמניה לבין ישראל להצמיח ידידות, הרי שאין דבר פוליטי שאי-אפשר לפתור בתבונה. אדוני הנשיא, גבירותי ורבותי, היום היחסים בין הרפובליקה הפדרלית של גרמניה לבין ישראל מהווים "גשר מעל התהום" אני מצטט את שמעון פרס בהופעתו הבלתי-נשכחת בפני הבונדסטאג הגרמני לפני חמש שנים, וגשר שכזה זקוק גם לעמודים וגם ליסודות, ואלה הערכים המשותפים שאנחנו מבססים את היחסים עליהם, ועליהם נבנה גם שיתוף הפעולה הפוליטי האינטנסיבי בין המדינות שלנו. זה גם הבסיס לחילופי תרבות וקשרי מסחר אינטנסיביים במספר רב של תחומי שיתוף פעולה, בין אוניברסיטאות,

וגם מעל 100 קשרים בין ערים תאומות. עצם העובדה שתל-אביב מצד אחד וברלין מצד שני מהוות מוקד משיכה קסום לבני-נוער, לכל אחת מהמדינה האחרת, כל זה מצביע על השינוי המתחולל במערכת היחסים החברתיים, וגם על היכולת שלהם להשפיע על הדורות הבאים. אנחנו מכירים במיוחד טובה על כך שלאחר העבר הטראומטי של הדיקטטורה הנאצית ושל השואה, יהודים יכולים לשוב ולכונן את חייהם בגרמניה. בשבילי, זו לא רק הצהרת האמון הטובה ביותר שניתנת לדמוקרטיה הגרמנית השנייה.

מביש שיש עדיין התפרצויות אנטישמיות ברחבי אירופה, ועלינו להיאבק בהן בנחרצות. משום כך בכוונתנו לארגן בשנה הבאה בברלין ועידה בין-פרלמנטרית משותפת למאבק באנטישמיות. ידוע לנו כי בשום מקום אחר בעולם לא היו לאנטישמיות השלכות איומות יותר מאשר בגרמניה, ואני חוזר על מה שאמרתי במליאה של הבונדסטאג הגרמני פעמים רבות: אנטישמיות, בכל מקום שלא תהיה, היא בלתי מתקבלת על הדעת, ואילו בגרמניה היא אינה נסבלת. גבירותי ורבותי, עם כל ההבדלים שנובעים מההיסטוריה, מהמורשת הדתית והתרבותית, מההתפתחויות באזורים שונים בעולם, עם כל המשברים והסכסוכים המאפיינים אותם, יש בינינו דברים משותפים. על אזרחי גרמניה ועל אזרחי ישראל כאחד מוטלת אחריות מיוחדת לאזור שבו מדינתם נמצאת: גרמניה באירופה וישראל במזרח התיכון. האתגרים המוצבים בפני שתי המדינות שונים במהותם, ואני גם לא מתעלם מהעובדה שלמדינתי יש יתרון כפול: גרמניה מוקפת, ללא יוצא מן הכלל, במדינות ידידותיות ודמוקרטיות, והיתרון הזה לא קיים בישראל. שתי החברות, הגרמנית והישראלית, מטפחות, נוסף על כך, תרבות פוליטית שאינה חוששת לעמת גישות ואינטרסים שונים, אלא מוצאת ביטוי לחברה רב-אנפית ופתוחה. בישראל כמו בגרמניה, הפרלמנט הוא הבימה שעליה מנהלים עימותים באופן גלוי, הכנסת היא המקום להתמודדות דמוקרטית בנושאים השנויים במחלוקת על מנת להביא לפתרונם באופן הוגן ומבוסס. חילוקי דעות הם דבר שקיים לא רק בפרלמנט, על כל המחנות והסיעות הפוליטיות שבו, אלא גם בין בתי פרלמנט שונים. לא רק ההתמודדות עם חילוקי הדעות,

בריש גלי, כפי שכבר אמרת, אדוני היושב-ראש. ביקורת היא פעולה לגיטימית ולפעמים אין לוותר עליה, גם ודווקא בין ידידים. רבע מאה, 25 שנה לאחר נפילת מסך הברזל באירופה, אנחנו רואים שהמשמעות של הגבולות פחתה, אבל לא בכל מקום זה כך. משום כך אנחנו מבינים את הדאגה של ישראל, שאין לה עדיין גבולות קבע. אנחנו בטוחים שלישראל יש אותה הזכות לחיות כמו שכנותיה, עם גבולות בין-לאומיים מוכרים, כשהיא פטורה מפחדים, מטרור ומאלימות. אנחנו לא מתעלמים, כמובן, מן העובדה שגם לישראל יש אחריות למצב באזור ובשטחים הפלסטיניים. דיון חיוני בסוגיה הזו חייב להתנהל דווקא כאן בישראל, אצלכם, וזה אומנם מתנהל, לעתים בלהט, אבל אנחנו תמיד רואים איך הדברים מתנהלים באופן דמוקרטי, גם בחברה ובמיוחד פה בכנסת. השאלה של שלום בר-קיימא באזור היא שאלה שמעסיקה גם את הקהילה הבין-לאומית וגם אותנו הגרמנים. אנחנו מכירים באחריות המיוחדת שלנו כלפי מדינת ישראל, והיא חלק מה-raison d'être של המדינה שלי, כפי שאמרה אנגלה מרקל בנאומה כאן. הקנצלרית חזרה ואמרה אז כי ביטחונה של מדינת ישראל ופתרון קבע יתקבלו רק במסגרת של שלום יציב עם השכנות הערביות, ואני מאשר זאת: יש הרבה נושאים שנתונים למשא-ומתן, אך לא כך הדבר לגבי זכות הקיום של ישראל.

צריך לנהל משא-ומתן כדי לפתור את הסכסוך עם הפלסטינים. מדינה פלסטינית יציבה, שוחרת שלום, תענה גם על צורכי הביטחון של מדינת ישראל, לדעתנו. רק כך, לפי תפיסתנו, יהיה אפשר להבטיח שלום בר-קיימא באזור כולו. זאת העמדה של ממשלת גרמניה, והיא מיוצגת גם על-ידי רוב לא מבוטל של כל סיעות הבונדסטאג הגרמני. גבירותי ורבותי, חברים, משנת 2008 מתקיימים מפגשי התייעצויות בין ממשלותינו, ובהם עולים רעיונות חשובים. הקשרים הבין-פרלמנטריים של שתי המדינות מחזקים את ההבנה ההדדית. מכיוון שבשנה זו אנחנו חוגגים את יום השנה ה-25 לאיחוד גרמניה, אני רוצה להזכיר לכם שבשנת 1990 כיהנו באותה העת שתי נשיאות פרלמנט שהדגישו את האחריות של גרמניה כולה כלפי המדינה היהודית. נשיאת הבונדסטאג דאז ריטה זיסמוט ונשיאת מועצת העם במזרח-גרמניה, שהייתה הנשיאה הראשונה שנבחרה בבחירות חופשיות, סבינה ברגמן-פול, ביקרו יחד בירושלים על מנת להרגיע את החששות מפני האיחוד של שתי מדינות גרמניה וכדי לקדם הבנה ואמון. יושב-ראש הכנסת דאז דב שילנסקי, שאיבד את כל בני משפחתו בשואה, אמר שלעולם לא יושיט את ידו לגרמני, אבל הוא שוחח במשך כשעתיים עם שתי הנשיאות הגרמניות, ובתום השיחה הושיט להן את ידו. זה היה רגע מרגש, אירוע שסימל לא רק פשרה ופיוס ביניהם, אלא את המעמד של מערכת היחסים בין גרמניה לישראל ובין שני בתי הפרלמנט. היחסים ההדוקים המבוססים על אמון בין הכנסת לבונדסטאג מתבטאים,

בביקורים הדדיים ובהשתתפות בתוכנית הבין-לאומית למלגות IPS במסגרת חילופי עובדים, ודרכה גם נרקמו קשרים אישיים רבים. המפגשים בין נשיאויות הפרלמנטים שנערכים היום כאן בירושלים והמפגש שייערך השנה בברלין הם ביטוי מובהק לרצון שלנו להמשיך ולהדק את מערכת היחסים הזאת. אנחנו רוצים להקים פורום פרלמנטרי שנתי כדי להיפגש ולדון באופן קבוע על נושאים אקטואליים משותפים. זה סימן ברור, וזה גם אות רב-משמעות לדרך שבה שני בתי הפרלמנט והמדינות צריכים להתקדם. גבירותי ורבותי, עמיתים ועמיתות יקרים, עמיתי בכנסת, חברים, ידידוּת היא לא דבר שמרוויחים. ידידוּת היא מתנה, מתנה שאין לתבוע אותה, וודאי וודאי בין גרמניה לישראל. אבל ידידוּת מחייבת טיפוח, ובמובן זה ברצוננו להמשיך ולהדק את הקשרים ולפתחם. בשנה המיוחדת הזאת, אנחנו גאים בשותפות ובידידות שלנו, בין גרמניה לישראל. אני מודה על הידידות הזאת, אבל היא גם מחויבות ומשימה מתמדת. (בעברית:) אנחנו אסירי תודה על הידידות שלנו וגאים בשותפות שלנו.

שלום. (מחיאות כפיים)

כבוד הנשיא! (חברי הכנסת מכבדים בקימה את צאת נשיא המדינה

אני מאוד מודה לנשיא הבונדסטאג על דבריו החשובים. אני מכריז על הפסקה של חמש דקות. בתום חמש הדקות נחדש את המליאה לצורך חקיקה בקריאה טרומית. (הישיבה נפסקה בשעה 12:39 ונתחדשה בשעה

ישיב שר הכלכלה חבר הכנסת אריה מכלוף דרעי. יש לנו גם הצמדה לחוק. חבר הכנסת קיש, יש לך עשר דקות להצגת ההצעה שלך. שלום, גברתי היושבת-ראש, שרים, חברות וחברי הכנסת,

שנייה בבקשה, אני מתנצלת על העצירה. רבותי, חברת הכנסת בירן, חברת הכנסת קורן, חבר הכנסת רוזנטל, אנחנו התחלנו. חבר הכנסת גפני. אנחנו התחלנו. חברת הכנסת רוזין. לא נעים לי לקרוא לשרה, אבל בכל אופן. תודה רבה. בבקשה, אדוני. גברתי היושבת-ראש, שרים ושרות, חברות וחברי הכנסת, שלום. כוחה של שרשרת נמדד על-פי חוזקה של החוליה החלשה, כוחה של חברה נמדד על-פי חוזקם של החלשים שבה. אני רוצה לספר לכם על אהוד. אהוד בן-פורת, בן 42, מתגורר בקריות. אהוד נולד כשחבל הטבור סביב צווארו. לא הגיע חמצן למוחו, וכתוצאה מכך נגרמה לו פגיעה מוחית מזערית, MBD, Minimal Brain Damage. פגיעה זו מזכה אותו ב-60% נכות ומתבטאת ברעד תמידי בכל הגוף. לפעמים נפגע מעט הדיבור, בעיקר כשהוא מתרגש. עם זאת, אהוד מסוגל לעבוד במשרה אשר כוללת פעולות כמו מענה טלפוני ופרונטלי, משרות הכוללות סביבת עבודה ממוחשבת או כל עבודה משרדית כלשהי. עם השנים פיתח אהוד שיטות משלו על מנת להתגבר על הקשיים, והצליח להוציא תעודה של בוגר י"ב כיתות בעמל רב. אהוד הוא אוטודידקט ובעל תחומי עניין מגוונים. בזמנו הפנוי הוא לומד המון על תרבות ובעיקר על מוזיקה, ואף הוציא לאור שני ספרי שירה. אהוד חש שהוא מעורר רתיעה בקרב החברה, וזה מתסכל. הבחור הוא נעים הליכות, נכון לעבודה קשה ומאומצת, בעל תעודת מקצוע של מזכיר רפואי, ואף התנדב תקופה ארוכה בבית-חולים באזור מגוריו, אולם הוא התקשה למצוא עבודה אמיתית אשר שכרה בצדה, עבודה אשר תאפשר לו לעמוד על הרגליים ולמצוא את המקום שלו בעולם. הוא היה מוכן לתת את כל-כולו כדי להוכיח שהוא טוב במקצוע שלו. בתחילת החודש, אני שמח לעדכן, אהוד התקבל לעבודה בקופת-חולים "מכבי", והם זכו בו. החוק לשילוב אנשים עם מוגבלויות הוא החוק הראשון אשר בחרתי להוביל. כחבר סיעת הליכוד, אשר חרתה על דגלה שוויון הזדמנויות, אין מסר יותר ברור שיוצא מהבית הזה בהעברת החוק הזה. מטרת החוק היא להבטיח ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלויות במגזר הציבורי. עכשיו, קצת מספרים על המצב בישראל: נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מדווחת על 880,000 איש. בסקר של התמ"ת מ-2012, 720,000 אנשים עם מוגבלות קשה בגילי העבודה,

שני-שלישים מהם בתפקוד מלא. הדור השני, 320,000 ילדים עם צרכים מיוחדים.

יש מעל למיליון נשים, גברים וילדים עם מוגבלויות. ביטוח לאומי משלם לכ-300,000 זכאי קצבה, ונכי צה"ל הם כ-70,000.

כל השאר אינם מוכרים על-ידי המוסד לביטוח לאומי והם לא מקבלים שירותי שיקום מהמדינה, נכים נפקדים, השקופים הכי שקופים. המגזר הפרטי כבר החל לפעול בנושא, ולאחרונה נחתם בהסכם הקיבוצי בין ההסתדרות למעסיקים על העסקת אנשים עם מוגבלויות בשיעור של 3% בכל חברה המונה מעל 100 איש בשילוב עם ממונה מהחברה, שיוגדר ממונה שילוב. גם החלטת ממשלה קיימת בנושא, ולמעשה רק אנחנו, באולם חקיקה זה, עדיין לא פעלנו בעניין. אני רוצה לצטט מדוח מבקר המדינה 2012: "על-פי הערכות שביצע מינהל מחקר וכלכלה שבמשרד הכלכלה בשנת 2012, סך אובדן התוצר המשקי לשנה בשל אבטלה של אנשים עם מוגבלות הוא כ-5 מיליארד ש"ח. מלבד ההיבט הכלכלי, חשובה העסקתם של אנשים עם מוגבלות גם מן ההיבטים האישיים והחברתיים, שכן היא מהווה עבורם כלי לקידום עצמאות אישית, הערכה עצמית ואיכות חיים. תעסוקה של אנשים עם מוגבלות אף תורמת לשינוי ביחס הציבור כלפיהם, להכרה בהם ולקבלתם כחלק יצרני ותורם בחברה. שילובם של אנשים עם מוגבלות בתעסוקה יועיל לכל הצדדים, ירוויחו ממנו המועסקים, אך גם המשק והחברה הישראלית בכללה, מצב של win-win. המצב בעולם, אתן לכם כמה דוגמאות, בגרמניה כל גוף עם 25 עובדים ומעלה מחויב בשילוב של 5%, אחרת הוא מקבל קנס, ארצות-הברית, החל מ-1 בינואר 2015 כל חברה שהיא ספקית של הממשלה האמריקנית או של גופים ממשלתיים ועושה עסקאות בהיקף של 50,000 דולר ומעלה, עם 100 עובדים ומעלה, חייבת להעסיק 7% עובדים עם מוגבלויות. זה בכל קטגוריה של העסקה: עובדים פשוטים, מנהלים זוטרים וגם בהנהלת החברה. הדברים דומים במדינות אירופה,

סקנדינביה ועוד. שילובם של אנשים אלו במגזר הציבורי והפרטי יחזק את המשק הישראלי ואת הכלכלה ויעודד צמיחה. צריך להבין: אנחנו לא עוזרים להם, הם עוזרים לנו. הם עוזרים לנו להיות חברה טובה יותר, חברה שבה השונה הוא שווה, חברה שבה לכל אחד יש הזדמנות שווה גם אם יש לו מוגבלות כזו או אחרת. אנחנו לא מבקשים הנחות. למעסיקים קיימים יתרונות ברורים בהעסקת עובדים אלו: נאמנות, יושר ויושרה, עבודה לטווח ארוך, הכרת תודה ומוטיבציה גבוהה. כל אלה נמצאים בעובדים שמשתלבים. אני רוצה לציין שחוק זה נתמך על-ידי משרדי הממשלה, ויחד עם משרד הרווחה ומשרד הכלכלה הוא יובא למליאה לקריאות הבאות ולסיום החקיקה. אני שמח לראות פה את השר חיים כץ. חיים, אני רוצה להודות לך אישית על התמיכה וההעברה של החוק הזה בוועדת השרים, לשר אריה דרעי, שנקט עמדה ברורה חד-משמעית לתמיכה בחוק, גם לשר משה כחלון שהעביר את המסר של חוק זה ודאג שיקודם, ולכלל חברי שרי הליכוד בוועדת השרים לחקיקה שתמכו בחוק זה פה-אחד. תודה מיוחדת לחברת הכנסת נורית קורן, חברתי מסיעת הליכוד, אשר הייתה שותפה מלאה אתי בקידום והובלת הליך החקיקה. נורית, תודה רבה. חברים נוספים מהבית הזה תמכו בהצעתי, חברי הכנסת דוד ביטן, מיקי זוהר, אורי מקלב, אלי כהן, ניסן סלומינסקי, יצחק וקנין ורוברט אילטוב. יש לחוק הזה שותפים רבים גם מחוץ לכנסת ישראל. תודה לאורן הלמן, שייסד את דף הפייסבוק "סיכוי שווה", קהילה וירטואלית שנאבקת למען שילוב אנשים עם מוגבלויות בעבודה ובחברה. חכי, גם הוא יקבל תודה. "סיכוי שווה" נאבקת למען העסקתם של אנשים עם מוגבלויות מדי יום ביומו. נמצאים פה באולם עורך-דין ולאדי גור-ארי שהיה שותף לניסוח החוק. ולאדי עצמו הוא דוגמה לשילוב מוצלח של אדם עם מוגבלות במגזר הציבורי. כמו כן, נמצאים פה אדם פנקס, אהוד בן-פורת ומיכל עמרני שנלחמים למען השילוב. הצעת החוק הזו שייכת לבית הזה כולו וחוצה מפלגות. חברי חבר הכנסת איציק שמולי קידם הצעה דומה בכנסת הקודמת, וצירף את הצעתו להצעה זו, וביחד, אופוזיציה וקואליציה, נביא בשורה חברתית למדינת ישראל. אני קורא לכלל הבית ולכלל חברי הכנסת: הצביעו בעדה.

תודה רבה לחבר הכנסת יואב קיש. כפי שכבר ציינתי, הוצמדה להצעה הזו הצעה של חבר הכנסת איציק שמולי וקבוצת חברי הכנסת. חבר הכנסת איציק שמולי, יש לך שלוש דקות להציג לנו את ההצעה שלך. גברתי היושבת-ראש, מה זה? אני, רק שלוש דקות. זה לא יספיק כדי לתאר את התחושות. אז אני אגש לעניין. זה התקנון. אתה כבר אמרת בכנסת הקודמת, איציק. אני כל כך שמח וגאה לעמוד פה היום ולהציג את הצעת החוק הזו, שהתחלנו לקדם אותה בכנסת הקודמת בתמיכה של 81 חברי כנסת. זה מקום טוב להודות גם לאילן גילאון וגם לחברת הכנסת אלהרר ולרוברט, שקידמו אתי, יחד עם עוד חברים, את ההצעה הזאת בכנסת הקודמת. יותר מדי שנים שוק התעסוקה הישראלי מתייחס לאנשים עם מוגבלות בזלזול, שם אותם בפינה הכי חשוכה והכי נידחת בחדר. אם אנחנו אומרים לילדים שלנו בבתי-הספר שנכון לשלב אנשים עם מוגבלות בכיתות הנמוכות ביותר, בוודאי ובוודאי נכון לעשות את זה גם במקומות העבודה של ההורים שלהם. מה שקורה בשנים האחרונות, והזכיר את זה, את דוח מבקר המדינה, לפני כן חבר הכנסת קיש, הוא שהגענו למקום מאוד מאוד חמור, שבו אנשים עם מוגבלות כמעט שלא משולבים בסקטור הציבורי במדינת ישראל. אתם יודעים, בתחילת הדרך לא היו לנו כל כך הרבה יומרות, והופתענו לטובה גם מהמהלך של ההסתדרות ושל ארגוני המעסיקים, אבל בואו נגיד את האמת, לא היו לנו כל כך הרבה יומרות לגבי המעסיקים הפרטיים. ונוצר מצב שהוא אבסורדי, פשוט אבסורדי, שלפני שהמדינה מחילה את החובה הקדושה הזאת של שילוב אנשים עם מוגבלות על עצמה, אז החובה הזאת כבר קיימת על אנשים עם מוגבלות. אז הצעת החוק הזאת באה לעשות סדר בעניין ולקבוע שבגופים ציבוריים, וההגדרה מהו גוף ציבורי מפורטת בחוק, תוחל חובת העסקה של אנשים עם מוגבלות בהיקף של לפחות 3%, וזה כולל כל גוף ציבורי שמעסיק 25 עובדים ויותר. אני רוצה לומר שיש כמה וכמה יתרונות להצעת החוק, ומעל הכול היתרון החברתי. מגילת העצמאות שלנו מדברת על שוויון זכויות גמור לכול, אבל כשאתה איש עם מוגבלות אז כנראה זה לא חל לגביך

כלכלית להצעת החוק, עובדה היא שהממשלה בעצמה קובעת שהמשק ירוויח למעלה מ-5 מיליארד שקלים מההכנסה של אנשים עם מוגבלות למעגל התעסוקה. ובנימה של סיכום, גברתי היושבת-ראש, אני חושב שמגיעה תודה גדולה גם לממשלה, השרים כץ,

כחלון וכל מי שתמך בהצעת החוק, לארגונים החברתיים, לאורן הלמן, שהתחיל את כל המהלך, ולוולאדי גור-ארי, שסייע לי בכתיבת הצעת החוק. אני מאוד שמח על שיתוף הפעולה בין הקואליציה לבין האופוזיציה. חבל לי שיהיה מצב שציבור האנשים עם מוגבלות והזכות שלהם להשתלב

קורבן למאבקי אגו במליאה, ולכן שמתי את הכול בצד, והלוואי שנלך מכאן לדרך משותפת. נא לסיים. ובסופו של דבר, גם תודה גדולה לצוות ועדת הרווחה, לווילמה מאור, חיים כץ, אתה אמרת כל פעם מעל הדוכן את המשפט הזה: למנהלת המיתולוגית של ועדת העבודה והרווחה וילמה מאור, וכמובן ליועצת המשפטית נועה בן-שבת, ואני קורא לחברי לתמוך בהצעת החוק.

תודה רבה לחבר הכנסת איציק שמולי. ישיב שר הכלכלה אריה מכלוף דרעי. בבקשה, כבוד השר. גברתי היושבת-ראש, חברי וחברות הכנסת, חבר הכנסת יואב קיש ריגש מאוד כשנתן דוגמה אחת, אבל דוגמה חיה,

שאיתרע מזלו

מה עובר עליו יום-יום, שעה-שעה, במשך שנים ארוכות. וננסה לחשוב מה עובר על משפחתו, מה עובר בבית, מה ההבדל כשאדם כזה נמצא במקום עבודה מכובד, מתפרנס בכבוד, מעסיק את עצמו, החברה מכירה בו, הוא משתלב בחברה, הוא חוזר הביתה עם כבוד, ואנחנו יודעים שכבוד זה הדבר החשוב ביותר שיכול להיות לאדם, יותר מכל דבר אחר, כבוד נחות,

יכול לחסל אישיות של בן-אדם ואת כל הבית שלו. ולכן החוק הזה הוא חוק חשוב מאוד, וחברי הכנסת, באמת יישר כוחכם. אני תומך בחוק הזה והממשלה תומכת בחוק הזה. אמרתי לפני זה באיזה כנס שהיה כאן בכנסת, שיזמה חברת הכנסת מרב מיכאלי, על התעמרות במקומות עבודה, אני לא אומר את זה בשביל לקנטר חלילה, אני אומר את זה סתם כדי שיירשם בפרוטוקול, ואני חושב שכדאי לקבוע נורמות חדשות בעניין. לפני לא הרבה זמן, חודשים מספר, ישבתי באופוזיציה, במשך שנתיים. ולצערי, היה נוהג בקואליציה הקודמת, חד-משמעי: לא משנה מה אתה מציע,

וראינו את זה כל הזמן, כשהצעות זועקות, והקואליציה התגבשה כאיש אחד, בלב אחד, להצביע נגדנו בכל נושא. זה מאוד צרם לי. בסך הכול הרי כולנו מחפשים את טובת העניין.

צריך להפיל ממשלה, צריך להתנגד בתקציב, צריך להתנגד בנושאים מדיניים,

אבל בנושאי חקיקה יומיומית, כשמדובר על דברים גורליים של חיי האזרח, ולכן אני אמרתי, אני נוהג אחרת, ואני מקווה שגם הקואליציה הזאת מוכיחה כבר אחרת. אני מקווה שכשהאופוזיציה תציע הצעות חוק טובות, חברתיות, אנחנו נתמוך בה, ואני מקווה שגם האופוזיציה תתמוך בנו כשאנחנו נביא לכאן דברים חברתיים, אולי אפילו לפעמים כעזרה בתוך הקואליציה כשלא כולם מסכימים לדברים הללו. לכן אנחנו, חבר הכנסת שמולי, תומכים בחוק הזה, ואני מקווה ששיתוף הפעולה הזה של האופוזיציה והקואליציה בנושאים חברתיים, בנושאים שקשורים לחיי האזרח, לכבוד שלו, לפרנסה שלו, לזכויות שלו, ובעיקר למיעוטים, המגזר הערבי או הנשים או המוגבלים או מגזרים אחרים, נתלכד בלי שיקולים של אופוזיציה וקואליציה ונתמוך בזה. הצעת חוק חשובה. אני מציע לחברי הכנסת,

לתמוך כולם בחוק הזה.

תודה רבה לכבוד השר. רק שלא ידרשו מהם תארים אקדמיים. רבותי, אנחנו נצביע בנפרד, יישר כוח, יישר כוח.

על כל הצעת חוק. הוועדה המוסמכת לדון בהצעת חוק זו היא ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ואנחנו נצביע על העברת ההצעה הזאת להכנה לקריאה ראשונה לוועדה הזאת. אנחנו עוברים להצבעה. ההצעה הראשונה, של חבר הכנסת יואב קיש, הצעת חוק ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים (תיקוני חקיקה), התשע"ה 2015, נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים (תיקוני חקיקה), התשע"ה 2015, לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. רבותי, 45 חברי הכנסת בעד, אין

שלי להכניס

של התאגידים הבנקאיים ושל חברות הביטוח, גברת, דקה. אני מבקשת דקה. רבותי, אני מבקשת שקט באולם. מי שרוצה לדבר, אפשר לצאת מהאולם

כאשר מדובר ברשויות, אסור להן לעשות שום דבר חוץ ממה שהחוק מתיר להן. ועדת השרים לחקיקה, לפי חוק, אין לה פרוטוקולים חשופים. אנחנו לא יודעים מי הצביע בעד, מי הצביע נגד, והעניין הזה הוא בעייתי מאוד כי אנחנו מדברים על מפלגות שחתמו וחרתו על דגלן את המאבק נגד המונופולים, מאבק נגד הבנקים, והמפלגות האלה קיבלו מנדטים רבים מאוד. כרגע אנחנו נמצאים במצב שבו אותן המפלגות, אותם השרים מהמפלגות האלה, שדיברו קודם על השקופים, שדיברו על אלה שצריך להגן עליהם, על הצרכנים שזקוקים להגנה של כולנו, בעצם הם באים ומצביעים נגד התיקון הזה, שהוא כל כך חשוב לאזרחים והאזרחיות במדינת ישראל. אז אני חוזרת ואומרת: אנחנו כאן בכנסת הלוביסטים של הציבור. אנחנו הלוביסטים של הציבור, אז אין לנו מקום להיכנע ללחצים של חברות הביטוח ושל הבנקים שעומדים ומפעילים לחצים, ואנחנו יודעים על השיחות הרבות שנעשו. הייתי רוצה מאוד לראות את הקו הטלפוני, את הפירוט של שיחות הטלפון של ראשי הבנקים, של הלוביסטים שמייצגים, אל השרים הרלוונטיים. אז אני שוב קוראת לחברים שלנו כאן בכנסת לתמוך בהצעת חוק זו ולמנוע את ההחרגה המיותרת מאוד שנעשתה היום בחוק הגנת הצרכן, של הגופים החזקים ביותר בשוק, שכרגע הם נמצאים מעל החוק.

תודה רבה לחברת הכנסת קסניה סבטלובה. רבותי, אני טוענת שאי-אפשר לעבוד ברעש כזה. אני מבקשת להפסיק לדבר בתוך האולם. ישיב שר הכלכלה חבר הכנסת אריה מכלוף דרעי. בבקשה, אדוני השר. הגיעו כאן להבנה שהתשובה וההצבעה יעברו למועד אחר, לכן אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה.

המאבק בשחיתות הציבורית (הרשעה בעבירה שיש עמה קלון) (תיקוני חקיקה), התשע"ה 2015, של חבר הכנסת יאיר לפיד וקבוצת חברי הכנסת. חבר הכנסת יאיר לפיד. צריך לציין שתהיה כאן הצבעה שמית. בבקשה, אדוני, עשר דקות. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, אני נמצא במצב המוזר שבו אני מעלה הצעת חוק שהלוואי שלא הייתי צריך להעלות אותה, הלוואי שהייתה מיותרת והלוואי שברור היה לכל אזרח ישראלי שלא ייתכן מצב שאדם שהורשע בעבירה שיש עמה קלון, שהוא עבריין פלילי לשעבר, הוא לא יכול להיות שר, חבר כנסת או ראש עיר. לצערי, זה לא מספיק ברור לבית הזה. לעתים נדמה לי שכשאנחנו הולכים פה במסדרונות הממוזגים, כשמסתכלים עלינו מהקירות בן-גוריון ובגין ודיין ורבין, אנחנו לא מודעים מספיק לעוצמת הטינה שיש בציבור כלפי הכנסת, כלפי הממשלה, כלפי השירות הציבורי. כולנו מסומנים מראש כמושחתים, כגנבים, כעבריינים, כלוקחי שוחד, כמי שבאו לבית הזה לא בשביל לשרת את הציבור אלא בשביל ליהנות ממנו. כולנו מסומנים מראש כאנשים שלא פועלים לטובת העניין אלא לטובת עצמם. וכשמביאים חוק כזה יש פה התנגדות בתוך הבית, כאילו זה סביר שישבו פה עבריינים מורשעים, ליד בור השמנת הגדול ביותר של מדינת ישראל. יהיו אנשים שינסו להפוך את החוק הזה לסיבוב נוסף ביני לבין השר דרעי. הנושא חשוב מדי, זה לא סיבוב נוסף ביני לבין השר דרעי, וגם לא חסרות דוגמאות אחרות. בבית-הכלא שלנו ישבו או יושבים או ישבו נשיא, בנו של ראש ממשלה, שר אוצר, שר פנים, ראש ממשלה אחד כבר הורשע, ראשי עיר, חברי כנסת, נבחרי ציבור. הציבור לא לא-יודע מי נמצא ב"מעשיהו" או ברמלה בכל אחד מבתי-הכלא של מדינת ישראל,

למה הוביל אותם לשם. ברוב מדינות העולם אין חוק כזה פשוט מפני שברוב מדינות העולם לא היה עולה בדעתו של אף אדם שאדם יכול להיות איש ציבור, להיות מורשע בפלילים, להישלח לבית-סוהר, ואז להגיד שבא לו לחזור. רק פה הכול כבר כשר והכול אפשרי, אז צריך חוק.

שאדם שישב בבית-הסוהר לא צריך ויכול לבנות מחדש את חייו, יבורך. אבל כמו שלא יכול להיות שאתי אלון תשוחרר מן הכלא ותחזור לעבוד דווקא בבנק ליד הכספת, כך אנשים שהורשעו בעבירה שיש עמה קלון לא יכולים לחזור לבית הזה, לא יכולים לחזור לבניין הממשלה, לא יכולים לחזור ללשכת ראש העיר. זה לא סביר ולא תקין. לא יכול להיות שהנהג של השר לא יכול להיות נהג אם הוא עבריין מורשע, אבל השר כן יכול להיות שר אם הוא עבריין מורשע. יש משהו שלא מסתדר, לא בהיגיון הציבורי, לא בניקיון הציבורי, וזו הסיבה שאנחנו מסתובבים עם הזעקה הזאת, שחזרה אל חיינו, שנקראת: מושחתים, נמאסתם. מקומכם לא בבית הזה. בשמות פרק י"ח כתוב: "ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלהים, אנשי אמת שנאי בצע". אלה האנשים שיכולים וצריכים לכהן בבית הזה, לא עבריינים מורשעים. אני מבקש מן הכנסת להעביר את הצעת החוק.

תודה רבה לחבר הכנסת יאיר לפיד. יש לנו הצמדה להצעת החוק הזו, ויציג אותה חבר הכנסת מיקי רוזנטל. ההצעה של חבר הכנסת מיקי רוזנטל. שלוש דקות, אדוני, שלך. גברתי היושבת-ראש, רבותי וגבירותי השרים, חברי חברי הכנסת, תראו, האמת, זה ממש מוזר לדבר על המובן מאליו. זה פשוט לא ייאמן שבכלל צריך לדבר על זה. ישראל ובני ישראל הם רחמנים בני רחמנים, וטוב שכך. וטוב שכך. אדם יכול לשגות בחייו ולתקן את אורחות חייו ולהחזיר את חובו לחברה ולחזור ולהתקבל ולהיות חבר מלא בחברה. אבל העניין שלפנינו הוא לא זה. הוא לא עניין של מחילה, הוא לא עניין של רחמנים, הוא עניין של נורמה ציבורית. ובנורמה הציבורית אי-אפשר שאדם שכשל בשעה שהיה בתפקידו כנבחר ציבור, מעל בכספי ציבור, מעל באמון הציבור, יחזור ויהיה נבחר ציבור. הדבר הזה הוא לא הגיוני, הוא לא סביר, אין שום נימוק טוב ורציני לדחות את זה.

אני אומר פעם ראשונה,

מעל הדוכן הזה, שגם החוק שאני מציע הוא מגוחך, כי בחברה מתוקנת לא יכול להיות שדבר כזה יקרה. הבריטים קוראים לזה בפשטות It's not done, ולא עושים דברים כאלה. לא יכול להיות שמי שכשל בנורמה הציבורית יחזור לשבת במקום ובכיסא של נבחר ציבור. זה חל על שר, זה חל על חבר כנסת, זה חל על רב וזה חל על ראש עיר. כל נבחרי הציבור צריכים להיות כלולים בנורמה הזו. וכשאנחנו מחוקקים חוק זה אומר שאנחנו כחברה נכשלנו, כי אלה דברים שצריכים להיות פתורים בנורמה הציבורית. בנורמה הציבורית אדם לא צריך להעמיד את עצמו בכלל למבחן חוזר כזה, ולא צריך להעמיד את הציבור ולשאול האם אנחנו בכלל צריכים לבחור אדם כזה. ברור שאדם כזה פסול לכל כהונה ציבורית, אבל הוא כשר לכל דבר אחר. החוק מיותר, אבל לא מהטעמים של הממשלה. אגב, בממשלה הקודמת, גברתי שרת המשפטים, הצענו את זה גם בכנסת הקודמת, והסכמתם בפשרה להאריך את זה ל-14 שנים. למה לדחות את החוק הזה עכשיו על הסף? תבואו תגידו, בואו נשדר נורמה לציבור שאנחנו רואים את העניין בחומרה. עכשיו לא נדון בזה לכל החיים, אבל לפחות נכפיל את התקופה, כדי להגיד שזה לא בסדר. אני מכיר את עמדותייך, גברתי השרה, ואני חושב שאת חושבת כמוני בעניין הזה. אולי לגבי הסנקציה לא, אבל לגבי המהות? הרי לא יכול להיות שאת חושבת הפוך ממני, אני מכיר את דעותייך. ניקיון הכפיים ומה משדרים לציבור והנורמה הציבורית ואמון הציבור בכנסת, כל הערכים האלה חשובים לך כמו לי. ולכן אני חושב שלפחות תציעו איזה פשרה, שלא נשדר לציבור היום מהכנסת שאנחנו מוכנים לנורמה הזאת. הנורמה הזאת היא לא קבילה ולא סבירה. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת מיקי רוזנטל. תשיב שרת המשפטים חברת הכנסת איילת שקד. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, חבר הכנסת מיקי רוזנטל, אתה צודק, מבחינה מהותית אני חושבת כמוך, אבל הממשלה מתנגדת להצעת החוק שבפניכם לא חלילה משום שהעקרונות אינם נכונים, העקרונות שביסודה הם נכונים, אלא בשל הקשיים שהיא מעוררת במתכונתה הנוכחית. הקשיים האלה הם, בין היתר, במניעה הגורפת מחד גיסא ובהקלה הבלתי-מובנת מאידך גיסא שנושאת עמה ההצעה בהיבטים של התמודדות וכהונה, ואסביר. כפי שעולה מדברי ההסבר שלה, על מנת להבטיח את אמון הציבור במערכת השלטונית, מבקשת הצעת החוק לקבוע כי ראש הממשלה,

חבר כנסת, ראש רשות, שהורשע בעת שכיהן בתפקידו בעבירה שיש עמה קלון, לא יוכל לעולם ועד להתמודד בבחירות לכנסת או לרשות מקומית או לכהן בתפקיד בממשלה,

סגן שר או ראש רשות. ההרשעה עצמה אינה מתייחסת בהכרח לעבירה שבוצעה בזיקה לתפקיד של נבחר ציבור, ואף לא לעבירה שבוצעה בזמן כהונתו. מדובר אפוא בהצעה הנסמכת על עקרונות שאין להפריז בחשיבותם, כמו אמון הציבור במערכת השלטון וטוהר המידות, אלא שבמתכונתה הנוכחית היא גורפת, תוך שהיא חלה, כפי שציינתי, ללא מגבלת זמן ומשתרעת על מנעד רחב של עבירות, שלא כמו בכנסת הקודמת, שרצינו להאריך ל-14 שנה. אוסיף ואומר כי כתוצאה מן ההצעה נפגעת לא רק זכותו של היחיד להיבחר, אלא גם הזכות שנתונה לציבור הבוחרים לבחור דווקא במועמד מסוים. זאת ועוד, ההצעה הגורפת הזו מתעלמת לחלוטין מן העיקרון של תקנת השבים ושל האפשרות של האדם לתקן את מעשיו אחרי שנים רבות מאז ביצוע העבירה. ההסדרים המוצעים במסגרת הצעת החוק אינם מאוזנים ואינם מתמודדים כראוי אפוא עם המורכבות של הנושא.

כמו שאמרתי, בשונה מהצעות קודמות שבהן הוצע בתנאים מוגדרים להכפיל משבע שנים ל-14 שנים את תקופת ההמתנה. לצד המניעה הגורפת נושאת עמה ההצעה גם הקלה בלתי מובנת ומשמעותית בתנאי הסף להתמודד ולכהן. ההקלה הזו מקורה בתנאי הסף להיבחר או לכהן, ולפי המוצע תהיה הרשעה בפסק-דין סופי, בעבירה שלפי קביעת בית-המשפט יש עמה קלון. תנאי זה יהיה רלוונטי בעיקרו למי שהורשעו שעה שכיהנו בתפקידים האמורים, ובשל כך בדיוק לא תחול ההצעה על מי שהורשע ושאלת הקלון לא נתעוררה אגב הרשעתו זו, למשל בשל כך שלא הייתה רלוונטית באותה העת שלא כיהן בה בתפקיד ציבורי. בכך הצעת החוק שלפניכם פותחת פתח מסוכן מאוד לכהונה מצדם של בעלי עבר פלילי, וזאת בניגוד למצב הקיים היום. מובן כי לפתח זה אין כל מקום ולא ארשה זאת. לאור כל האמור מתנגדת הממשלה להצעת החוק ומבקשת להסירה מעל סדר-יומה של הכנסת. תודה רבה. תודה רבה לשרת המשפטים איילת שקד. יש למציעים הצעה, בבקשה, שלוש דקות, חבר הכנסת יאיר לפיד. גם אני רוצה. מקרה מעניין, שבו שרת המשפטים התייצבה בפנינו והודיעה שהיא מקבלת מהותית את הצעת החוק ומייד מורידה אותה. תעשו תיאומים. יש הליך שאתם יכולים לעשות תיאומים. אם יש לכם השגות, נשמח לשמוע, גם אני, גם ההצעה שנצמדה אלינו. וגם אי-אפשר לטעון שזו הצעה גורפת, כי החוק מאוד ברור לגבי השאלה מה היא עבירה שיש עמה קלון. יש לזה קריטריונים ברורים, הם ממש לא גורפים. אז אני אומר: אתם רוצים לעשות תיאומים? אנחנו מאוד מאוד נשמח. אנחנו סומכים על חוכמתה של הממשלה בניהול חיינו, ואין שום סיבה, השאלה אם אחרי 14 שנה העבירה הזו נמחקת. מיקי, אתה קורא לי קריאות ביניים? חבר הכנסת מיקי לוי, אתה עוזר לחבר הכנסת יאיר לפיד? אני מודה לך. אנחנו נשמח לעשות תיאומים, אנחנו לא רואים שום סיבה להוריד את זה באופן גורף כל כך, אלא אם כן הממשלה מסיבות של אי-נעימות פוליטית מורידה הצעת חוק מוסרית, כדי שהם לא יצטרכו להצביע. אז אני רוצה להרגיע אתכם: חוק במדינת ישראל הוא ממילא לא רטרואקטיבי. זה לא יחול על אף אחד מחברי הממשלה, אין מה לדאוג, אתם יכולים לפעול למען הדבר הזה מפני שהוא נכון, צודק ומוסרי. ואם מישהו רוצה לעשות תיאומים, נעשה אתו בשמחה תיאומים, כמו שמקובל בכל חוק. אין שום סיבה בעולם להוריד את זה, כשמהותית את פותחת ואומרת שאת חושבת שהצעת החוק הזאת נכונה.

תודה רבה לחבר הכנסת יאיר לפיד. חבר הכנסת מיקי רוזנטל. חבר הכנסת מיקי רוזנטל, אתה רוצה להוסיף? יש לך שלוש דקות, בבקשה. גברתי שרת המשפטים, איפה היא?

נעלמה, לא הבנתי את ההצעה. האם אתם מציעים שניכנס לדיבור? יש לכם הצעה נגדית על 14 שנים?

הסברתי שיש שם שתי בעיות: 1. זה 14 שנים, 2. שזה רק עבירה שיש עמה קלון.

האם יש לכם רצון לדון ולהצביע במועד אחר? לא, תגישו הצעה אחרת. אתם רוצים, בקיצור, אוקיי. אז אנחנו נבקש לעניין הזה הצבעה שמית, ונראה מי מתנגד לזה שישבו פה רק אנשים שלא הורשעו עם קלון. אני מצטער שאנחנו צריכים לעשות את זה, זה ממש לא בסדר. זה גם לא בהליך, וזה גם לא מקובל עלייך. ואם, כמו שאמרת פה, את תומכת באופן עקרוני בהצעה, מקובל שאומרים: אוקיי, בוא נפתח במשא-ומתן. עשית את זה בשבועיים האחרונים, שמתי לב שאת עושה את זה בהצלחה גדולה. נגד, זו ההחלטה של הממשלה.

מצער מאוד שממשלת ישראל והקואליציה לא נאבקות בשחיתות הציבורית במדינת ישראל. זאת המסקנה. אין להם מושג מה זו יושרה. איפה נעלמו הערכים?

לכל הצעה תהיה הצבעה נפרדת. להצעה ראשונה הוגשה בקשה להצבעה שמית. גברתי מזכירת הכנסת, אני מבקשת להתחיל בהצבעה על הצעת חוק המאבק בשחיתות הציבורית (הרשעה בעבירה שיש עמה קלון) (תיקוני חקיקה), התשע"ה 2015. (קוראת

בעד טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

אורן, אינו נוכח דוד אזולאי, נגד ישראל אייכלר, נגד רוברט אילטוב,

אלי אלאלוף, נגד קארין אלהרר,

זאב אלקין, נגד דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, נגד זאב בנימין בגין, נגד זוהיר בהלול,

נאוה בוקר, נגד דוד ביטן, נגד מיכל בירן,

מירב בן ארי, נגד אלי בן-דהן, נגד נפתלי בנט,

יואב בן צור, נגד איל בן ראובן,

יחיאל חיליק בר, אינו נוכח איתן ברושי,

ענת ברקו,

יוסף ג'בארין,

באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, בעד שרון גל, אינו נוכח זהבה גלאון,

גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים,

משה גפני, נגד יעל גרמן, בעד אבי דיכטר, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג,

יצחק וקנין,

מכלוף מיקי זוהר,

חנין זועבי,

ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג,

עבד אל חכים חאג' יחיא,

ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אורן אסף חזן,

דב חנין, אינו נוכח יואל חסון, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח מנואל טרכטנברג,

מרדכי יוגב,

יוסי יונה,

שלי יחימוביץ, בעד חיים ילין, בעד משה יעלון,

איתן כבל, בעד אלי כהן, נגד יצחק כהן,

מאיר כהן,

משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ,

ישראל כץ,

עליזה לביא, בעד ציפי לבני, בעד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת ז'קי לוי,

מיקי לוי,

יריב לוין,

אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן,

סופה לנדבר,

יאיר לפיד, בעד ינון מגל,

מנחם אליעזר מוזס, נגד ירון מזוז,

מרב מיכאלי,

אורי מקלב,

יעקב מרגי,

אראל מרגלית, בעד אברהם נגוסה,

משולם נהרי,

איילת נחמיאס ורבין,

בנימין נתניהו, נגד קסניה סבטלובה, בעד רויטל סויד, בעד ניסן סלומינסקי,

בצלאל סמוטריץ,

אוסאמה סעדי, בעד איימן עודה,

רחל עזריה, נגד דניאל עטר, אינו נוכח

אינו נוכח רועי פולקמן, נגד שי פירון, אינו נוכח טלי פלוסקוב,

מאיר פרוש, נגד

עיסאווי פריג' בעד עמיר פרץ, אינו נוכח נורית קורן, נגד

נגד איוב קרא, אינו נוכח מירי רגב, נגד מיכל רוזין,

מיקי רוזנטל, בעד יואל רזבוזוב, בעד יפעת שאשא ביטון,

יובל שטייניץ, אינו נוכח נחמן שי, בעד סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי,

סתיו שפיר,

איילת שקד, נגד עאידה תומא סלימאן, בעד גברתי מזכירת הכנסת, אני מבקשת לחזור על השמות של חברי הכנסת אשר לא השתתפו בהצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח מיכאל אורן, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח שרון גל, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת אבי דיכטר, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח ציפי חוטובלי, אינה נוכחת דב חנין, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח משה כחלון, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח דניאל עטר, אינו נוכח חמד עמאר,

שי פירון, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח איוב קרא, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, אינו נוכח תודה רבה. האם יש באולם חברי הכנסת שרוצים להוסיף את ההצבעה שלהם? אין. אנחנו ממתינים לתוצאות.

52. הצעת החוק לא התקבלה. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון, נבחר ציבור שהורשע בעבירה שיש עמה קלון). הממשלה מבקשת שוב הצבעה שמית,

בבקשה, גברתי מזכירת הכנסת, נתחיל בהצבעה.

עבדאללה אבו מערוף,

אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח מיכאל

רוברט אילטוב, אינו נוכח אלי אלאלוף, נגד קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, נגד דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס,

גלעד ארדן,

אורי אריאל, אינו נוכח זאב בנימין בגין,

זוהיר בהלול, בעד נאוה בוקר, נגד דוד ביטן, אינו נוכח מיכל בירן, אינה נוכחת מירב בן ארי, אינה נוכחת אלי בן-דהן, נגד נפתלי בנט, אינו נוכח יואב בן צור, נגד איל בן ראובן בעד יחיאל חיליק בר, אינו נוכח איתן ברושי,

עמר בר-לב, בעד ענת ברקו,

יוסף ג'בארין,

באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, בעד שרון גל, אינו נוכח זהבה גלאון, בעד יואב גלנט,

גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, בעד משה גפני, נגד יעל גרמן,

אבי דיכטר, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, בעד יצחק וקנין, נגד מכלוף מיקי זוהר,

חנין זועבי,

ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, בעד עבד אל חכים חאג' יחיא, בעד ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אורן אסף חזן, נגד דב חנין,

יואל חסון,

אחמד טיבי, אינו נוכח מנואל טרכטנברג, בעד מרדכי יוגב, נגד יוסי יונה, בעד שלי יחימוביץ,

חיים ילין, אינו נוכח משה יעלון,

איתן כבל,

אלי כהן, נגד יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן,

משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ, נגד ישראל כץ,

עליזה לביא,

ציפי לבני, בעד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת ז'קי לוי,

מיקי לוי, בעד יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, נגד סופה לנדבר,

יאיר לפיד,

ינון מגל, נגד מנחם אליעזר מוזס, נגד ירון מזוז, נגד מרב מיכאלי,

אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, נגד אראל מרגלית,

אברהם נגוסה,

משולם נהרי, נגד איילת נחמיאס ורבין,

בנימין נתניהו,

קסניה סבטלובה, בעד רויטל סויד, בעד ניסן סלומינסקי, נגד בצלאל סמוטריץ, נגד אוסאמה סעדי,

איימן עודה, בעד רחל עזריה,

דניאל עטר, אינו נוכח חמד עמאר, בעד רועי פולקמן, נגד שי פירון, אינו נוכח טלי פלוסקוב, נגד מאיר פרוש, נגד יעקב פרי,

עיסאווי פריג' בעד עמיר פרץ, אינו נוכח נורית קורן,

יואב קיש, נגד איוב קרא,

מירי רגב, נגד מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל,

יואל רזבוזוב, בעד יפעת שאשא ביטון,

יובל שטייניץ, אינו נוכח נחמן שי,

סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, בעד סתיו שפיר, בעד איילת שקד, נגד עאידה תומא סלימאן,

גברתי מזכירת הכנסת, אני מבקשת לחזור על שמות חברי הכנסת אשר לא השתתפו בהצבעה עד כאן. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

מיכאל אורן, אינו נוכח רוברט אילטוב, אינו נוכח אורי אריאל, נגד דוד ביטן, נגד מיכל בירן, אינה נוכחת מירב בן ארי, אינה נוכחת נפתלי בנט,

יחיאל חיליק בר, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח שרון גל, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת אבי דיכטר, אינו נוכח דני דנון, נגד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אחמד טיבי, בעד חיים ילין, אינו נוכח יצחק כהן,

משה כחלון, אינו נוכח אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח דניאל עטר, אינו נוכח שי פירון, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, אינו נוכח האם יש באולם חברי כנסת שרוצים להוסיף את דעתם להצבעה? אין.

מזכירת הכנסת, אנחנו ממתינים לתוצאות ההצבעה. סליחה, אני פה. אפשר עוד להצביע? תמה ההצבעה.

45, נגד, 52. הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון, נבחר ציבור שהורשע בעבירה שיש עמה קלון), של חבר הכנסת מיקי רוזנטל, לא התקבלה. אנחנו עוברים להצעה הבאה, הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון, ביטול החוק), התשע"ה, של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה להציג לנו את הצעת החוק שלך. להצעה הזאת מוצמדת הצעה נוספת של חברת הכנסת זהבה גלאון, וישיב לנו סגן שר הפנים חבר הכנסת ירון מזוז. כעת, עשר דקות שלך, גברתי. כבוד היושבת-ראש, כנסת נכבדה, לפני שבוע האריכה הכנסת את תוקפו של חוק אזרחות חדש, ואני אומרת חוק אזרחות חדש ולא הוראת שעה לחוק האזרחות והכניסה לישראל, כי כאשר מחליטים על הוראת שעה ב-2002 ומושכים אותה עד עצם היום הזה, ומאריכים לעוד שנה, כלומר היא תסתיים ב-2016, אז או שיש הבנה מעוותת של מה זה זמני, זמני לא יכול להיות 14 שנים, או שיש הבנה מעוותת של מה זה חוק, ואז קוראים לזה הוראת שעה כדי להתכסות במילה הזו, במקום להגיד באופן הכי ברור שאנחנו מחוקקים חוק חדש, כדי לא לחטוף ביקורת, כדי לא להיות חשופים לביקורת בין-לאומית שתבוא ותגיד: זה חוק גזעני. החוק הזה אכן גזעני והנו נגע מוסרי, כי הוא בעצם פוגע אנושות בזכות למשפחה ובזכות לשוויון ובזכות האלמנטרית של חופש בחירת בני-זוג ובנות-זוג. החוק הזה בעצם קובע לנו במי להתאהב ולמי להינשא ועם מי ללדת ילדים. מדינת ישראל שמה את החוק הזה כדי באמת להתערב בענייני המשפחה ובחיי המשפחה של הפלסטינים, ולהיכנס אפילו לחדרי השינה של הפלסטינים הערבים במדינת ישראל. החוק הזה בעצם מכוון נגד קבוצת לאום שלמה, בלי שום הפרדה, ותחת המעטה של שמירה על הביטחון. ביטחון של מי, אני שואלת, ועל איזה ביטחון מדברים? הממשלה, באופן מפוקח, מחליטה שבני-זוג פלסטינים או ממדינות ערביות אחרות הם סכנה ביטחונית באופן גורף. הוראת שעה זו מונעת, החוק הזה מתערב לפלסטינים, אזרחי המדינה, בחיי האהבה שלהם, את זה כבר אמרתי, בהחלטות הנישואים, ועם מי יקימו ואיפה יקימו את הבית שלהם. זה חוק מניעת איחוד משפחות, ככה זה צריך להיקרא, שכבר קיימות, המשפחות האלה כבר קיימות, ויש ילדים במשפחות האלה. ובעניין זה ולפי חוק זה אסור להם לחיות כמשפחה, כגרעין משפחתי שאמור להתקיים תחת קורת גג, עם אבא ואימא, ולא שאחד משני הצדדים לא יכול להיות חלק מהמשפחה. אני מביאה פה את קולם של אלפי אזרחים ערבים במדינה הזו, כמו שאני מביאה את קולם וסיפורם של לאנה ותייסיר. לאנה ותייסיר הם זוג שאמור לחיות בעיר שלנו, העיר עכו. תייסיר הוא בן המקום, שהתמזל מזלו ופגש צעירה פלסטינית מג'נין, משכילה, עצמאית, בחורה אינטליגנטית. ומה לעשות, התאהב בה. התאהב והתחתן אתה, ונולדו לו שני ילדים. וכיום, כשלאנה רוצה להיות עם הילדים שלה ולטפל בהם היא בעצם עוברת על החוק. וכשלאנה גונבת שעות לכסות את הילדים שלה במיטה, לפני שהם הולכים לישון,

לפי הכנסת הזו ולפי מדינת ישראל, עוברת עבירה ביטחונית על החוק. היא מהווה סכנה ואיום על ביטחון מדינת ישראל.

כשהיא מאכילה את הילדים שלה וכשהיא נמצאת עם בן-הזוג שלה, היא מאיימת איום גדול על ביטחון מדינת ישראל. תסלחו לי אם אני לא מצליחה להבין את זה, ותסלחו לאלפים של הפלסטינים שכן מבינים,

שזה רק עניין של גזענות טהורה, אם יש כזו, גזענות טהורה. ב-14 במאי 2006 ניתן בבג"ץ פסק-דין בעתירות לביטולו של חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה). שישה מבין 11 השופטים בהרכב פסקו כי החוק המונע מבני-זוג פלסטינים של אזרחי ישראל ותושביה אפשרות לקבל מעמד חוקי במדינה הוא בלתי חוקתי, על רקע פגיעתו בזכות לחיי משפחה ובזכות לשוויון. זה מה שאומר בג"ץ, ושופטי בג"ץ, ולא רק אני כעאידה, כערבייה, כפלסטינית. חמישה משופטי ההרכב קבעו כי בשל כך על החוק להתבטל בתוך כחצי שנה. עברו מאז, כמה? תשע שנים. תשע שנים עברו מאז ההחלטה הזו והוא עוד לא התבטל. לסמוך על, סליחה, ממשלה עבריינית שלא ממלאת החלטות בית-משפט, אנחנו לא יכולים לסמוך. ולכן אנחנו מביאים את הצעת החוק הזו. הצעת החוק שתבטל את הוראת השעה. בשנת 2008 דן בג"ץ שוב בארבע עתירות שהגישו האגודה לזכויות האזרח, "עדאלה", "המוקד להגנת הפרט" וחברת הכנסת זהבה גלאון, בדרישה לביטול החוק. עורכי-הדין מהאגודה לזכויות האזרח שהגישו אז את העתירה מדגישים כי לא זו בלבד שהחוק מהווה ענישה קולקטיבית ופגיעה בלתי מידתית בזכות לחיי משפחה, הוא אף מבסס מדיניות מפלה אשר פוגעת כמעט אך ורק בזכויות המיעוט הערבי בישראל, שכן הישראלים הנישאים לפלסטינים הם רובם ככולם ערבים.

חוק האזרחות החדש, ואני מתעקשת לקרוא לו חוק האזרחות החדש, כי הוראת שעה זמנית לא יכולה להימשך כל כך, החוק הזה חייב להתבטל. לכן אני מבקשת מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק שהננו מביאים בפניכם היום. תודה. תודה רבה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. לפני שאנחנו עוברים להצעה המוצמדת, יש לי עדכון לגבי הצעת חוק המאבק בשחיתות הציבורית, של חבר הכנסת יאיר לפיד וקבוצת ח"כים: בעד, 47,

51. הצעת החוק כמובן לא התקבלה, אבל זה העדכון. כעת אני מזמינה את חברת הכנסת זהבה גלאון להציג לנו את הצעת החוק שלה. לגברתי יש שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, תודה רבה, חברי חברי הכנסת, רבותי השרים, לפני כשבוע מליאת הכנסת שוב שימשה כחותמת גומי והכשירה את השרץ שנקרא חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), שמונע איחוד משפחות של בני-זוג, בדרך כלל ערבים ישראלים ופלסטינים מהשטחים. זו הוראת שעה שמתקיימת, לדעתי, מעל עשר פעמים, נחקקה מעל עשר פעמים, לחוק האזרחות שהוגש כאן בפעם הראשונה בשנת 2003. הזכירה חברתי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, שכנגד הצעת החוק הזאת הוגשו שתי עתירות: של ארגוני זכויות אדם, "עדאלה", "המוקד להגנת הפרט" והאגודה לזכויות האזרח ושלי. ופעמיים אמר בית-המשפט שהחוק הזה, אחרי תקופה מסוימת של חצי שנה דינו להתבטל, כי מדובר בחוק מפלה. חברי חברי הכנסת, זה חוק שמפלה אנשים על בסיס לאום, חייבים להבין את זה. זו חקיקה על בסיס לאום, שקורעת אלפי משפחות וילדים מבני-הזוג רק מפני שהם ערבים. צריך לקרוא לילד בשמו. יש הרבה חוקים שאנחנו מצביעים נגדם ומלינים נגדם ומותחים עליהם ביקורת. אין חוק שמכתים את ספר החוקים הישראלי כמו החוק הזה על איחוד משפחות, הוראת שעה. אני רוצה רגע לעדכן את חברי המליאה. לפני שהחוק הזה נכנס לתוקף הייתה בפני שר הפנים אפשרות לבדוק באופן פרטני כל בקשה לאיחוד משפחות. כל בקשה כזאת נבדקה במשורה. התהליך הזה ארך שלוש-ארבע שנים, אישרו איחוד משפחות בצורה מסודרת. פתאום בא המחוקק ושלף לנו מהאוב שני תירוצים למה לחוקק את החוק הזה. תירוץ ראשון, בהתחלה אמרו: השד הדמוגרפי. אוי אוי אוי, אם נאשר איחוד משפחות בין ערבים ישראלים לפלסטינים, יציפו את מדינת ישראל אלפי פלסטינים. אי-אפשר לאפשר איחוד משפחות. כשראו שזה לא עובד ובג"ץ לא קיבל את הטיעון הזה, באו עם האיום הביטחוני. מה אמרו? כל אזרחי ישראל הערבים הם בעצם איום קולקטיבי, הם סכנה. כל מי שיינשא לבחירת לבו או לבחיר לבה הוא בעצם סכנה ביטחונית. חברי חברי הכנסת, זו שערורייה שאין כדוגמתה שכנסת ישראל מתייחסת לאזרחי ישראל הערבים כאיום קולקטיבי, כסכנה קולקטיבית. צריך לחזור לסיטואציה שלפני חקיקת חוק האזרחות, לפני קרוב ל-15 שנה, שבה לשר הפנים הייתה אפשרות לבחון באופן הדרגתי כל בקשה בצורה מסודרת, בצורה פרטנית, ולא להתייחס לכולם כאיום, כסכנה. ולכן אני קוראת לכנסת להצביע בעד הצעת החוק לבטל את חוק האזרחות.

תודה רבה לחברת הכנסת זהבה גלאון. ישיב במשולב סגן שר הפנים חבר הכנסת ירון מזוז. לאחר מכן נעבור להצבעה. גברתי היושבת-ראש, שרים, חברי כנסת מכובדים, הרקע לחקיקת הוראת השעה היה בחינת המציאות הביטחונית מאז פרוץ העימות המזוין בין ישראל לפלסטינים, אשר הראתה מעורבות גוברת והולכת של פלסטינים תושבי האזור אשר ניצלו את מעמדם בישראל, אשר התקבל בעקבות הליכי איחוד משפחות עם ישראלים, לשם מעורבות בפעילות טרור, ובכלל זה סיוע לביצוע פיגועי התאבדות. תעודות הזהות הישראליות אשר ניתנו לתושבי האזור לשעבר אפשרו להם תנועה חופשית בין שטחי הרשות לישראל והפכו אותם לאוכלוסייה מועדפת על ארגוני הטרור לביצוע פעולות עוינות בכלל ובשטח ישראל בפרט. תוקפה של הוראת השעה נקבע לשנה אחת עם מנגנון הארכה. בהתאם לכך, מדי שנה ניתנת חוות דעת עדכנית של גורמי הביטחון בנוגע למצב הביטחוני ולצורך בהארכת הוראת השעה, ובאופן זה מוארך תוקפה של הוראת השעה מדי שנה. במהלך השנים תוקנה הוראת השעה פעמיים. בין היתר, הורחבו החריגים המאפשרים מתן היתרי שהייה בישראל לאוכלוסיות בעלות סיכון ביטחוני מופחת, וכן הוקמה ועדה מקצועית המייעצת לשר הפנים לטיפול במקרים הומניטריים מיוחדים. ב-11 בינואר 2012 ניתן פסק-דינו של בית-המשפט העליון בהרכב מורחב של 11 שופטים אשר דחה כמה עתירות לביטול הוראת השעה, בקובעו כי החוק הוא חוקתי, וזאת בהמשך לפסק-דין קודם בהרכב מורחב מיום 14 במאי 2006, אשר דחה עתירות קודמות בעניין זה כנגד הוראת השעה. ועדת השרים החליטה ביום א', 21 ביוני 2015, לדחות את הצעת החוק. ברצוני להתייחס לגברתי היקרה שהעלתה את הבקשה. לגבי הטענה של מניעת נישואין,

כל מי שרוצה יכול להתכבד ולעבור אחרי מושא אהבתו לאזור שבו הוא חפץ. לא להטעות את הציבור בנושאים האלה: נשים מעל גיל 25 וגברים מעל גיל 35 יכולים להתאחד, זה לאחר תיקון חוק שבוצע בעניין. חשוב לא להגיד חצאי אמת ולהטעות את הציבור. החוק הזה נכתב בדם. הטרור לא מבדיל בין דם לדם. אני אפעל לשלילת אזרחותם של מי שפועלים וחותרים תחת מדינת ישראל. לא ייתכן שמתוך הבית הזה יצאו אנשים וישתתפו במסעי טרור נגד מדינת ישראל. על מה אתה מדבר?

אני מדבר, אתם יודעים טוב מאוד על מי אני מדבר.

את הראשונה שצריכה להחזיר את תעודת הזהות. באמת? באמת. אני הראשונה?

אם אתם חושבים שבטרור תשיגו משהו, שום דבר. שום דבר. לא תשיגו כלום. נישואין. גברת זועבי, את הראשונה שצריכה להחזיר את תעודת הזהות. אתה מבין מה אתה אומר? אני מבין מה אני אומר. אתה לא מבין מה אתה מקריא. אני מבין מה אני אומר. את צריכה להחזיר את תעודת הזהות. שכל. קצת שכל. עדיף לך לקרוא מהכתב.

גם אחד כמוך צריך להחזיר. אנחנו עושים לכם

רגע, אני אתן לכם זמן להגיב.

מה? אז תגיד, כל מי שפועל, אני אתן לכם זמן להגיב.

כל מי שפועל נגד, פעם אחרונה, פעם

שב,

אתה האחרון. הפה שלך מוציא, רבותי, הדיון הזה לא מכבד את הבית הזה. כל מי שמתעסק בטרור ומסית בטרור לא יהיה פה. אני מבקשת לשבת. לא יהיה פה. כל מי שמתעסק לא יהיה פה. תשכחו מזה. תשכחו. ביזיון, ביזיון. תשכחו מזה. לא נסכים, אתם תשכחו מזה. אנחנו, כל מי שמתעסק בטרור, אני

שנייה. זה סגן שר הפנים. התואר שלו זה סגן שר הפנים, אני בז לתפקידים כאלו. חבר הכנסת פריג', הבנו את עמדתך. תודה.

תשאירו את זה לפרלמנטים בכמה מדינות. אצלנו לא יהיו תופעות כאלה.

הסתה?

בבקשה, אם יש לך משפט סיום, אתה יכול לומר אותו. הסתה, זה מקובל עליך? בבקשה.

כפושעי מלחמה. מה זה קשור? ואם כבר מדובר, בפשעי מלחמה, שנייה, אדוני ראש הממשלה. מה קורה? חבר הכנסת פריג', אתה קרוי לסדר כבר.

אני רוצה להבחין בין שני דברים, בין הזכות להיבחר, הזכות לבחור היא אוניברסלית, על כך אין ויכוח. אני עכשיו מדבר על שאלה של צביעות. אתה מדבר על צביעות?

כי אני שומע, ואני מבחין בין שני הדברים. יש לכם זכות לומר את דבריכם,

והזכות הזאת מוקנית, ואנחנו נגן עליה, ואני אגן עליה.

הזכות הזאת קיימת, אבל אין לנו חובה להסכין עם הצביעות. אני לא שמעתי מחברות וחברים כאן,

גינויים על פשעי המלחמה האמיתיים שמתרחשים בסוריה, שמתרחשים בתימן, אני לא שומע על זה מילה. אני שומע התקפות שווא על חיילי צה"ל. על הזכות, אנחנו מגינים, על הצביעות, אנחנו שותקים. תודה רבה, אדוני. תודה לראש הממשלה חבר הכנסת נתניהו. אני מזמין את חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, מכיוון שהממשלה מתנגדת. אני מזמין את חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. שלוש דקות לרשות גברתי. בבקשה. נא לא להפריע לדוברת. מי שציפה שראש הממשלה יעלה על הדוכן ויגן על זכותנו בעצם למלא את תפקידנו שבשבילו נבחרנו, כנראה חלם. כנראה חלם.

ראש הממשלה עלה לפה כדי להצדיק את מסע ההסתה שהתחיל ירון מזוז. בעצם אתה מצדיק את מסע ההסתה, ואתה שותף למסע ההסתה, ואין מי שיעצור אותך. שפכו את דמנו עכשיו, כשדיברו על זה שאנחנו, בחוק הזה, מדברים על לתמוך בטרור. על איזה טרור אנחנו מדברים? מה אתם מכניסים לתוך הראש של הציבור? בושה.

הייתי מצפה, בושה שאת לא, הייתי מצפה, חברי הכנסת, ביקשתי לא להפריע לדוברת. אדוני יושב-ראש הקואליציה, שב בבקשה. ממשלה שבנויה על עצם ההסתה הפרועה, רק ממשלה כזו תחוקק חוק כזה, חוק שמנשל באופן קולקטיבי את זכות חיי המשפחה מאלפי פלסטינים. מי שמדבר על טרור, שישים לב שהוא מפעיל טרור על משפחות שלא יכולות להתקיים בתוך המדינה. ומי שמבקש ממני שאחזיר את, תעודת הזהות שלי, תעודת הזהות שלי היא תעודה על זה שאני ילידת המקום הזה. אבא שלי חי בארץ הזו לפני קום המדינה שנתנה לי את תעודת הזהות. זה קצת פיצוי על מה שקרה ועל מה שקורה היום. אז שאף אחד לא יחשוב שהוא עושה לי טובה שהוא נותן לי תעודת זהות, ושאף אחד לא יחשוב שהוא עושה לי טובה שאני נמצאת על הדוכן הזה.

אני נמצאת לאחר שקיבלתי תמיכה של אלפים מהציבור, גם יהודים, שמאמינים שבסופו של דבר, הדרך של הצדק ושל הדמוקרטיה היא זו שתנצח. תעשו הוראות שעה כמה שאתם רוצים, בסופו של דבר יהודים וערבים ילמדו לחיות ביחד למרות ההסתה הפרועה, שאתם נושאים בעצם באשמה שלה.

שלכם. תודה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חברת הכנסת זהבה גלאון. אני חושב שאולי בתור צעד ראשון של נבחרי ציבור וחברי כנסת בעלי כל הזכויות השוות לכל שאר חברי הכנסת, הייתי מאוד שמח, סתם שמח, אני לא יכול להורות על כך, לראות ולו מישהו מחברי הסיעה כשהכנסת מארחת כאן נשיא בונדסטאג שבא לראות את כולנו,

ערבים, דרוזים, מוסלמים, נוצרים. הייתי מאוד מאוד שמח לראות ולו חבר סיעה אחד בזמן נאום נשיא הבונדסטאג. לכבודה של הכנסת, לא לכבודו ולא לכבודי ולא לכבוד אף אחד מן השרים. בבקשה, גברתי. שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כשסגן השר מזוז עומד כאן על הדוכן, תודה, חבר הכנסת טיבי, בהחלט תודה, כשסגן השר מזוז עומד כאן על הדוכן ואומר לחברי הכנסת מהרשימה המשותפת ולחבר הכנסת עיסאווי פריג': תגיד תודה שאנחנו נותנים לכם להיות כאן, אתה צריך להחזיר את האזרחות, הוא אומר לו? אין לי ציפייה מסגן השר מזוז.

זה הרבה יותר חמור מחברי כנסת שמתגודדים סביב הדוכן. האמירה הזו היא אמירה מסיתה, אבל אין לי ציפיות מסגן השר מזוז, אבל כשעולה ראש הממשלה על הדוכן, ומפה מתנהלת האמירה הזאת,

כאחד האספסוף, אדוני ראש הממשלה, חבר הכנסת זוהר,

עמדת כאן על הדוכן, ובמקום לגנות את זה, יש לך מסר לאומה? תביא אותו. במקום לגנות אמירה שמסיתה נגד חברי כנסת, אומרים להם: תגיד תודה שאתה כאן ותחזיר את תעודת הזהות שלך? חבר הכנסת זוהר, אני קורא לך לסדר בפעם הראשונה. אתה ראש ממשלה של כולם, גם של מי שלא בחר בך, ואל תסביר לנו שיש לנו זכות לבחור ולהיבחר. תגן על הנבחרים. כשעומד סגן שר הפנים ואומר לחברי כנסת במשכן, שנבחרו כדת וכדין, גם אם יש לך ביקורת עליהם, עלא כיפאק, גם לנו יש ביקורת עליך, אבל אתה לא מתנער כשאתה מנצל את ההזדמנות שאתה עולה על הדוכן?

לא התנהגת כמו ראש ממשלה, התנהגת כאחרון האספסוף. את, בושה למשכן שאת מדברת ככה

תודה לחברת הכנסת זהבה גלאון. חברת הכנסת ושרת התרבות והספורט מירי רגב, קורה, גם שר לפעמים קורא קריאת ביניים,

לא בקצב כזה. אנחנו עוברים להצבעה, חברי הכנסת, בוודאי על כל הצעה בנפרד. לגבי הצעת החוק של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת, הממשלה מבקשת הצבעה שמית. הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון, ביטול החוק), התשע"ה 2015. בבקשה, גברתי מזכירת הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, בעד טלב אבו עראר, בעד יולי יואל אדלשטיין, נגד מיכאל אורן, אינו נוכח דוד אזולאי, נגד ישראל אייכלר,

רוברט אילטוב, נגד אלי אלאלוף, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, נגד דוד אמסלם,

אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, נגד זאב בנימין בגין, נגד זוהיר בהלול,

נאוה בוקר, נגד דוד ביטן, נגד מיכל בירן, אינה נוכחת מירב בן ארי,

אלי בן-דהן,

נפתלי בנט,

יואב בן צור,

איל בן ראובן, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, אינו נוכח איתן ברושי, אינו נוכח עמר בר-לב,

ברקו,

יוסף ג'בארין, בעד באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון,

שרון גל, נגד זהבה גלאון, בעד יואב גלנט, נגד גילה גמליאל,

מסעוד גנאים,

משה גפני,

יעל גרמן, אינה נוכחת אבי דיכטר,

דני דנון, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, אינו משתתף בהצבעה יצחק וקנין, נגד מכלוף מיקי זוהר, נגד חנין זועבי,

ג'מאל זחאלקה, בעד תמר זנדברג, בעד עבד אל חכים חאג' יחיא,

ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אורן אסף חזן, נגד דב חנין, בעד יואל חסון, אינו נוכח אחמד טיבי,

מנואל טרכטנברג, אינו נוכח מרדכי יוגב,

יוסי יונה, אינו נוכח שלי יחימוביץ, אינה נוכחת חיים ילין, אינו נוכח משה יעלון,

כבל, אינו משתתף בהצבעה אלי כהן, נגד יצחק כהן, נגד מאיר כהן, אינו נוכח משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, נגד עליזה לביא, אינה נוכחת ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת ז'קי לוי,

מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, נגד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן,

לנדבר, נגד יאיר לפיד, אינו נוכח ינון מגל, נגד מנחם אליעזר מוזס, נגד ירון מזוז, נגד מרב מיכאלי,

נוכחת אורי מקלב, נגד יעקב מרגי, נגד אראל מרגלית, אינו נוכח אברהם נגוסה, נגד משולם נהרי, נגד איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת בנימין נתניהו,

קסניה סבטלובה, אינה נוכחת רויטל סויד, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי, נגד בצלאל סמוטריץ,

אוסאמה סעדי, בעד איימן עודה,

רחל עזריה,

דניאל עטר, אינו נוכח רועי פולקמן, נגד שי פירון, אינו נוכח טלי פלוסקוב, נגד מאיר פרוש, נגד יעקב פרי, אינו נוכח עיסאווי פריג'

עמיר פרץ, אינו נוכח נורית קורן,

יואב קיש, אינו נוכח

מירי רגב,

מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון,

יובל שטייניץ, אינו נוכח נחמן שי, אינו נוכח סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, נמנע איילת שקד, נגד עאידה תומא סלימאן, בעד אני מבקש לקרוא בשמות אלה שלא ענו לך בסיבוב הראשון של ההצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) מיכאל אורן, אינו נוכח אלי אלאלוף, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת מיכל בירן, אינה

אינו נוכח יחיאל חיליק בר, אינו נוכח איתן ברושי, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח יעל גרמן, אינה נוכחת דני דנון, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח ציפי חוטובלי, אינה נוכחת יואל חסון, אינו משתתף בהצבעה מנואל טרכטנברג, אינו נוכח יוסי יונה, אינו נוכח שלי יחימוביץ, אינה נוכחת חיים ילין, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח עליזה לביא, איינה נוכחת ציפי לבני, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת מיקי לוי, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח מרב מיכאלי, אינה משתתפת בהצבעה אראל מרגלית, אינו נוכח איילת נחמיאס ורבין, אינה נוכחת קסניה סבטלובה, אינה נוכחת רויטל סויד, אינה נוכחת חמד עמאר, נגד שי פירון, אינו נוכח יעקב פרי, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח מיקי רוזנטל, אינו נוכח יואל רזבוזוב, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח נחמן שי, אינו נוכח סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, אינו נוכח סתיו שפיר, אינה נוכחת חברי הכנסת, האם יש באולם מישהו או מישהי שמעוניינים להשתתף בהצבעה ולא קראו בשמם? אין כאלה. אני מבקש, גברתי המזכירה, לסגור את ההצבעה ולספור את הקולות. חברי הכנסת, הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון, ביטול החוק), התשע"ה 2015, של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת: בעד ההצעה,

הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) נא לשבת,

התשע"ה 2015, שהוצמדה להצעה הקודמת, של חברת הכנסת זהבה גלאון וקבוצת

אל תטיף לנו מוסר, עם כל הכבוד לך. נוצר מצב, מטעמי סולידריות הייתם צריכים לנהוג אחרת. אבל אתם קבוצה, אתה תצביע אתי בסולידריות של המשט? אל תטיף לי מוסר.

אתם מפלגה שפוחדים. ברחתם כמו קטנים. תצביע אתי מתוך

אני גם, מזוז, אז אני רוצה כותרות. מי בכותרות? אלה האזרחים המסכנים שעושים להם טובה ונותנים להם תעודת זהות. ומה, סגן השר, מאיפה זה יוצא לך, התנועות? התנועות האלה, ראיתי אותן בסרטים, סרטי קאובוי, איפה שיורים, התנועות שראיתי אצלך. התנועות. אז, אדוני, מכונת ההסתה המשומנת, שהחלטת ללכת ברוח המפקד שלך, שברח,

ברוח המפקד החלטת: אני, ביבי, אני בשבילך. מי זה חזן?

חזנים, מזוזים, זה נשמע מאוד מעניין. אז התחלת: אני ראש המסיתים. ראש הממשלה שלך. שמעתי אותך, תקשיבי, תקשיבי. אז אדון מזוז החליט: אתם הערבים, אנחנו עושים לכם טובה שיש לכם תעודת זהות. אמרת את זה, נכון? מה לעשות. מה לעשות, כשאין הבנה, זה מה שקורה.

אדון מזוז, אתה מבייש את עצמך, ואתה מבייש כל יהודי בעולם כשאתה אומר את הדברים האלה. אתה לא עושה טובה לאף ערבי שיש לו תעודת זהות.

יש לי דו-קיום יותר טוב ממך עם ערבים. תקשיב טוב,

עם התנועות שראיתי כאן, עם הצורות,

מחבלים לא ישבו פה, הבנת? אתה מבייש כל אזרח וכל יהודי בדברים שאמרת. אבל תהיה בראש המסיתים. טוב לך, שתקבל צ'ופרים מראש הממשלה. עכשיו, ראש הממשלה קם. אמרתי לתומי: ואללה, אני הולך לקבל מגננה, בא לי מגן להגיד עלי דברים. ראש ממשלה של כולם. אז מה ראש הממשלה בחר? בחר: אתם צבועים. וואי וואי וואי. אני לא יודע מי צבוע, אדוני ראש הממשלה. האם ראש הממשלה שבעד מדינה פלסטינית לפני שנה או נגד היום? האם הצבוע שאומר הערבים נוהרים, ויום למחרת מצטער? מי הצבוע, אדוני ראש הממשלה? אתה ראש הצבועים של המדינה. אתה בית-ספר לצבועים. דבר יפה, זה ראש ממשלה.

וחבריך המזוזים עובדים והולכים על-פי תורתך, אדוני ראש הממשלה. אדוני היושב-ראש, תשתמש בסמכויות שלך. על מה אתה מדבר צבוע? תשתמש בסמכויות שלך.

עכשיו, היום גילינו, אגיב תכף. אז תשתמש בסמכויות שלך בבקשה. מבטיח לך שאגיב.

תגיב, אדוני. אגיב, שנייה. אז תגיב עכשיו, תעצור אותו. בושה וחרפה שאחד כזה נואם כאן.

האיש?

האיש כאן בא ועושה לי טובה, ורוצה לשלול את האזרחות שלי. אתה יכול להגיד, מה, האיש דיבר, לא אחר. הוא יכול לדבר לגופו של האיש אם האיש

68 שנים אני רואה למה כן חקיקה. ברגע שמביאים חקיקה על יהדות, מותר להתערב בתכנים, ברגע שמביאים חקיקה על לאומנות, מותר להתערב בתכנים. חקיקה על סובלנות? לא, אסור, אסור. אני אגיד לכם את האמת, אתם ניזונים מהגזענות, אתם ניזונים מהפחד, אתם ניזונים מזה שערבי ויהודי רחוקים האחד מהשני. משם אתם ניזונים. משם אתם ניזונים, אחרת לא הייתם מתנגדים לזה. כל עוד יש המתח, כל עוד יש חוסר ההכרה בין ערבי ליהודי, זה עובד לכם טוב. מזה אתם פוחדים, בגלל זה אתם נגד. למה אני מביא את זה בחקיקה, אדוני שר החינוך? אני מביא את זה בחקיקה, כי המשרד לא עשה ולא יעשה. זו השנה השלישית שלי בכנסת, ואני עוקב אחרי תקציבי החינוך למפגשים ולמאבק בגזענות. שום דבר לא משתנה. אם לא נעשה את זה בחקיקה, הכול יעמוד במקום. אני מצפה, חברים מהכנסת, אם אני לוקח את האמירות שלכם נגד גזענות, אמירות מאוד יפות, כולם נגד גזענות,

אבל בפועל אף אחד מכם לא עושה כלום למען זה, אם בהתנהלות, אם בתכנים, אם בתקציבים. כלום לא עושים למען זה. יש לך עוד שתי דקות. אני אוסיף לך שתי דקות. תודה, אדוני. אם לא עושים את זה בחקיקה, אנחנו לא נגיע לשום מקום. אני, מה שאני מבקש, שבמקום לחנך את הילדים להיות חיילים, בוא נחנך אותם להיות בני-אדם. בואו נחנך אותם להיות בני-אדם. חקיקה ללאומנות, חקיקה צבאית, חקיקה לעשות מסיבות כיתה ו' בגבעת-התחמושת, באתר הנצחה ובכל מיני מקומות, חינוך צבאי, לא מביאים לחברה למופת שאתם שואפים אליה. לסיום, אני רוצה להתייחס לנקודה נוספת. היום יזמתי עם חבר הכנסת עודה דיון מהיר בוועדת החינוך לגבי תקציב התרבות במגזר הערבי, שהוא קרוב ל-3%. בשבועות האחרונים היה צונאמי של כותרות מצד שרת התרבות מירי רגב, צונאמי נגד התרבות הערבית. אמרתי לעצמי: בוא נבין איפה הדברים עומדים. קיימנו דיון מהיר.

לי מאוד שהשרה לא ראתה לנכון להשתתף בדיון, והמסקנה: כמה שיש יותר כותרות, ככה יש פחות תקציבים. אני פונה אליכם, חברים, לנוכח המצב שנוצר היום במליאה, אני פונה אליכם: אנחנו צריכים לקבל את החוק היום, להצביע בעד החוק בקריאה טרומית, וזאת תהיה התשובה לכל המזוזים למיניהם. תודה, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. אני מזמין את סגן שר החינוך חבר הכנסת מאיר פרוש להשיב בשם הממשלה. אדוני חבר הכנסת איתן כבל, אתה ביקשת רשות, אז אחרי ההצבעה אני אתן לך אפשרות להתייחס. אדוני היושב-ראש, מכובדי שר החינוך, עמיתי חברי הכנסת, יש סמליות מסוימת בעובדה שאנו דנים בהצעת חוק לחינוך נגד גזענות בימים אלה, כאשר מועצת זכויות האדם של האו"ם מפרסמת את הדוח שלה, שלפיו מדינת ישראל ביצעה פשעי מלחמה. ישראל היא-היא שמבצעת פשעי מלחמה, זהו ביטוי של גזענות, ואם מדברים על גזענות, זוהי הגזענות בחרפתה. הרי המועצה של האו"ם קיבלה עד היום יותר החלטות נגד מדינת ישראל מאשר נגד סוריה, איראן, סודאן וצפון-קוריאה כולן יחדיו. כי גזענות היא קודם כול אנטישמיות, שנאת יהודים

גזענות היא כמובן רצחנות, כי גזענות נובעת ממסקנה חד-משמעית, בין היתר, שלא רק שלא מצופה מאתנו לנצח את הטרור האכזרי, אלא שבכלל אסור לנו להגן על עצמנו. אבל לא בכך אנו עוסקים כרגע, אלא בהצעת חוק חדשה לחינוך נגד גזענות שהעלה חבר כנסת פריג'.

כיהודי שומר מצוות, אני רוצה לקבוע באורח החלטי: ביהדות קובע הכלל "חביב אדם שנברא בצלם", כלומר האדם הראשון נברא בצלם אלוקים, וכך גם צאצאיו. ויש התבטאויות רבות של חכמינו שלפיהן כאשר גוי עושה רצון ה', כמעט אין גבול למדרגה שהוא יכול להגיע אליה. והרמב"ם בהלכות מלכים אפילו קובע: כל המקבל עליו שבע מצוות בני נח ונזהר לעשותן, הרי הוא מחסידי אומות העולם.

מערכת היחסים עם גויים היא כידוע מורכבת מבחינה הלכתית, ולא כאן המקום לפרט אותה, אבל הכבוד האנושי, ההערכה, ה-respect, עומדים תמיד ביסוד ובתשתית של הקשר והגישה בין יהודים לבין נוכרים.

לא צריך להטיף לחינוך נגד גזענות, כי גזענות היא תמיד מידה רעה, היא מגרעת, היא פסולת. גזענות היא זוהמה. עד כאן במישור הערכי הרעיוני. במישור המעשי, משרד החינוך רואה חשיבות רבה בחיזוק החינוך נגד גזענות. יש לכך ביטוי בולט בתוכנית העבודה של המשרד. המגמה היא לשזור את נושא ההתמודדות עם הגזענות בכל תחומי הדעת. אין מקום ליצירת מקצוע לימודי חדש, שעלול גם להחטיא את המטרה. זאת ועוד, ביוזמת המשרד הוקמה ועדת היגוי לחינוך אזרחי וחיים במדינה שבה יש מגוון של אזרחים. נוסף על כך, נקבעו ימים ממוקדים, כמו יום הסובלנות הבין-לאומי. המשרד גם גיבש מערכי שיעור לימים נוספים,

כלומר, בעלי הצעת החוק, עם כל הכבוד, מתפרצים לדלת פתוחה, ואפילו אולי מאוד רחבה, וכדאי שתראו את מגוון ההשתלמויות והשלד שנבנה לפיתוח מקצועי למורים בנושא חשוב זה. כאמור, לדעת משרד החינוך זה יחטיא את המטרה אם נהפוך את הנושא למקצוע לימודי חדש במקום לשזור אותו בכל תחומי הדעת. אדוני היושב-ראש, אני מוזמן לעתים להרצאות בפני נוער בבתי-ספר, ונשאל בין היתר על האידיאולוגיה שלי, אם נקרא לה כך, על האידיאולוגיה שלי לגבי אופייה וצביונה של המדינה על-פי תפיסתי. ובני-הנוער, המכונים, לדעתי בטעות, חילונים, רוצים לדעת כיצד מקיימים בפועל, בשאלה הזו, מדינת יהודים לצד מיעוט לא-יהודי. ואני עונה ביושר ובלב חפץ, ואני אומר לכם מה שאני עונה. המציאות היא שבמדינת ישראל חיים שני עמים. כולנו אזרחים שווי זכויות, אבל כמובן לא בנים לאותו עם. אין בזה רע, משום שאנחנו גם לא רוצים להיות בני עם אחד. מובן שהמדינה חייבת לנהוג בשוויון אזרחי כלפי כל האזרחים, ללא הבדל דת או לאום, אבל היא לא אמורה למחוק את הבדלי הדת והלאום. חלילה לנו מלעשות דבר כזה. בנושא הזה אולי אדם כמוני אומר זאת בצורה חדה יותר, נוקבת יותר, ברורה ובהירה, בהשוואה גם לציבורים יהודיים שאינם מקפידים על קלה כחמורה, אלה שקרויים חילונים. אנחנו סבורים שצריכים לעמוד על המשמר שחוליות חלילה לא ינותקו מן השרשרת המובילה את עמנו עד הר-סיני. אנחנו מבקשים לעמוד על המשמר שלא יבוללו חלילה את העם. כולנו יודעים בדיוק מה העם היהודי סובל בתפוצות כתוצאה מכך שאולי אין מספיק מודעות, והממדים של נישואי תערובות מגיעים לעשרות-עשרות אחוזים. ויש בהחלט גם סכנה, יש בהחלט סכנה, שכתוצאה מנישואי התערובת האלה, בעוד שנים, לא יודע לנקוב במספר השנים, אבל בעוד כמה שנים, אולי גם עשרות שנים, המושג הזה, העם היהודי, הקשר לעם היהודי, חלילה ייעלם. ולכן, אם אנחנו כאן, אנחנו ודאי צריכים לעמוד על המשמר שחוליות לא ינותקו חלילה מן השרשרת שמובילה את העם שלנו עד הר-סיני. וכמו שאמרתי, אנחנו מבקשים לעמוד על המשמר שלא יבוללו חלילה את העם, שלא יעודדו חלילה נישואי תערובת במישרין ובעקיפין. אנחנו מבקשים גם לעמוד על המשמר שמערכת החינוך הכללית לא תנתק חלילה את הנוער מיסודות מורשת ישראל סבא. אנחנו עומדים על המשמר,

חבר הכנסת פריג', אני האזנתי לנאום שלך פה, ותאמין לי, אמרת דברים לטעמך, דברים שרצית לומר אותם. לא כל מה שאתה אמרת, חבר הכנסת פריג', לא כל מה שאתה אמרת היה בהחלט קשור במישרין, וגם לא בעקיפין, להצעת החוק שלך. ניצלת את עשר הדקות שהיו לך כדי לומר את מה שהיה לך על לבך לומר, גם אם לא הסכמתי להם, אבל אמרת אותם. זו הדרך, זה הנוהל, כך צריך לעשות. לכן, אני אומר, אנחנו בהחלט מודאגים מהמושג הזה שחלילה יכולה להיות התבוללות בעם. כמו שאמרתי, זה קורה בארצות נכר, בחוץ-לארץ, ולכן אנחנו צריכים לדאוג שלא יהיו נישואי תערובת, ואנחנו מאוד מחפשים דרך לחזק את המושגים האלה, כדי שזה לא יקרה. וכמו שאמרתי, אנחנו בוודאי מחפשים את הדרך שמערכת החינוך הכללית לא תנתק חלילה את הנוער מיסודות מורשת ישראל סבא. אנחנו גם עומדים על המשמר, בפרהסיה לפחות, לא קשור למשרד החינוך, שעם ישראל לא יבעט חלילה בכל היקר והקדוש במסורת. ואנחנו עומדים גם על המשמר שהשבת, שבת קודש, לא תירמס חלילה ברגל גסה בפרהסיה של המדינה. לכן, אדוני היושב-ראש, יש לנו אם כן ויכוח פנימי בתוך הציבור היהודי, ויש לנו גם במקביל אמירה נחרצת לגבי גויי הארץ, איננו בנים לאותו עם, אבל עלינו לנהוג שוויון אזרחי, ללא הבדל דת או לאום. ואני אומר: אין ולא תהיה, חלילה, גזענות אצלנו. אדוני היושב-ראש, בתלמוד הירושלמי, במסכת נדרים, אומר בן עזאי: ואהבת לרעך כמוך, והגמרא אומרת: זה ספר תולדות האדם.

כל בני-האדם באים מעם אחד, ולפיכך מצוּוים אנו לראות את כל בני-האדם כיצורי אלוקים, חבר הכנסת אחמד טיבי, למרות הקול המיוחד של חבר הכנסת פרוש, אני שומע אותך יותר חזק. אז אנא בטובך. אולי יש לי בעיה עם המיקרופונים, שמנסים להנמיך אותם. לא נראה לי שמישהו מתעסק אתך. אתה, נותנים לך לדבר, הכול בסדר. אז כמו שאמרתי, בתלמוד ירושלמי, במסכת נדרים, אומר בן עזאי: ואהבת לרעך כמוך, זה ספר תולדות האדם.

כל בני-האדם באים מעם אחד, ולפיכך אנחנו גם מצווים לראות את כל בני-האדם כיצורי אלוקים. וציווי זה, לראות את כולם כיצורי אלוקים, זה כלל גדול, כמו שאני אמרתי בראשית דברי ובאמצע זה כלל גדול בתורת ישראל. גם אם אנחנו נאמר "אתה בחרתנו מכל העמים", אבל "חביב אדם שנברא בצלם". וכל אדם שנברא בצלם זכאי שיכבדו אותו, וצריך לכבד אותו. ולכן אני מבקש, אדוני היושב-ראש, לדחות את הצעת החוק המיותרת לחלוטין.

תודה רבה. מכיוון שסגן השר מציע להסיר את ההצעה, אני מזמין את חברת הכנסת זהבה גלאון. שלוש דקות.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מתייחסת להצעת החוק של חברי עיסאווי פריג' לחינוך נגד גזענות, ואני רוצה לייחד את הדברים שלי לחברי באופוזיציה, חברי הטובים מהמחנה הציוני, ואני רוצה לקרוא לכם, ביטלתי בסוף, תרשה לי. ברשותך. אני רוצה לקרוא לכם ציטוט שחשבתי שהוא מתאים בנסיבות האלה: המקום הכי חם בגיהינום שמור למי שבזמנים של משבר מוסרי שומר על נייטרליות. המשפט היפה הזה מיוחס אומנם לדנטה, אבל הוא נאמר על-ידי מרטין לותר קינג ב-1967. הוא נאמר, אדוני היושב-ראש, בדיוק לסיטואציות האלה.

אני מבינה, חברי מהמחנה הציוני, שאתם מתנגדים לביטול חוק האזרחות, וזה בסדר. אני חולקת עליכם, אבל זה בסדר, יש בינינו חילוקי דעות והשקפות. אבל יש רגעים שחברות פוליטית נמדדת בסולידריות של הצבעה. גם אם אתם מתנגדים להצעת החוק, אתם יכולתם להצביע הפעם בעדנו, בגלל מה שהיה כאן במליאה, בגלל ההסתה שלוחת הרסן נגד חברי כנסת מכהנים, שאומרים להם: תגידו תודה שאתם כאן, תגידו תודה שאתם לא מחזירים את תעודת הזהות שלכם. אנחנו שותפים אתכם בקואליציה של האופוזיציה, ואנחנו ממש לא מרגישים רצון להמשיך להיות שותפים אתכם עד הודעה חדשה. כשלתם במבחן,

אל תפריע לי. כשלתם במבחן הראשון שלכם. כשלתם במבחן הראשון שלכם בסולידריות אופוזיציונית.

את הגנת עלי בוועדת החינוך? אפשר להתנגד לחוק האזרחות, אני חולקת עליכם, אבל אני מכבדת את זה. יש בינינו השקפות שונות על הסקאלה, זה בסדר גמור, יש כאלה בעד ויש כאלה נגד. אבל מה שהיה כאן במליאה עכשיו, אני חוזרת ואומרת, ובזה אני מסיימת,

אני קוראת שוב את הציטוט, אני רוצה שתפנימו אותו, כי הפנמתם את מגמות ההסתה, הטמעתם את הגזענות, ולכן אני אומרת לכם, ואני חוזרת ואומרת: המקום הכי חם בגיהינום שמור למי שבזמנים של משבר מוסרי שומר על נייטרליות. וזה מה שאתם עשיתם. תודה רבה לחברת הכנסת גלאון. אנחנו ניגש להצבעה,

ומייד אחריה ניתן לחבר הכנסת איתן כבל להגיב. אני מבין שהממשלה מבקשת הצבעה שמית. בבקשה. זה הפך לאנטישמית. מה זה? זה הפך לאנטישמית, חבר הכנסת זחאלקה, כשאתה אומר את זה זה כבר מתחיל להיות בעייתי, אז בוא נעזוב את זה עכשיו.

(קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח טלב אבו עראר, בעד יולי יואל אדלשטיין,

מיכאל אורן, אינו נוכח דוד אזולאי, אינו נוכח ישראל אייכלר,

רוברט אילטוב, אינו נוכח אלי אלאלוף,

קארין אלהרר, בעד זאב אלקין,

דוד אמסלם, נגד אופיר אקוניס, נגד גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח זאב בנימין בגין, נגד זוהיר בהלול, אינו נוכח נאוה בוקר,

דוד ביטן, נגד מיכל בירן, בעד מירב בן ארי, נגד אלי בן-דהן, נגד נפתלי בנט,

יואב בן צור, נגד איל בן ראובן, בעד יחיאל חיליק בר, אינו נוכח איתן ברושי, בעד עמר בר-לב, אינו נוכח ענת ברקו, אינה נוכחת יוסף ג'בארין, בעד באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון,

שרון גל, אינו נוכח זהבה גלאון,

יואב גלנט,

גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, בעד משה גפני, נגד יעל גרמן, בעד אבי דיכטר,

דני דנון, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג, אינו נוכח יצחק וקנין,

מכלוף מיקי זוהר,

חנין זועבי,

ג'מאל זחאלקה, בעד תמר זנדברג, בעד עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אורן אסף חזן,

דב חנין,

יואל חסון,

אינו משתתף בהצבעה מנואל טרכטנברג, בעד מרדכי יוגב, אינו נוכח יוסי יונה, בעד שלי יחימוביץ, בעד חיים ילין,

משה יעלון, אינו נוכח איתן כבל, בעד אלי כהן,

יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח עליזה לביא, בעד ציפי לבני, בעד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת ז'קי לוי, נגד מיקי לוי, בעד יריב לוין,

אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן,

סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח ינון מגל, נגד מנחם אליעזר מוזס, נגד ירון מזוז, נגד מרב מיכאלי,

אורי מקלב,

יעקב מרגי, נגד אראל מרגלית,

אברהם נגוסה, נגד משולם נהרי, נגד איילת נחמיאס ורבין,

בנימין נתניהו, אינו נוכח קסניה סבטלובה, בעד רויטל סויד, אינה נוכחת ניסן סלומינסקי,

בצלאל סמוטריץ,

אוסאמה סעדי, בעד איימן עודה, בעד רחל עזריה, אינה נוכחת דניאל עטר, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח רועי פולקמן, נגד שי פירון, אינו משתתף בהצבעה טלי פלוסקוב, נגד מאיר פרוש, נגד יעקב פרי,

עיסאווי פריג'

עמיר פרץ, אינו נוכח נורית קורן,

יואב קיש, אינו נוכח איוב קרא, אינו נוכח מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, אינו נוכח יואל רזבוזוב,

יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת יובל שטייניץ, אינו נוכח נחמן שי, בעד סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, בעד סתיו שפיר, בעד איילת שקד, נגד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת

נעשה קריאה נוספת למי שלא נרשם. בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח מיכאל אורן, אינו נוכח דוד אזולאי, אינו נוכח רוברט אילטוב, אינו נוכח גלעד ארדן,

אורי אריאל, נגד זוהיר בהלול, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, אינו נוכח עמר בר-לב, בעד ענת ברקו, אינה נוכחת באסל גטאס, אינו נוכח שרון גל, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת דני דנון, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח יצחק הרצוג,

עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח ציפי חוטובלי, אינה נוכחת מרדכי יוגב, אינו נוכח משה יעלון, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח ישראל כץ,

אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח סופה לנדבר, אינה נוכחת יאיר לפיד, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח רויטל סויד, אינה נוכחת רחל עזריה, אינה נוכחת דניאל עטר, אינו נוכח חמד עמאר, אינו משתתף בהצבעה עמיר פרץ, בעד יואב קיש, אינו נוכח איוב קרא, אינו נוכח מירי רגב, אינה נוכחת מיקי רוזנטל, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון, אינה נוכחת יובל שטייניץ, אינו נוכח סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת תודה, גברתי המזכירה. יש מישהו שלא קראו בשמו ולא ניתנה לו ההזדמנות להצביע גם בפעם השנייה?

ההצבעה. אנחנו נמתין,

מייד אחרי התוצאות אני אזמין את חבר הכנסת איתן כבל. הוא ביקש להגיב על דבריה של חברת הכנסת זהבה גלאון. אתה עדיין מעוניין, חבר הכנסת כבל?

בעד ההצעה,

נגדה, 41. אני קובע שהצעתו של חבר הכנסת עיסאווי פריג' לא עברה. אני מזמין את חבר הכנסת איתן כבל לומר דברים, הודעה אישית. יש לך עד חמש דקות. בבקשה, אדוני. זה כמובן בשם, סליחה? אמרתי, 39 בעד ההצעה, 41 נגדה. שניים הפרש. אדוני היושב-ראש, חברותי וחברי השרים, רשמת פרלמנטרית, חברותי וחברי חברי הכנסת, חבר הכנסת פריג' אפשר בבקשה יותר שקט באולם המליאה? אני מבקש. כשעלית לדבר לא ראיתי לנכון להתייחס,

זה בא מדם לבך. אני קודם כול רוצה להבהיר לחברי מהקואליציה, לפני שאני אתייחס לדברים, שהדברים של סגן השר מזוז הם דברים שאינם ראויים להישמע בשום מקום, בוודאי לא כאן. ולא יהיה מישהו שיחשוב שמישהו מהמחנה הציוני תומך או חשוד באמירה כזאת או אחרת של תמיכה בעניין הזה. אני לא עומד כאן להתנצל בפני אף אחד, לא בפני חברי מהקואליציה, ובוודאי גם לא בפני חברי מהאופוזיציה. אני לא צריך כל הזמן לקבל ציונים. אני לא מקבל ציונים, לא מהקואליציה ולא מחברי לאופוזיציה. ולכן אני אומר לזהבה גלאון, השיימינג שהיא עשתה לנו כאן לא היה במקומו, כי אנחנו, חלקנו הלא-קטן היה תומך בחוק. אל תתמוך, סליחה, אל תפריעי לי. לא הפרעתי לזהבה, אל תפריעי. לא ביקשתי ממך ליווי אל היעד. מה שאני חוזר ואומר כאן, שכשראינו את כל התהליך הזה, לא השתתפנו בהצבעה. דבר לגיטימי. אין בתוך חוק, חבר הכנסת טיבי, זה או שאתה תומך בו או שאתה מתנגד לו או שאתה נמנע. ואתה, אין לך דברי הסבר, כשחלק גדול מהסיעה היה כן תומך בחוק, וזה דיון אחר וויכוח אחר, כשאני הייתי צריך אחר כך לתת הסבר מה אני מתכוון. אז אני לא מתכוון. גם אני הייתי מתנגד לחוק הזה, כדי שהדברים ייאמרו בצורה שאיננה משתמעת לשתי פנים,

ואנחנו לא מרצ. בכל הכבוד, יש בינינו שותפות בתוך האופוזיציה, יש דברים שאנחנו מסכימים להם, יש דברים שאנחנו לא מסכימים. כן, ויגור זאב עם כבש באופוזיציה הזו. אין מה לעשות. זו האופוזיציה הזו. זו מדינת ישראל על כל אשר משתמע. יש לנו נושאים משותפים מפה עד להודעה חדשה. אבל לא על כל הצבעה יקום פה מישהו ויעשה לי שיימינג. לא מקובל עלי. לא יקום ולא יהיה. כי יש נושאים, ולא אחד ולא שניים, ותכף יהיו פה דיונים על המשט, ונראה, האם אני אקום ואעשה לחברי שיימינג? אני אבייש אותם? בשום פנים ואופן לא.

לסיום אומַר, אדוני יושב-ראש האופוזיציה חבר הכנסת הרצוג, אנחנו אופוזיציה לוחמת ואנחנו לא צריכים להתנצל כל רגע על כל דבר ועל כל עניין. ואתה לא צריך להרגיש שלא בנוח סביב העניין הזה. אתה מוביל אותנו, ולא צריכים על כל דבר לצאת ולאבד פרופורציות. יש שולחן משותף ושם צריך ללבן את הבעיות, ולא על כל התפרצות לאבד עשתונות. לכן, חברותי וחברי, אני אסיים ואומר: אנחנו לא רק מגנים, לגנות זו אמירה רפה לעומת התיעוב שאנחנו מרגישים אל מול הדברים שנאמרו. תיעוב, זאת המילה. הדברים של סגן השר, חבר הכנסת אחמד טיבי, הדברים של ראש הממשלה הרבה יותר חמורים,

אני אומר לך את זה כך: הוא השחקן הראשי. הוא קם כי הוא רצה לנצל את ההזדמנות. מחר הוא יכנס את ראשי העדה כדי להתנצל על מה שהוא אמר. להצטלם, להצטלם.

וחלקכם יגידו לו: כן,

אתה גדול. אז אני חוזר ואומר לך, מדובר בחברי מרכז ליכוד, בערביי ביבי, זה לא, אז טוב שהבהרת, חברי חבר הכנסת טיבי. אז אני מציע לנו כאופוזיציה, שכולנו, שכל אחד מגיע עם עמדותיו ודעותיו, ואם יש לו,

חבר הכנסת עמיר פרץ, חבר הכנסת טיבי, יש ערביי טיבי, ויש ערביי ביבי. יפה. יש ערביי טיבי ויש ערביי ביבי. יפה, זה חרוז. ביבי, טיבי, ערביי טיבי וביבי. אמרתי: טיבי וביבי. לגופו של עניין, אני מסיים ואומר, אפשר לעצור את תחרות הסלוגנים? מעבר לעובדה ששר החינוך פה נהנה מהעובדה שגם אתה אימצת את הסלוגן שלו ואתה לא מתנצל. חבר הכנסת טיבי, חברותי וחברי, אני מציע לכל החברים באופוזיציה, יש לנו משימה: להפיל אותו, לא להתווכח בינינו. אז אנא. תודה רבה לכם. תודה רבה על ההודעה האישית שמסר לנו חבר הכנסת איתן כבל. חבר הכנסת פרץ, אתה בפנים או בחוץ? אני רואה שאתה עדיין מתלהב מערביי וערביי. הכול בסדר. הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון, העדפת תוצרת הארץ במכרזי מערכת

הארכת הוראת שעה), התשע"ה 2015. אני מזמין את חברת הכנסת שלי יחימוביץ. ישיב על הצעתה סגן שר הביטחון הרב אלי בן-דהן. חברת הכנסת יחימוביץ, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מבקשת להציג כאן להצבעה בקריאה טרומית את חוק הטקסטיל הביטחוני, או בשמו הרשמי: הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון, העדפת תוצרת הארץ במכרזי מערכת הביטחון, הארכת הוראת שעה). החוק נחקק לראשונה בסוף שנת 2010. הוא בא לשנות מצב מעוות שבו מערכת הביטחון, משרד הביטחון,

משטרת ישראל ושירות בתי-הסוהר רוכשים מדים ומוצרי טקסטיל למיניהם בסין או בארצות אחרות שמשלמות שכר רעב לעובדיהן ולכן גם יכולות להציע במכרז הצעות מאוד מאוד זולות. החוק בא לתקן את המצב הזה ולקבוע שכוחות הביטחון ירכשו טקסטיל תוצרת הארץ, גם אם ההצעה הישראלית יקרה ב-50% מההצעה הסינית, הטורקית או מה שזה לא יהיה. עלות החוק מאוד מאוד נמוכה ותועלתו מרחיקת לכת. ברגע שנחקק, הוא ייצר באופן מיידי 1,200 מקומות עבודה במקומות שבהם שיעורי האבטלה מאוד מאוד גבוהים, מקומות פריפריאליים, בקריית-שמונה, בבית-ג'ן, בשדרות ובעוד מקומות. אין היגיון מוסרי או לאומי בכך שחייל צה"ל שנלחם על הגנת המדינה או שוטר שמשרת במשטרת ישראל או אפילו אסיר שכלוא במתקני הכליאה של מדינת ישראל ילבשו מדים שיוצרו בסין. יש בזה אפילו אוקסימורון. הרי בסופו של דבר אחד היעדים הלאומיים של מדינת ישראל הוא להביא להקטנה בשיעורי האבטלה ולהביא לכך שאנשים יתפרנסו בכבוד. את זאת בא החוק הזה לתקן. זה חוק שעוקב אחרי הסכמי הסחר הבין-לאומיים, הוא לא סותר אותם. הוא מנצל לקונה מסוימת בחוק שמאפשרת לכל מדינות העולם המערבי, גם במסגרת הסכמי הסחר הבין-לאומיים, לרכוש טקסטיל ומוצריו אך ורק בתוך גבולות ארצותיהן. ארצות-הברית, המדינה הכי קפיטליסטית מבין מדינות המערב, משתמשת בלקונה הזאת עד כלות. היא מעדיפה תוצרת טקסטיל משתי מדינות שהיא אחת ממקורות הפרנסה המרכזיים שלהן, צפון-קרוליינה ודרום-קרוליינה.

החוק הזה עקב אחר החקיקה המערבית וניצל אותה עד תומה, יש לומר. הוא זכה לקונסנזוס מלא בבית הזה. אני חייבת לציין שבכנסת השבע-עשרה, אציין את חברי הכנסת שעוד נותרו כאן שהיו שותפים לחוק, השתתף אתי בחקיקת החוק מי שהוא היום שר האוצר, משה כחלון. בכנסת השמונה-עשרה היו אלה יושב-ראש ועדת הכספים משה גפני, חבר הכנסת יצחק וקנין וחבר הכנסת נחמן שי ממפלגתי. גם במהדורתו הנוכחית חתומים עליו חברי קואליציה רבים: חבר הכנסת מוטי יוגב, חבר הכנסת משה גפני, חבר הכנסת יצחק וקנין, חבר הכנסת יריב לוין. ואכן, החוק במתכונתו המחודשת, מדובר בהוראת שעה שיש להאריכה. בפעם הראשונה הוא נחקק לשנתיים. אחר כך שר הכלכלה הקודם, היום שר החינוך, נפתלי בנט, תמך בהארכתו בשנתיים. אדוני השר, אמרת לי אז שאתה מסכים להאריך בשנתיים, כי בשנתיים האלה אתה שואף לייצר מקומות עבודה חלופיים לאותם 1,200 עובדים שעובדים בענף הטקסטיל. לצערנו, לא נוצרו מקומות עבודה חלופיים, ולפעמים צריך להכיר בזה שבמדינה יש גם תעשיות מהסוג הזה, ושאפשר בעלות כל כך כל כך נמוכה, שגם אינה כרוכה בעלות תקציבית מצד האוצר אלא במין התגמשות מתוך רצון טוב של משרד הביטחון ושל המשרד לביטחון פנים, לייצר באחת 1,200 מקומות עבודה בפריפריה. עכשיו אנחנו מבקשים להאריך אותו בחמש שנים נוספות. אני לא שומעת אותך, חבר הכנסת אלי אלאלוף. בפריפריה רק היי-טק, ובמרכז, טקסטיל. אני בעד.

הגיע הזמן. אני מסכימה אתך לחלוטין, אבל אני בטוחה שגם אתה לא סבור שצריך עכשיו להשליך ממקומות העבודה אנשים שמתפרנסים בכבוד בשביל לממש את שאיפתנו שיום אחד הם יעבדו בהיי-טק. וגם, בוא ונודה, מדובר באנשים מבוגרים, שלחלקם נעשה עוול כי הם הוסללו אל תוך המקצועות האלה, מקצועות שמלכתחילה אין בהם תקווה והבטחה, כי הדבר היחיד שהם מבטיחים זה שכר נמוך בעבודה קשה. זה עוול אחר, אבל לא פותרים עוול בעוול, ולהשליך את האנשים האלה ממקומות עבודתם, ודאי שמדובר בעוול גדול יותר. אבל אני מסכימה, אבל מובן שאני מסכימה אתך, וגם מבינה את הציניות שבדבריך. אני מבקשת להודות לוועדת השרים לחקיקה, לשרת המשפטים איילת שקד, שגוננה על החוק הזה ואפשרה את העברתו, למשרד לביטחון פנים, לשר לביטחון פנים גלעד ארדן, לשר הביטחון בוגי יעלון, לשר הכלכלה אריה דרעי ולכל השרים שהצביעו פה-אחד בעד החוק הזה בוועדת השרים לחקיקה. כאמור, מדובר בהוראת שעה, בחקיקה לעוד חמש שנים של החוק החיוני הזה, עד שתבוא אחרית הימים ויבוא המשיח על חמור לבן וכל תושבי הפריפריה יקבלו חינוך שוויוני ויוכלו לעבוד בעבודות שגם יכניסו להם שכר גבוה, ויאפשרו לחלץ אותנו מהגלגל הבלתי-פוסק הזה שבו הורים עניים, למרבה הצער, מגדלים ילדים עניים וחוזר חלילה, דבר שהוא מנוגד לחלוטין לכללי הצדק והשוויון, ועל כך אנחנו כמובן נאבקים. אני מבקשת להעביר את החוק לוועדת החוקה, חוק ומשפט, שם מקומו. מדובר בחוק לתיקון חוק חובת המכרזים.

תודה רבה לחברת הכנסת יחימוביץ על הדברים החשובים. ישיב, בשם הממשלה, סגן שר הביטחון הרב אלי בן-דהן.

בכל מקרה, הוא יהיה לבוש בבגדים תוצרת הארץ, חיים. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חברי, הממשלה החליטה לתמוך בהצעת החוק של חברת הכנסת שלי יחימוביץ. הצעת החוק מבקשת להאריך בחמש שנים נוספות את הוראת השעה הקובעת העדפה לתוצרת הארץ ברכישות טקסטיל במכרזי משרד הביטחון והמשרד לביטחון פנים. כמי שגדל בבאר-שבע ומכיר את הצורך הגדול במקומות עבודה בנגב ובגליל, אני שמח על הצעת החוק הזאת, ואני שמח ליידע את הכנסת כי בוועדת השרים הוחלט שממשלת ישראל תפעל, בעזרת השם, לקדם הצעת חוק ממשלתית שתקבע העדפת תוצרת הארץ במכרזי מערכת הביטחון. לעניין זה אוסיף ואציין כי משרד הביטחון נוקט כמה צעדים לחיזוק אזורי עדיפות לאומית ברחבי הארץ וכן לחיזוק הייצור הישראלי בשגרה. משרד הביטחון הוא המשרד היחיד המעניק העדפה במכרזיו לטובין ולשירותים מאזורי עדיפות לאומית, בהתאם לתקנות חובת המכרזים. משרד הביטחון מעודד את הייצור הישראלי, וככל שהדבר מתאפשר מעדיף המשרד הוצאת מכרזים ליצרנים ישראלים על פני רכש מיבואנים. מאז ומתמיד תפירת בגדי העבודה והמדים נעשית על-ידי כעשר מתפרות, שרובן מצויות באזורי עדיפות לאומית, כגון מצפה-רמון ושלומי. חלק מן המתפרות מצויות במגזר הדרוזי ומאפשרות לנשים דרוזיות בכלל ולאלמנות מלחמה בפרט לצאת לעבודה במקום המתאים למסורת בני העדה. בשל חשיבותן של המתפרות מקצה משרד הביטחון תקציב מיוחד המאפשר את המשך קיומן. פעילות זו של משרד הביטחון נעשתה עוד קודם לחקיקתה של הוראת השעה להעדפת תוצרת הארץ ברכישות טקסטיל, ותיעשה גם בעתיד. בשל כל האמור, החליטה הממשלה לתמוך בהצעת החוק הפרטית, ואני מבקש מהכנסת לתמוך בה. תודה רבה. חברים, אנחנו ניגש להצבעה. אלי, הפעם לא ביקשו הצבעה שמית. יעשו הצבעה שמית על העברת ההיי-טק לדרום. על זה יעשו הצבעה שמית. על זה לא מבקשים. חברים יקרים, הצבעה. מי בעד ההצעה?

יצביעו, בבקשה. ההצעה להעביר את הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון, העדפת תוצרת הארץ במכרזי מערכת הביטחון, הארכת הוראת שעה), התשע"ה 2015, לוועדה החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

שמח לבשר שהצעת החוק של חברת הכנסת יחימוביץ,

העדפת תוצרת הארץ במכרזי מערכת הביטחון, הארכת הוראת שעה), התשע"ה 2015, עברה ברוב של 38 תומכים ואפס מתנגדים. אני הצבעתי בטעות, מה אתה? הצבעתי בטעות, אתה בעד או לא בעד?

אני בטעות הצבעתי,

אני מזמין את חברת הכנסת מרב מיכאלי בנושא: הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון,

התשע"ה 2015. אינני רואה אותה, אבל אמורה להשיב שרת המשפטים חברת הכנסת איילת

כראש הממשלה של החברה יוצאת אתיופיה, ככה הוא לא רואה את עצמו ראש הממשלה של הרבה מאוד אחרות ואחרים במדינת ישראל. האופן שבן הוא פשוט עומד כאן ואומר את זה ומדבר אל האנשים, שהם אזרחים שהוא ראש הממשלה שלהם, הוא פשוט כואב.

כי המשמעות של זה היא באמת היחלשות של הדמוקרטיה שלנו, היחלשות והתרופפות ושחיקה של הביטחון האישי של כל אחד ואחת מאתנו במה שאמור להיות מדינה דמוקרטית, הבית הלאומי שלנו שבו יהיה לנו ביטחון מלא כאזרחיות ואזרחים. זה מפחיד, אדוני יושב-ראש המליאה כרגע. אותי, חברות וחברים, זה מפחיד, זה מעציב, זה קשה וזה מצער. אנחנו במחנה הציוני, אנחנו באופוזיציה, הרבה מאוד חלקים בציבור הישראלי משתדלים ומשתדלות להיאבק בזה כמיטב יכולתנו. אין לי אלא לפנות לראש הממשלה ולהגיד,

הנעדר מכאן בדרך כלל, והנעדר מרוב או לפחות מחלקים גדולים של היחס לציבור הישראלי, הבדלים אידיאולוגיים זה בסדר גמור, מותר להיות חלוקות וחלוקים, אפשר לחשוב שהדרכים לטפל בבעיות של מדינת ישראל ושל החברה הישראלית הן אחרות אתה תחשוב ככה, אנחנו נחשוב ככה. להסית נגד אזרחיות ואזרחים שאתה אמור להיות באמת המגן שלהם, לא. הצעת החוק שלי,

מתייחסת לציבור מאוד מאוד לא פריבילגי במדינת ישראל. היא עוסקת בדבר הלא-סקסי הזה שנקרא הוצאה לפועל, שבאופן מדהים יש בה קרוב ל-3 מיליון תיקים פתוחים ששייכים ל-770,000 אזרחיות ואזרחים בישראל, שרובם המכריע באמת במעמדות הסוציו-אקונומיים הנמוכים ביותר. ההוצאה לפועל היא מה שנקרא החצר האחורית של מדינת ישראל. הרוב המכריע של בעלי ובעלות החוב שם הם כאלה שלעולם לא יוכלו לשלם את החוב, הרבה מפני שהריביות בהוצאה לפועל גבוהות מאוד, הרבה מפני שמי שמנהל את התיקים בהוצאה לפועל זה בעלי כוח,

תאגידים גדולים שיכולים להרשות לעצמם כאלה שינהלו עבורם את התיקים האלה, ורוב בעלי ובעלות החוב הם כאלה שלא יכולות להרשות לעצמן ייצוג. ולכן הפער בין בעלי החוב לבין מה שנקרא בהוצאה לפועל "הזוכים"

הצעת החוק הזאת באה לנסות ולתת תשובה על הבעיה המאוד-גדולה הזאת. הצעת החוק הזאת באה לייצר לראשונה בעצם דרך יציאה מההוצאה לפועל. עד היום, אם פתחו לך תיק בהוצאה לפועל, זהו, נגמר, כי הריביות מגדילות את החוב בקצב כזה שלעולם כנראה לא תוכל לשלם אותו, ואין שום דרך לצאת. הצעת החוק הזאת, חברי וחברותי, מביאה לראשונה סוג של הסדר חוב למי שנקבעה לו, אחרי חקירת יכולת, נקבעה לו יכולת התשלום שלו או שלה, והיא עומדת בתשלומים, ואף שעומדת בתשלומים, שלוש שנים לא הגיעה עדיין להתחיל לשלם את הקרן אלא עדיין משלם או משלמת רק את הריבית, ייסגר לו התיק ויוכל ותוכל לפתוח בחיים חדשים, ללא חובות, ללא התלות הנוראה הזאת בהוצאה לפועל. זוהי הצעת החוק, אדוני. אני מאוד מאוד שמחה שהממשלה, שמביאה גם היא הצעת חוק משלה בתחום הזה, הסכימה לתמוך בה, ואנחנו נעבוד ביחד כדי באמת להגיע להסדר הנכון והטוב ביותר, משום שכולנו מסכימות ומסכימים שחובות צריך לשלם, אבל לא צריך לרדוף בעלי ובעלות חוב שלא תהיה להם לעולם שום דרך לשלם את החוב. הפטר בהוצאה לפועל, חברות וחברים, הוא באמת צו השעה. הוא באמת עוד צעד בשינוי המבנה החברתי והכלכלי באופן הזה שתהיה זכות אמיתית לאזרחיות ואזרחים לצאת ממעגל העוני. זאת הזכות הבסיסית לצאת ממעגל העוני ולפתוח בחיים שלמים, חדשים, יציבים ובריאים.

תודה רבה לחברת הכנסת מיכאלי. אני מזמין את שר החינוך חבר הכנסת בנט להשיב בשם הממשלה. חברת הכנסת מיכאלי, תרשי לי, עד שהשר בנט יגיע לדוכן, להודות לך על הדברים שאמרת ברישה.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, גם אני מבקש להתייחס למה שנאמר פה קודם, ואני אקריא מתוך מגילת העצמאות: "המדינה תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע או מין, תבטיח חופש דת,

חינוך ותרבות". הזכות לאזרחות היא זכות של הערבים כמו ליהודים,

ואף אחד לא עושה טובה לאזרח,

נכון, יש לנו אין-סוף ויכוחים פוליטיים, ועוד יהיו, אבל בעניין הזה האמירה היא חזקה, ברורה ומוחלטת. השר, אני מסכים אתך בלב ובנפש, לקיים את זה, למה זה לא רוח הכנסת? לגבי הצעת החוק, חוק ההוצאה לפועל (תיקון, הפטר לחייב) אדוני,

התשע"ה 2015, של חברתי חברת הכנסת מרב מיכאלי, היא מבקשת לתקן את חוק ההוצאה לפועל ולקבוע כי לרשם ההוצאה לפועל תהיה סמכות לתת הפטר לחייב בהוצאה לפועל אשר במשך שלוש שנים גובה התשלום החודשי שנקבע לו על-ידי הרשם נמוך מגובה הצטברות הריבית החודשית על יתרת חובו בתיק. קודם כול, יישר כוח לחברת הכנסת מיכאלי. זה דבר, צריך להגיד, יישר כוחך.

כמובן, זה דבר שמעוגן עמוק-עמוק ביהדות, זה יסוד, השנה השביעית ושמיטת חובות. הצעת החוק מבקשת לסייע לחייבים בהוצאה לפועל אשר מתקשים לצאת ממעגל החובות כדי לפתוח דף חדש בחייהם באמצעות קבלת הפטר. הרעיון שלפיו יינתן הפטר בהוצאה לפועל אושר לאחרונה בוועדת השרים לחקיקה, במתווה של חקיקה ממשלתית שקידמה חברתי השרה איילת שקד דרך משרדה. לפי הצעת החוק הממשלתית, יינתן הפטר למי שנמצא במעמד של חייב מוגבל באמצעים חמש שנים לפחות, ולא כל חייב כמו בהצעת החוק הפרטית, ואשר עומד בתנאים נוספים שנקבעו בהצעה. מטרתם של תנאי הסף שנקבעו בהצעה הממשלתית היא לדאוג לכך שיינתן הפטר במקרים המובהקים ביותר, שבהם ברור שמוצתה האפשרות לגבות מהחייב את חובותיו.

בהצעת החוק הממשלתית מוצע מנגנון מפורט יותר מהמנגנון שבהצעת החוק שלך. להבדיל מהצעת החוק הפרטית של חברת הכנסת מיכאלי, הצעת החוק הממשלתית מיועדת לתת מענה זמני במסגרת הוראת שעה שתהיה בתוקף למשך שלוש שנים, מתוך כוונה עד אז להביא חקיקה חדשה בתחום פשיטת הרגל וחדלות פירעון, שתספק ראייה כוללת וחדשנית ותגייס את כל גורמי המערכת הנוגעים בדבר לטובת ייעול וקיצור ההליכים ולטובתם של החייבים, הנושים והמשק. נוכח האמור לעיל, הממשלה תומכת ברעיון העקרוני של מתן הפטר בהוצאה לפועל במסגרת הוראת שעה, ומסכימה להצמדת הצעת החוק הפרטית להצעת החוק הממשלתית והכפפתה אליה.

בשם שרת המשפטים, היא מבקשת לברך את חברת הכנסת מיכאלי שפעלה עוד בכנסת הקודמת לקידום הרעיון, וגם לציין את חברת הכנסת לשעבר רות קלדרון, שגם הייתה מהיוזמים. וגם את שרת המשפטים לשעבר. וכמובן את שרת המשפטים, ופה גם צריך לומר, היוזמות. בכלל לא יהיה לי קשה, אבל צריך לומר שחלק גדול מהפעולות של שרת המשפטים כרגע הם ניצנים שאת שתלת, וככה זה, התחלת דברים טובים, היא ממשיכה. אגב, הדבר תקף גם עם שר החינוך ואתי.

תודה רבה לשר החינוך נפתלי בנט, וכדי שחלילה וחס לא תחשוד, גם אותך אני מאוד רוצה לשבח על הרישה של הדברים, ואני חושב שהמילה החזקה ביותר שאמרת הייתה המילה "נקודה". חברים, אנחנו נצביע. מי בעד הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון, הפטר לחייב), התשע"ה 2015, שהובאה על-ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי? אנחנו מצביעים. בבקשה. ההצעה להעביר את הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון,

חוק ומשפט נתקבלה. חברים יקרים, 34 הצביעו בעד, אפס, 35. 35, גם את חבר הכנסת עמיר פרץ,

אמרתי: 35 בעד,

ההצעה תועבר לגיבוש בוועדת החוקה, חוק ומשפט לקראת הכנה

פיצול דירות) (הוראת שעה),

אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חברי הכנסת, זו פעם שנייה, בעצם שלישית, שאני מעלה הצעת חוק זו, של פיצול דירות, שתועיל לכל אזרחי הארץ שחיים בשכירות ואין להם דירה משלהם. בפעמיים הקודמות אמרו לי: אם אתה לא רוצה שהממשלה תפיל את ההצעה אז תהפוך את זה להצעה לסדר-היום וזה יידון בוועדות. בפעם הראשונה אמרו שזה יהיה חלק מהרפורמה שהייתה אז בוועדת הפנים, מכל הדברים האלו לא יצא שום דבר, ושוב אני עומד עם אותה הצעת חוק, שכולם מברכים עליה, כי מדובר בהצעת לפיצול דירות גדולות למטרות השכרה לזוגות צעירים וליחידים, לסטודנטים ולתלמידים,

החוק הוא ברור וקצר, ונאמר בו, והוא מפורט, ואגיד לכם אותו בלשונו, מבפנים, הצעת החוק אומרת שבתקופה של חמש שנים, זו הוראת שעה, מיום תחילתו של חוק זה, שינוי בבניין המגדיל את מספרן של יחידות הדיור על-ידי חלוקתה של דירה קיימת לכמה יחידות דיור, לא יחייב היתר אם גודל הדירה המקורית עולה על 100 מטר רבוע. גודל כל דירה לאחר החלוקה לא יפחת מ-35 מטר רבוע, כדי שלא יהיה סלאמס, והיא כוללת מטבח, שירותים וכניסה נפרדים. ההשבחה במקרקעין למגורים הנובעים מחלוקת הדירה שנעשתה על-פי האמור בסעיף 145, כל עוד יחידות הדיור שנוצרו עקב החלוקה כאמור משמשות להשכרה שאינה לקרובי הבעלים, הדירה הזאת תהיה פטורה מהיטל השבחה, אבל לא תהיה פטורה מארנונה. רבותי, לפני שנה ויותר, כמעט שנה וחצי, אמרתי שיש בעירה של דיור ברחוב, אנשים יוצאים לרחובות כי אין להם דירה לשכירות. מי שיש לו דירה בשכירות משלם הון עתק על כוכים: בגגות, במרתפים, ולאף אחד לא אכפת. לכן שמחתי מאוד כאשר ועדת השרים לחקיקה תמכה השבוע ואישרה את הצעת החוק שלי, כי היא הבינה שזה מרכיב מרכזי ברפורמת הדיור. כי עד ששר האוצר יצליח, בעזרת השם, אם בכלל, לעצור את גזל הקרקעות ומחירי הדיור, עדיין ייקח לפחות חמש עד עשר שנים כדי שזה יקרה.

אני רוצה לברך את שר האוצר ואת הממשלה על בלימת הדבר הנורא שהיה הגורם המרכזי ביוקר הדיור, וזה שיטת המכרזים למרבה במחיר. עמדתי על במה זו וזעקתי הרבה פעמים, וגם חברים אחרים, כי שיטת המכרזים הזאת היא הגורם המרכזי בהרצת מחירי הקרקעות והדיור במדינה. חברת הכנסת יפעת, אם אפשר לקום ולדבר אתה בצד זה יהיה יותר מכובד לכולנו. סליחה. תודה, אדוני היושב-ראש, כי הסבתות היו אומרות: שהשונאים שלי ידברו ולא יקשיבו להם. אתה רואה, לא רק שאני מקשיב לך, אני דואג שיקשיבו לך. אתה רואה. ברגע ששר האוצר הפך את שיטת המכרזים לפי מחיר למשתכן, זו המהפכה המרכזית החשובה ביותר כדי להוריד את מחיר הקרקעות. אחר כך יש עוד הרבה בעיות, אבל יעברו חמש שנים לפחות עד שזה יגיע לידי דיור.

שר האוצר ביקש לחכות עם החוק שלי, כי ועדת הדיור הממשלתית רוצה גם להכליל את פיצול הדירות להצפת השוק בדירות ראויות לשכירות במחיר נמוך. לצערי, מתברר לי, בתוך 24 שעות אחרי ההחלטה של ועדת השרים, כי גברה ידם של אנשי ההון והשלטון המקומי להפיל את החוק, והודיעו לשר האוצר כי הם מתנגדים, כי זה יוסיף דיירים לא עשירים, ויצטרכו לפנות יותר אשפה, יותר גני-ילדים, יותר מקומות חניה, וזה יגביר את העומס בדירות ובערים.

כולנו מברכים את שר האוצר שיצליח להוריד את מחיר הדיור, אבל גם על מס הרכישה, שהעברנו כולנו בלי התנגדות, יש הרבה השגות. יש לי קובץ של מומחים שאומרים שלא רק שזה לא יועיל,

לא רק העשירים קונים דירה שנייה, אלא אנשים שיש להם דירה גדולה מוכרים אותה וקונים שתי דירות, אחת לעצמם ואחת להשכרה, כדי שתהיה להם איזו פנסיה לעתיד, שהרי היום קרנות הפנסיה וההשקעות בבנק לא נותנות שום תועלת. לא רק עשירים קונים דירה שנייה. והטלנו על דירה שנייה מסים כאלה כבדים, כי אמרנו שרוצים לעזור לשר האוצר, לסייע לו לעשות את המהפכה וכדי שהוא יצליח. אז במקום שהקואליציה תתמוך בהצעת החוק בקריאה טרומית לפחות, כנראה צריך להיות באופוזיציה, כמו מרב מיכאלי ושלי יחימוביץ, כדי לזכות שהממשלה תעביר בקריאה טרומית התחייבות שההמשך יהיה לפי חוקים ממשלתיים.

למשל, לא זכיתי, ביקשתי בסך הכול: תעבירו לי את זה בטרומית, ואני מתחייב. אז זהו, היינו באופוזיציה,

כשהיינו באופוזיציה גם לא נתנו לנו להעביר חוקים, כי הקואליציה הקודמת הייתה הרבה יותר חזקה. בכל אופן, מה שכן, אני רוצה להתריע על כך שראשי הערים, אותם ראשי ערים, לא כולם, נכנסו כטריז בין רצון העם ורצונו של שר האוצר להוריד את מחירי השכירות והדיור לבין האינטרסים של אנשי ההון, כיוון שזה יוריד את מחירי הדיור שלהם, ושל הבנקים, ושל כל אלה שמרוויחים מהמחירים הגבוהים. רבותי, השלטון המקומי מורכב מהרבה ראשי ערים. יש ראשי ערים שרוצים לעזור לצעירים שלהם, אבל יש ראשי שלטון מקומי שרוצים לשמור על מחירי השכירות הגבוהים ומחירי הדירות המטורפים כי יש להם אינטרס לא להעמיס זוגות צעירים על התשתיות. רבותי, באו מיליון עולים מרוסיה ומאתיופיה ואיש לא העז לטעון שזה יעמיס עומס יתר על תשתיות הבריאות וצפיפות הדיור והחינוך בערים, ובצדק. למה ילידי הארץ שאין להם דיור אינם ראויים שראשי הערים יתמכו בכל דבר שיאפשר להוזיל את המחירים של השכירות שלהם? לכן, אני קורא לשוכרי הדירות להפנות את תשומת לבם של ראשי הערים המתנגדים לחוק הזה שהם פוגעים בהם. ראש עיר,

לא פחות מחבר כנסת, לעזור לבוחרים הצעירים מחוסרי הדיור. אבל כאשר ראשי ערים עשירות יוצרים גילדה ולוחצים על שר האוצר למנוע את ההוזלה של מחירי השכירות, אם שר האוצר לא יעמוד בלחץ הזה, איך הוא יעמוד בלחצים הגדולים שיבואו אחר כך, ברפורמה הגדולה של הבנייה? אמר לי מישהו: אתה יודע למה יש הרבה אדום-לבן בערים? כי ראשי ערים מסוימים רואים בקנסות החניה חלק מהתקציב של העירייה, זה הפך לגורם הכנסה מרכזי בעירייה. יכול להיות שגם מעבירות הבנייה, שמכניסות להם מאות מיליונים? הרי במה מדובר פה? מדובר באדם שבתוך דירתו, לא משהו שהוא חורג מהדירה, בתוך דירתו רוצה להכניס אורח. אז אם הוא רוצה להכניס אורח לא אומרים לו כלום,

גם יהיה לו רווח וגם לזוג הצעיר,

רבבות דירות יציפו את השוק, וזה הדבר הכי חשוב שהמדינה צריכה לעשות.

אני מבקש מחברי הכנסת, אומנם אני הסכמתי לדחיית ההצבעה למועד אחר כי אני מקווה, בעזרת השם, ששר האוצר, הממשלה והאופוזיציה יתעשתו ויתאחדו.

ראינו פה עכשיו, היו חוקים טובים של חברת הכנסת יחימוביץ וחברת הכנסת מיכאלי שגם הקואליציה וגם האופוזיציה התאחדו בהם. למה לא להתאחד כדי להוריד את מחירי השכירות בכל הארץ? הרי יש היום המון המון דירות גדולות שלאנשים אין מה לעשות אתן, התבגרו והם רוצים להכניס זוג צעיר. אני יודע שהמשרד לאזרחים ותיקים יצא בקמפיין שצעירים יבואו לגור עם זקנים, סטודנטים, כדי לתת להם גם הכנסה וגם לתת להם חברה, אז למה פה לא מאפשרים דבר כל כך פשוט? אני רוצה לומר לזכותם של ראשי הערים ושל שר הפנים הקודם שכבר עשו תקנה שהעירייה יכולה לאשר את זה, אבל מה שקרה בשטח, גברתי היושבת-ראש וכבוד השר, כבוד השר, אוזנייה אחת יש לך או שתיים? אה, לפחות אחת, באוזן אחת אתה שומע. מה עשתה הממשלה? נתנה רשות לעירייה לפצל דירה, לאפשר פיצול דירה, אבל מהנדסי הערים והעיריות לא אישרו, אני לא רוצה להגיד אפילו דירה אחת, אבל לא ידוע לי אפילו על דירה אחת שהם אישרו לפצל, מאותה סיבה, כי הם לא רוצים את זה. אני פונה מפה לראשי הערים: אין לכם אחריות לאזרחים שלכם? אתם מחכים לישועה שתבוא מהממשלה בעוד חמש שנים לפחות, אולי? עכשיו, היום, אפשר להציף את השוק בעשרות-אלפי דירות בכל רחבי הארץ: במושבים, בקיבוצים, בערים, בשכונות, במרכזי הערים, בכל מקום. אנא עשו את זה. אני מבקש מהממשלה. התשובה וההצבעה יהיו במועד אחר. מצדי זה יכול להיות ביום שני הקרוב. אני רוצה תשובה והצבעה חיוביות, להעביר את החוק בקריאה טרומית, ובעזרת השם החוק הזה ישתלב ברפורמה הממשלתית ויהיה מותנה לפי הכללים והתנאים שהממשלה ומשרדיה יכתיבו לנו.

רבה. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון, פיצול דירות) (הוראת שעה), התשע"ה 2015, תשובה והצבעה יהיו במועד אחר. אנחנו עוברים להצעה לסדר-היום מס' 377 בנושא: הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא הטענות הקשות של בני העדה האתיופית על אפליה, גזענות ואלימות קשה כלפיהם. חברת הכנסת ציפי לבני, בבקשה. ישיב במשולב שר העלייה והקליטה זאב אלקין. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת,

ברשותכם, לפני שאעבור לנושא הזה לסדר-היום, אתייחס למה שהיה כאן במליאה. אני נכנסתי, כמו חברי, לפני שעה קלה להצביע נגד הצעת חוק, במקרה כמו עמדת הממשלה, ועומד על הדוכן סגן שר שמייצג לא רק את עצמו אלא את ממשלת ישראל ומודיע על הדרך שהוא ישלול אזרחות ממי שמדבר נגד המדינה, פועל נגד המדינה, עושה דברים שלא נראים לו, ובכל מילה הוא הולך ומחריף ומאיים. וכשמזעקת לבי אני מסתכלת על ראש הממשלה, שאמור להיות המבוגר האחראי בממשלה הזו, הוא עושה סימן של "רק רגע". ולרגע ניעורה בי התקווה שיתגלה ראש ממשלה אחר ממה שהיה לנו עד עכשיו: ראש ממשלה מרגיע, ראש ממשלה שאומר שהדברים שנאמרו כאן על הדוכן אינם מייצגים אותו, ראש ממשלה שאומר את הדברים שהכנסת הזאת צריכה הייתה לשמוע ברגע הקשה הזה, ראש ממשלה שמתחרט באמת, לא רק לצורכי צילום, על האמירה של "הערבים נוהרים לקלפיות"; ראש ממשלה שמבין שדברים יוצאים משליטה. אבל במקום זה קיבלנו ראש ממשלה שרק משכלל את הדברים שנאמרו קודם על הדוכן על-ידי סגן השר, ועכשיו זה כבר: הערבים והצבועים נוהרים לקלפיות. אז אולי, ראש הממשלה, ניצחת את הבחירות בדרך הזאת, אבל לא תנצח אותנו ואת כל מה שאנחנו מאמינים בו. אני בעד מדינה יהודית ודמוקרטית שמגינה על עצמה כמו, לדעתי, במקרה של חוק האזרחות, אבל אני אהיה נגד ממשלה, כולנו נהיה, נגד ממשלה שמשתמשת באויבים אמיתיים כדי להרוס כל חלקה טובה במדינה הזו. אבל כבר נאמר, הרי אחר כך הוא ילך ויצטלם וירגיע, אז זהו, שזה לא מספיק, לא במקרה הזה וגם לא במקרה השני שהוא על סדר-היום שלנו, והוא ההתייחסות והגזענות כלפי בני העדה האתיופית שחיים בינינו. והרחובות מלאו בבני העדה האתיופית, זועמים, ובצדק. הטריגר היה התמונות של השוטרים שהכו את החייל דמאס פיקדה, אבל הסיבה האמיתית היא התמונות שנצרבות בלבם של בני העדה יום-יום, שעה-שעה, התמונות שאנחנו לא תמיד רואים. הרי איך התרגשנו כולנו במבצעי ההעלאה שלהם לארץ, לראות אותם יורדים מכבש המטוס, מנשקים את האספלט בבן-גוריון, לבושים בלבן? איך אמרו? אלה נחמדים ושקטים. ויש כאלה שגם רצו שהם יישארו כאלה, לא משנה מה קורה להם בחברה הישראלית, נוחים לסביבה. אז זהו, הם כבר לא, ובצדק. הם נלחמים, ובצדק, שלא נראה בהם הם ואנחנו, אלא שפעם אחת נהיה אנחנו אחד גדול. ומה בעצם ידענו אנחנו על האחים האלה שלנו? האם אנחנו באמת יודעים שהם לא רק דיברו על ירושלים, הם חלמו על ירושלים, הם הלכו במדבר כדי להגיע לירושלים? הורים קברו תינוקות בדרך, ילדים נפרדו מהורים שמתו בדרך, 4,000 איש נספו בדרך לארץ-ישראל כדי להגשים את החלום על ירושלים, ובעיני זה סיפור ציוני מדהים שאין כמוהו. עד כמה הציבור יודע שהקייסים שלהם, הלוא הם אנשי הדת, מורי הדרך הרוחניים של העדה, לא הוכרו על-ידי הרבנות עד שהם היו צריכים להוריד את כיסוי הראש הלבן והיפה שלהם וללבוש את אותה מגבעת שהכריחו אותם ללבוש כדי שהם יקבלו את אותה תעודה שהם רשאים להמשיך ולהיות מורי הדרך של בני העדה? עד כמה הציבור יודע שהם נשלחו לבתי-ספר דתיים כי הם נחשבו לא יהודים מספיק? ועד כמה אנחנו יודעים שהסטודנטים האתיופים, כאלה שסיימו ללמוד, סטודנטים מצטיינים, לא מוצאים אחר כך עבודה כי יש גזענות בחברה הישראלית? ולמה לעזאזל, סליחה על הביטוי, הבן שלי צריך לספר לי שהחברים שלו והוא בצוות בצנחנים היו צריכים להסביר לשומר בפתח המועדון שהחבר שלהם, שלוחם יחד אתם, יכול להיכנס והוא בסדר אף שהוא שחור? עצוב לי במיוחד כשילדים אתיופים היו צריכים להתבייש ולהרגיש לא נוח עם ההורים כשהם היו צריכים להורות להם את נבכי החברה הישראלית ולהורות להם את השפה, אבל הבושה הזאת היא לא שלהם, היא שלנו. זה עצוב לי במיוחד דווקא משום שאת הטעויות האלה עשינו, עשו גם בעליות קודמות, והיו כאלה שהביאו אתם תרבות ומסורת יהודית, אבל שרו אותה במנגינה אחרת ולא התקבלו כאן על-ידי החברה הישראלית. כור ההיתוך הזה היה טעות אז, ואנחנו צריכים לשנות אותו היום. אבל מחובתנו עכשיו, כאן ועכשיו, היום, לתרגם את הקריאה הזאת ברחובות לפעולה ממשית בכנסת. מחובתנו להבין את מה שהיה ולתקן את מה שיהיה. אז ראש הממשלה נוהג בנאומיו לציין עד כמה הוא עשה. ונאמר, גם אני הרי הייתי חברה בממשלת ישראל לפני, ובכל זאת אני מציעה היום להקים את ועדת החקירה הפרלמנטרית. אז אני יכולה גם לציין מה כבר נעשה, ואני גאה לומר שתרמתי את תרומתי, גם בציון יום הזיכרון הממלכתי והקמת האנדרטה, ובסגירת אתרי הקרוונים, מה שעשיתי כשרת קליטה, והשארת המשכנתאות ותוכניות לחינוך. אבל אני הגונה מספיק כדי לומר: נעשו דברים, הם לא מספיקים. והדברים שאני עשיתי בממשלה, גם הרצוג עשה, כשר רווחה וכשר שיכון. אבל עובדה שהדברים לא תיקנו מספיק, והמצב מחייב אותנו לעשות בדק-בית עמוק גם במוסדות וגם בחברה הישראלית. עכשיו, תראו, הקואליציה הולכת להתנגד להצעה הזאת. ואם הקואליציה תפיל את ההצעה הזאת, הבושה הזאת תהפוך להיות בוודאי הבושה של הממשלה ושל העומד בראשה.

זה שיודע להצטלם לצורכי תקשורת עם החייל בן העדה האתיופית,

אבל לא מוכן לעשות איזה תיקון עמוק. מי שיצביע נגד ההצעות שאנחנו מעלים היום להקים ועדת חקירה פרלמנטרית הופך להיות שותף לאפליה. הגיע הזמן שהם, בני העדה האתיופית, יפסיקו להיות אזרחים שקופים. שמעתי את השר דרעי באיזה עניין אחר מדבר על זה שצריך שיתוף פעולה של אופוזיציה וקואליציה. אז בואו נדבר רגע על אחדות ועל התגייסות. הרי אנחנו שמים את הפוליטיקה בצד כשמדובר בנושאים שחשובים לכולם. הרי רק עכשיו התגייסנו למען אזרחי ישראל, למען מדינת ישראל ולמען חיילי צה"ל בחו"ל. אז עכשיו, חברי בקואליציה, צריך להתגייס למען הישראלים שחיים כאן. הוועדה היא לא נגד הממשלה, היא בעד בני העדה. ויותר משנועדה למצוא כשלים ולהאשים, היא נועדה למצוא פתרונות. הצענו שיתוף פעולה, הצבעה משותפת, טיפול משותף, וסורבנו. אז מכאן, מי שמצביע נגד, אל תדברו יותר בשם האחדות ובשם שיתוף הפעולה ובשם דברים חברתיים שחשוב לקדם אם היום אתם מונעים את התיקון החברתי העמוק שהחברה הישראלית זקוקה לו, ואתם משאירים אותם צועקים וכועסים בצדק אבל ברחוב, במקום לחבק אותם בבית הזה. אתם יודעים, לפני הרבה שנים, ואני אסיים בזה, עוד לפני ההפגנות, היו השירים. והיה פרויקט מדהים של ילדי העדה, להקת "שבא" ושלמה גרוניך, וראינו והקשבנו לילדים חמודים ששרים שירים כואבים, צועקים, קשים. והשיר המדהים מכולם בעיני זה השיר "בקרוון", ששם הם שרים בקולות ילדותיים וצלולים: "בבית-הספר קוראים לי כושי אבל מתכוונים לשחור". וממשיכים ושרים: "אין לנו תקווה אבל יש לנו מולדת". לא הגיע הזמן שהמולדת הזאת גם תיתן להם תקווה? התכשיט הזה, העדי הזה, זו יצירה של בני העדה, וכתוב עליו באמהרית "שלום". שלום הממשלה הזאת כבר לא תעשה, אבל אפשר להתחיל בשוויון. תודה רבה לחברת הכנסת ציפי לבני. אני מתכבדת, חברי חברי הכנסת, אני מבקשת לברך כעת משלחת מיוחדת שהגיעה לבקר בכנסת, וחבריה נמצאים כעת ביציע האורחים. זוהי משלחת של שוטרים ושריפים בכירים מארצות-הברית. המשלחת הזו מקיימת בימים אלו ביקור ממושך בישראל, וכאן בכנסת מארחת אותם חברתנו חברת הכנסת ד"ר ענת ברקו.

ברוכים הבאים לישראל ולכנסת ישראל. Welcome to Israel, welcome to the Israeli parliament, the Knesset. I wish you productive and enjoyable visit here.

אנחנו ממשיכים בסדר-היום, הצעה שהוצמדה, הצעה לסדר-היום בנושא: הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא התייחסות רשויות המדינה ליוצאי אתיופיה בישראל,

490, של חבר הכנסת דב חנין.

גברתי היושבת-ראש, זו כמובן איננה הצעה שהוצמדה, זו הצעה נפרדת לסדר-היום, בדיוק באותו נושא, בדיוק באותה דרישה, בדיוק באותה תביעה. גברתי היושבת-ראש, רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, אנחנו אכן בימים של שפל. אנחנו אכן בימים של שפל. כשאני שמעתי בחרדה, בצער ובכעס את הדברים שנאמרו כאן בכנסת לחברתי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, יושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בכנסת, אני כעסתי ואני התביישתי שאני חבר בכנסת שדברים כאלה יכולים להיאמר בה ויכולים לעבור בה, וסגן שר יכול לעמוד על הדוכן ולהשלים את דבריו, וראש ממשלה מתייצב על הדוכן הזה ואפילו לא מתנצל. עמיתי חברי הכנסת, אכן אנחנו בימים אפלים. ואני לא מדבר על נושא נפרד ולא על נושא שונה מהנושא שאני מציג כרגע על סדר-היום. כי, עמיתי חברי הכנסת, בכאב ובצער אנחנו צריכים להכיר בכך שמחלה קשה, מחלה מסוכנת פוקדת את החברה שלנו. ולמחלה הזו יש שם, וקוראים לה גזענות. והמחלה הזו היא מחלה מיוחדת, כי היא הורגת קודם את מי שמותקף על-ידיה, אבל בסוף היא הורגת גם את מי שמתקיף. אנחנו מדברים היום על מצבם של יוצאי אתיופיה בישראל. אנחנו מדברים היום בעקבות מחאה ציבורית אדירה שהתנהלה ומתנהלת ברחובות ירושלים ותל-אביב ועוד הרבה הרבה ערים בישראל. והקול הזה, עמיתי חברי הכנסת, חייב להישמע לא רק ברחובות. הקול הזה חייב להישמע כאן בכנסת. וזו חובתנו ותפקידנו לאפשר לקול הזה להישמע. אני שומע את יוצאי אתיופיה, ואני שומע את כאבם של האנשים שמרגישים שלאורך שנים הם חיים בעולם של מסלולים נפרדים. אתם יודעים מאיפה מתחילים המסלולים הנפרדים? אפשר להתחיל את המסלול בכל מיני תחנות. מדברים אפילו על בית-התינוקות בבית-חולים. אבל אתם יודעים מה, אני אדבר על גן-הילדים, על גני-הילדים שאליהם לא יכולים להתקבל יוצאי אתיופיה, או גני-ילדים אחרים שבהם מרוכזים יוצאי אתיופיה. ואני אדבר על בתי-ספר יסודיים שבהם מסבירים שיש יותר מדי מכם ואולי תלכו למקום אחר. ויש גם בתי-ספר אחרים, שבהם באמת מרוכזים הרבה הרבה הרבה, רבים, יוצאי אתיופיה. ואני אדבר על המסלולים הנפרדים בבתי-הספר התיכוניים. על כל אלה אפשר לדבר, והמסלול נמשך,

כשאני אומר מסלול, גן-ילדים, בית-ספר יסודי, בית-ספר תיכון, אתם בוודאי חושבים שאני אגיע מייד לתחנה הבאה: האוניברסיטה. כמה כואב, כמה צר לי, להגיד לכם שליותר מדי יוצאי אתיופיה בישראל התחנה הבאה היא הכלא לצעירים. כלא לצעירים, ש-40% מהשוהים בו הם יוצאי אתיופיה. אתם מתארים את זה לעצמכם, דבר מזעזע שכזה? יש המגיעים גם לאוניברסיטה. יש המגיעים גם לאוניברסיטה, אגב, לא רבים. אני מסתכל על נתוני בחינות הבגרות במתמטיקה, שנת 2013, שלושה תלמידים יוצאי אתיופיה נבחנו בבגרות ברמת חמש יחידות. יש למשרד החינוך במה להתגאות. אני רוצה לומר לכם, עמיתי חברי הכנסת, אני מכיר, וגם כשלימדתי באוניברסיטה הייתה לי הזכות ללמד תלמידים יוצאי אתיופיה מדהימים, באמת מרשימים, מופלאים, איזה כישרונות, איזה יכולת, לפעמים אנשים שבאו באמת ממשפחות מאוד עניות, מרקע מאוד מאוד דל, ובציפורניים פילסו את הדרך והגיעו לפקולטה למשפטים ולפקולטות אחרות. כל הכבוד להם. אבל הם המעטים. כמה רבים נתקלים במחסומים בדרך? כמה רבים לא מצליחים להגיע למקומות האלה, וכמה רבים, אפילו כשמגיעים, לא מצליחים אחר כך? אז אני מדבר על מערכת החינוך, אבל אולי צריך להתחיל במקומות המגורים. יוצאי אתיופיה בישראל מרוכזים במקומות מסוימים, יש שכונות מסוימות, בשכונות האלה יש מצב סוציו-אקונומי מסוים, מקומות עבודה מסוימים, תפקידים מסוימים במקומות העבודה 35% מהמועסקים בקרב עולי אתיופיה הם עובדים בלתי מקצועיים. יש לי המון כבוד לעובדים בלתי מקצועיים, לפעמים אלה העובדים החשובים והיקרים ביותר, אבל אלה עובדים שבדרך כלל משתכרים פחות, שכר דל, מסלולי קידום חלקיים. שיעור עצום בקרב יוצאי אתיופיה הם עובדי קבלן. נמצא אתנו חבר הכנסת אלאלוף, אתה עמדת בראש ועדה לבחינת נושא העוני בישראל, ועשיתם עבודה ראויה. אמרתם, וזו אמירה ערכית חשובה, אנחנו רוצים להתייחס לכלל הציבור, ואנחנו נהיה עיוורי צבעים. אבל אני בטוח שגם אתם ראיתם שהעוני במדינה הזאת לא עיוור צבעים, הוא לא עיוור צבעים ביחס לערבים, הוא לא עיוור צבעים ביחס ליוצאי אתיופיה. אנחנו מדברים על אפליה במערכת החינוך, אנחנו מדברים על אפליה במקומות המגורים, אנחנו מדברים על אפליה במקומות העבודה, אנחנו מדברים על אפליה ביחס לתרבות ולמסורת של יוצאי אתיופיה. אנשים שיש להם הרבה גאווה, הגאווה מוצדקת, יש במה להתגאות, ויש תרבות, ויש מסורת, ויש דברים יפים רבים שהציבור הזה שמר עליהם והחזיק אותם במשך שנים רבות, וכל הדברים האלה נרמסו ברגל גסה, ברגל גסה, בארץ הזאת. ועמיתי חברי הכנסת, כשאני מסתכל על התמונה הקודרת הזאת, ואני שומע את קולות הצעקה, אני אומר לכם, ואני אומר במיוחד לך, אדוני שר הקליטה: אל תתייצבו מול ונגד הדרישה הזאת לחקירה. הדרישה הזאת לחקירה, אדוני שר הקליטה, לא מיועדת, באמת לא מיועדת, נגד הממשלה הנוכחית. זו בסך הכול ממשלה שמכהנת חודשיים. יש לנו הרבה טענות, אני מניח שהן יהיו כלפי הרבה ממשלות. הרבה ממשלות. אין לכם מאחורי מה להסתתר, ואין לכם בשביל מה להסתתר. אני רוצה לומר מילה על המחאה. זו הייתה מחאה אזרחית מרשימה, וזה היה רגע של אופטימיות, למרות התמונות הקשות של פיזור ההפגנה על-ידי המשטרה. אני הייתי בשעות הראשונות של הפגנות המחאה בתל-אביב, ואני הרגשתי שאני גאה בציבור שלם שקם על רגליו וקם להשמיע את קולו ואת צעקתו. למה ועדת חקירה פרלמנטרית? ועדת חקירה פרלמנטרית, כי אנחנו צריכים מהלך פתוח של בדיקה וחקירה. אגב, אדוני, שר הקליטה, אחד הראשונים שהעלו את הדרישה הזאת הוא חבר מפלגתך, חבר הכנסת אברהם נגוסה, ובצדק הוא העלה אותה. אני מקווה שאתם, בקואליציה, לא שכנעתם אותו לרדת מהדרישה המוצדקת הזאת. ועדת חקירה פרלמנטרית זו ההזדמנות, מסביב לשולחן פתוח, כאן, בכנסת, להזמין את הציבור, לשמוע את הקולות, לשמוע אנשי מקצוע, לשמוע מומחים, להזמין שרים לתת תשובות, ופקידים לתת תשובות, ומפקדי צבא ומפקדי משטרה לתת תשובות. וכן, בסופו של דבר להגיע למסקנות, עם תמונה כוללת, תמונה מקיפה. וכמו שאמרה חברת הכנסת לבני לפני, לא רק למצוא אשמים, אלא בעיקר להציב תוכנית של פתרונות והתקדמות ושינוי. ולתת לאנשים האלה תקווה שמישהו מקשיב, שמישהו שומע. עמיתי חברי הכנסת, אני רוצה לסיים בפנייה לחברי הקואליציה: אני לא יודע בדיוק איך, הממשלה מתכוונת להתנגד, כך אני שמעתי,

אני מקווה שהיא לא נכונה, לדרישה הזאת. אני חושב שזה נושא שהכנסת הייתה חייבת להתאחד בו מקיר לקיר, ולהגיד: כן, אנחנו מוכנים לחקור, אנחנו נחקור יחד, ובוועדה יהיו בוודאי חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה. אני מקווה שזאת תהיה תשובת הממשלה. אם תשובת הממשלה תהיה אחרת, אני מציע לכל אחד מחברי הקואליציה לבחון היטב עם עצמו ועם מצפונו,

אני מבקשת לסיים. איפה הוא עומד ואיך הוא מצביע.

אחרי דברי השר אנחנו נצביע. הצבעה שמית. יש שתי הצבעות נדמה

גברתי היושבת-ראש, חברי השרים, חברי חברי הכנסת, הקשבתי בקשב רב לדברי שני נציגי האופוזיציה, שניסו לשכנע אותנו למה,

כנסת ישראל צריכה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית על הנושא הזה, מצבם של יהודים יוצאי אתיופיה, העולים ואלה שנולדו כאן, במדינת ישראל. יש להם שמות: ציפי לבני

תכף אתה תשמע גם את השמות, בוודאי, אל תדאג. אני חייב להגיד שחבר הכנסת דב חנין לפחות היה כן. הוא הציג כאן את עמדתו. אגב, אני לא בטוח שעמדת חברי מפלגתו הייתה כזאת חיובית כשהעולים האלה הגיעו ארצה, כי בכלל, עמדת חברי מפלגתו על כל מה שקשור לחוק השבות והגעת היהודים לכאן ידועה, כמו שאני גם לא בטוח שעמדת חברי מפלגתו הייתה כל כך חיובית לגבי אותו חייל שהאירוע אתו הצית את כל המחאה, כי מה חושבים חברי מפלגתו על חיילי צה"ל, מה חושבים חברי מפלגתו על חיילי צה"ל גם כולנו יודעים. מה אתה מתעקש לברוח מהנושא?

בבקשה לא להפריע לדברי השר. לתת לו להשיב. נדמה לי שהאחרונים שמתייצבים כאן להגן על חייל יוצא אתיופיה הם דווקא חברי הרשימה הערבית המשותפת, כי הם היו מעדיפים לראות אותו שם,

היו מעדיפים לא לראות אותו מגיע לכאן, ובוודאי היו עושים כל מה שתלוי בהם כדי לפגוע בו בכל מקום אחר בעולם.

אבל לפחות, חבר הכנסת דב חנין, היית כן כשבאת בטענות לממשלות ישראל לדורותיהן, כפי שאמרת, ואמרת שבהחלט יש כאן הרבה נושאים שצריכים להלימות, לטיפול ולתיקון. ואני מאמין שזה מה שאתה חושב. אבל, הרבה יותר קשה לקבל כאן את כנות הדברים של חברת הכנסת לבני. עשיתי ספירה מהירה: בעשור האחרון חברת הכנסת לבני הייתה שרה בכירה כמעט בכל ממשלות ישראל שהיו, ואני, אני לא מפחדת מוועדת חקירה.

זה מרתק לדעת, ציפי, שאחרי כל ההתנסות הזאת בכיסאות השונים בממשלה, הגעת למסקנה,

שהדרך היחידה, ואני מצטט אותך, הדרך היחידה לפתור את הבעיות של יהודים יוצאי אתיופיה זה ועדת חקירה פרלמנטרית. לשמוע את זה, ממה אתם מפחדים?

לשמוע את זה משרת הקליטה לשעבר, כן, שרת הקליטה לשעבר, אותה שרת הקליטה שבכתה בלשכת ראש הממשלה כשהוצע לה התפקיד וביקשה להחליף לתפקיד אחר,

שזאת הדרך? לשמוע משרת השיכון לשעבר שזאת הדרך? לשמוע משרת המשפטים, רק לאחרונה, שהדרך לטפל בגזענות זה ועדת חקירה פרלמנטרית? אתה לא רצית להיות שר הקליטה.

אתה לא רצית להיות שר הקליטה. תגיד את האמת. פחדת להיות מגדרי, נכון?

עכשיו פתאום אורו עינייך? ראית אור בקצה המנהרה? דווקא כאן בכנסת הבנת את כוחה של הכנסת והבנת שממשלה זה לא המקום לתקן והכנסת זה המקום לתקן? שנים על גבי שנים ישבת בתפקידים עם האחריות הישירה על קליטתם של יהודים יוצאי אתיופיה. אני בעד ועדת חקירה. היית שרת הקליטה, היית שרת השיכון ושרת המשפטים עם האחריות על המאבק בגזענות. מה עשית? ממלאת-מקום ראש ממשלה. ציפי, את מועמדת קבועה לתפקיד ראש ממשלה בשנים האחרונות, כמעט בכל דרך אפשרית, לפחות ברוטציה. אז זה מה שיש לך להביא לציבור, שצריך לטפל בבעיות דרך ועדות חקירה פרלמנטריות? אז בשביל מה את מתמודדת על ראשות ממשלה? זה המקום וזאת הדרך? רגע, מה הבעיה עם הדרך, אדוני?

המשמעות, מקימים ועדת חקירה פרלמנטרית, שישנו נושא וישנה בעיה שלא יודעים מה הסיבות ולא יודעים מה צריך לתקן, ורוצים לחקור ולהעמיק, ואין לכנסת כלי לעשות את הבדיקה הזאת.

אנחנו כאן בכנסת ישראל במצב שיש דוח מבקר המדינה מאוד נוקב, מאוד רציני, שהצביע על הרבה דברים נכונים. אגב, מאז עובדים על הדוח הזה, ובעקבותיו נעשה תהליך שלם, אני תכף אפרט.

גברתי שרת המשפטים לשעבר, אני רוצה להזכיר לך, את היית שרת משפטים רק לאחרונה. אגב, בממשלה שקדמה לך, שר המשפטים שקדם לך דאג להקים ועדת שרים לענייני יישומם של דוחות מבקר המדינה ופעל בכיוון הזה. לא זכור לי שבממשלה הקודמת, כשהיית שרת משפטים, הדוח הזה הדיר שינה מעינייך וניסית לפעול כדי ליישם אותו. דווקא לזכותה של שרת הקליטה לשעבר, חברת הכנסת סופה לנדבר, ייאמר שהיא פעלה בעקבות הדוח הזה והתחילה תהליך שלם שממשיך היום בעקבות מה שהיא התחילה. איפה את היית, ציפי? חברים, קצת שקט. מה זה "איפה את היית?" היא הייתה שרת המשפטים.

אני מבקשת לשמור על השקט. בבקשה. ולכן יש כאן ניצול ציני פוליטי ולא רצון אמיתי לפתור בעיה. עוד לא אמרת מילה אחת על האתיופים. מילה אחת לא אמרת עדיין על האתיופים. תגיד את האמת, אתה לא רצית להיות שר הקליטה. תגיד את האמת. איך אתה יודע? החברים שלך אומרים את זה.

הם היו ביני לבין ראש הממשלה?

החלק הראשון היה נכון. חברים שלו, זה בעיה. ועדת חקירה ממלכתית.

עשיתם ביומיים. זה לא רציני. שימו לב: פעם ראשונה בתולדות הכנסת, מי שעומד בראשות הוועדה המקצועית שצריכה לעסוק בנושאים האלה, ועדת העלייה והקליטה, מי שעומד בראשה הוא חבר כנסת יוצא העדה. הוא לא מונה מהשורות של המפלגה שלכם.

כי לא נמצא לכם מקום בכנסת לנציג העדה. במפלגה שלנו נמצא וגם נמצא, והוא מונה לראשות הוועדה הזאת, והוא מייצג את העדה הזאת נאמנה כבר שנים רבות, זה אני אומר לכם כמי שהוא חבר קבוע בוועדת העלייה והקליטה כמעט בכל כנסת בישראל. אז עליו אתם לא סומכים? הוא לא יפעל בוועדת הקליטה לצורך הנושא הזה? דווקא את, ציפי לבני, שרה בכירה לשעבר, עם הפז"מ הכי ארוך, את זו שתצילי את יהודי אתיופיה? הוא לא כשיר, הוא לא יכול, הוא לא מתאים, אתם תובילו, אחרי שבממשלה לא הצלחת לתקן? באמת, זו דאגה אמיתית לבני העדה? זה רצון לקחת נושא לאומי ולהפוך אותו לפוליטיקה זולה.

וזאת המשמעות של מה שאתם רוצים לעשות. הרי מה המשמעות של ועדת חקירה פרלמנטרית? אתם יכולים לזרות חול בעיני הציבור, אבל אתם חברי כנסת מנוסים.

אתם חברי כנסת מנוסים, ואתם יודעים בדיוק מה זו ועדת חקירה פרלמנטרית. זה ועדה בכנסת, שנותנים לה סמכויות כמו לוועדת כנסת רגילה, לא פחות ולא יותר. אז מה יהיה לה שאין לוועדת העלייה והקליטה? איזה כלי

ומה יהיה למי שיוביל את זה יותר ממה שיש לחבר כנסת אברהם נגוסה, שאנחנו גאים שהוא חבר מפלגתנו? ואנחנו גאים שהוא עוסק בנושאים האלה שנים, ולא רק כשזה נוח פוליטית. ואנחנו גאים בזה שהוא מוביל את ועדת העלייה והקליטה ויטפל בנושאים האלה.

לא רוצים אותו בגלל שהוא ישראלי יוצא אתיופיה. פורסם אותו דוח מבקר המדינה, שלא הדיר שינה מעינייך כשהיית שרת משפטים. וכבר הזכרתי, דווקא שרת הקליטה לשעבר, חברת הכנסת סופה לנדבר, התחילה מאז פרסום הדוח תהליך שלם בהובלת משרד הקליטה לבחינה מחודשת של כל הנושא הזה של הטיפול ביהודים יוצאי אתיופיה, ועשתה דבר מאוד מאוד נכון: התחילה תהליך לא מלמעלה למטה, שאנחנו נכתיב מה נכון לעדה, אלא עשתה תהליך בשיתוף נציגי העדה, גם חברי כנסת דאז וגם נציגי הציבור. תהליך שנמשך בהידברות, כי זאת הדרך בעיני,

ואני משבח אותך על כך, לטפל בבעיות של העולים, לעשות את זה בהידברות עם נציגי העדה. התהליך הזה הוליד הרבה הסכמות לגבי מה צריך לשנות. מסקנות נכונות. אני אימצתי את זה כשהגעתי לתפקידי כשר העלייה והקליטה, והמשכנו את התהליך הזה, שעוד פעם, הדבר היפה בו שהוא נעשה בהסכמה עם נציגי העדה, והוא תהליך לימוד מעמיק. אותה ועדת חקירה פרלמנטרית תהיה יותר טובה? יותר חכמה מאותם נציגי העדה? סליחה, אני מבקשת קצת שקט בתאים. יותר מדי רעש. היא יותר חכמה מאותם נציגי העדה, שהיו חלק מהתהליך הזה? היא תגלה איזושהי אמת שהם לא אמרו? זה מה שישפר את המצב? וקרה עוד משהו אחרי זה. בממשלה הזאת, ציפי, דווקא בממשלה שאת לא משרתת, הוקמה לראשונה ביוזמת ראש ממשלה ועדת שרים מיוחדת לטיפול בבעיה הזאת, שלכל דיוניה מוזמנים אותם נציגי העדה ולוקחים בה חלק פעיל לא פחות מהשרים. בממשלות הרבות שאת ישבת לא זכור לי שיזמת דבר כזה. לא זכור לי שהצעת דבר כזה בכל תפקידייך הרבים. כמה זמן עוד נחכה עד שיגיע ראש הממשלה? ולכן זאת הדרך האמיתית לטפל בבעיה. יש לא מעט בעיות.

יש לא מעט בעיות, והזכרתם אותן בצדק. אבל הדרך לטפל בבעיות האלה היא לא להפוך אותן לפוליטיקה. במקום להפוך את זה לנושא,

במקום לנסות להפוך את זה לנושא של הסכמה לאומית, שבו אין קואליציה אופוזיציה. הנה, חברת הכנסת לנדבר היא היום באופוזיציה, אבל אין לי שום בעיה לשבח אותה על מה שהיא עשתה בתפקידה כקודמתי בתפקיד שרת העלייה והקליטה, והיא התחילה את התהליך החשוב הזה שאנחנו ממשיכים כאן היום. כי זה לא צריך להיות נושא פוליטי. חברים, אני מבקשת קצת שקט. אם אפשר לשבת במקום. סליחה, ישראל, כבל, כבוד השר. זה לא צריך להיות נושא פוליטי. יש כאן תהליך. שמו את האצבע על מה שצריך לתקן. יש ועדת שרים מיוחדת בממשלה שעוסקת בזה.

יש לכנסת כלי, ועדת העלייה והקליטה.

לא שמתי לב שהיה תור ארוך להיות חברים בוועדה הזאת,

כל השנים. פתאום התעוררתם כולכם. הנושא של עלייה וקליטה נורא חשוב לכם. פתאום התעוררתם. אדוני, אתה לא רצית להיות שר הקליטה. זאב, לישראל ביתנו יש שניים שם. יש דווקא אחד משם. אז מי שרוצה באמת,

את שרת הקליטה לשעבר, לא זכור לי שביקשת פעם להיות חברה בוועדת העלייה,

והתפוצות. זה המקום של הכנסת לדון בבעיות האלה. אם זה כל כך חשוב לך, בואי לוועדת עלייה וקליטה. יש שם נציג העדה בראשות הוועדה הזאת, תפעלי למען הנושא הזה. לא זכור לי. ממה אתה מפחד?

דווקא עמיתך לסיעה, חבר הכנסת הרצוג, למרות שהוא מנהיג מפלגה, לא ראה בזה פחיתות כבוד, והלך לוועדת העלייה והקליטה, ואני משבח את בוז'י על זה. זה מעשה לא ברור מאליו, שראש מפלגה יירשם לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. אבל אותך אף פעם לא ראיתי, באותן שנים שהיית חברת כנסת ולא שרה, שזאת הוועדה שאת משתוקקת לעבוד בה. אז זה פתאום בוער בעצמותייך, פתאום התעוררת. תגיד את האמת, שלא רצית להיות שר הקליטה. לא רצית להיות שר הקליטה. אני חושב שזאת חרפה להפוך את הנושא הזה לנושא פוליטי. תנו לממשלה לעבוד למען יהודי אתיופיה. תנו לוועדת העלייה והקליטה של הכנסת, שיושבים שם נציגי הקואליציה והאופוזיציה בהובלה של חבר הכנסת מנהיג העדה, להוביל את הנושא הזה. תנו לעבוד ותפסיקו להפוך את זה לפוליטיקה. תודה רבה. ואני מבקש,

מהכנסת להסיר את ההצעה מסדר-היום. תודה לשר. אנחנו נצביע עכשיו. ביקשו להצביע הצבעה שמית, בבקשה. רוצים

אנחנו מצביעים על ההצעה הראשונה, של חברת הכנסת ציפי לבני. ההצעה היא: הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא הטענות הקשות של בני העדה האתיופית על אפליה, גזענות ואלימות קשה כלפיהם, של חברת הכנסת ציפי לבני. בבקשה, הצבעה שמית. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, בעד טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

מיכאל אורן, אינו נוכח דוד אזולאי, נגד ישראל אייכלר,

רוברט אילטוב, אינו נוכח אלי אלאלוף,

קארין אלהרר,

זאב אלקין,

דוד אמסלם,

אופיר אקוניס,

גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, נגד זאב בנימין בגין, נגד זוהיר בהלול,

נאוה בוקר, נגד דוד ביטן,

מיכל בירן,

מירב בן ארי, נגד אלי בן-דהן, נגד נפתלי בנט, נגד יואב בן צור, נגד איל בן ראובן, בעד יחיאל חיליק בר, אינו נוכח איתן ברושי,

עמר בר-לב,

ענת ברקו,

יוסף ג'בארין, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, בעד שרון גל,

זהבה גלאון, אינה נוכחת יואב גלנט,

גילה גמליאל, נגד מסעוד גנאים,

משה גפני, נגד יעל גרמן, בעד אבי דיכטר,

דני דנון, נגד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צחי הנגבי, נגד יצחק הרצוג,

יצחק וקנין, אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר,

חנין זועבי,

ג'מאל זחאלקה,

תמר זנדברג, בעד עבד אל חכים חאג' יחיא,

ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אורן אסף חזן,

בעד יואל חסון, בעד אחמד טיבי, אינו נוכח מנואל טרכטנברג,

אינו נוכח יוסי יונה, בעד שלי יחימוביץ,

חיים ילין, בעד משה יעלון, אינו נוכח איתן כבל, בעד אלי כהן, נגד יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ, נגד ישראל כץ,

עליזה לביא,

ציפי לבני, בעד אורלי לוי אבקסיס, בעד ז'קי לוי, נגד מיקי לוי, בעד יריב לוין,

אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, נגד סופה לנדבר,

יאיר לפיד, אינו נוכח ינון מגל,

מנחם אליעזר מוזס,

ירון מזוז, נגד מרב מיכאלי,

אורי מקלב,

יעקב מרגי, נגד אראל מרגלית,

אברהם נגוסה, נגד משולם נהרי,

איילת נחמיאס ורבין,

בנימין נתניהו, אינו נוכח קסניה סבטלובה, בעד רויטל סויד, בעד ניסן סלומינסקי,

בצלאל סמוטריץ,

אוסאמה סעדי, בעד איימן עודה,

רחל עזריה,

דניאל עטר, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח רועי פולקמן, נגד שי פירון, בעד טלי פלוסקוב,

מאיר פרוש,

יעקב פרי,

עיסאווי פריג'

עמיר פרץ, בעד נורית קורן,

יואב קיש, אינו נוכח איוב קרא, אינו נוכח מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין,

מיקי רוזנטל, בעד יואל רזבוזוב, בעד יפעת שאשא ביטון,

יובל שטייניץ, אינו נוכח נחמן שי, בעד סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, בעד סתיו שפיר,

איילת שקד,

עאידה תומא סלימאן, בעד אני מבקשת לקרוא בשמות אלה שלא היו קודם, ששמם נקרא והם לא ענו. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח מיכאל אורן, אינו נוכח רוברט אילטוב, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח זהבה גלאון, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח יצחק וקנין, אינו נוכח ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אחמד טיבי, אינו נוכח מרדכי יוגב, אינו נוכח משה יעלון, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח משה כחלון, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח דניאל עטר, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח יואב קיש, אינו נוכח איוב קרא, אינו נוכח מירי רגב, אינה נוכחת יובל שטייניץ, אינו נוכח סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, אינו נוכח יש מישהו, חברת כנסת או חבר כנסת, שלא קראו בשמו? נא לומר עכשיו, לפני שאנחנו סוגרים את תוצאות ההצבעה. אין אף אחד שלא קראו בשמו. אבקש לסכם את התוצאות ולהעביר לי בבקשה. ההצעה: הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא הטענות הקשות של בני העדה האתיופית על אפליה, גזענות ואלימות קשה כלפיהם, של חברת הכנסת ציפי לבני, לא התקבלה, והתוצאות הן: 46 בעד, 48 נגד. היא לא עברה, והיא לא תועבר לוועדת הכנסת. אנחנו עוברים להצבעה השנייה:

לסדר-היום מס' 490, נגוסה, חבר הכנסת יואל חסון. הצעה לסדר-היום מס' 490,

חבר הכנסת יואל חסון, אתה מפריע לי. יואל חסון, אתה מפריע לי. הצעה לסדר-היום מס' 490, הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית,

חברים, סליחה, חברי הכנסת, אני מבקשת שקט, אנחנו רוצים להמשיך בהצבעה. בבקשה, אני מבקשת שקט באולם, הצורך בהקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא התייחסות רשויות המדינה ליוצאי אתיופיה בישראל, של חבר הכנסת דב חנין, אנחנו מבקשים הצבעה שמית. בבקשה. אני מבקשת שקט. בואו נקל את עבודת המזכירות. אנחנו מתחילים את ההצבעה. אני מבקשת שקט. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, בעד טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין,

מיכאל אורן, אינו נוכח דוד אזולאי, נגד ישראל אייכלר, נגד רוברט אילטוב, אינו נוכח אלי אלאלוף, נגד קארין אלהרר,

זאב אלקין, נגד דוד אמסלם,

אופיר אקוניס,

גלעד ארדן, נגד אורי אריאל, נגד זאב בנימין בגין, נגד זוהיר בהלול,

נאוה בוקר, נגד דוד ביטן,

מיכל בירן,

מירב בן ארי,

אלי בן-דהן, נגד נפתלי בנט, נגד יואב בן צור,

איל בן ראובן, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, אינו נוכח איתן ברושי, בעד עמר בר-לב, בעד ענת ברקו,

יוסף ג'בארין, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון,

שרון גל, נגד זהבה גלאון, בעד יואב גלנט,

גילה גמליאל,

מסעוד גנאים,

משה גפני, נגד יעל גרמן, בעד אבי דיכטר,

דני דנון,

אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צחי הנגבי,

יצחק הרצוג,

אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר,

חנין זועבי, בעד ג'מאל זחאלקה,

תמר זנדברג, בעד עבד אל חכים חאג' יחיא, בעד ציפי חוטובלי, אינה נוכחת אורן אסף חזן,

דב חנין, בעד יואל חסון,

אחמד טיבי, אינו משתתף בהצבעה מנואל טרכטנברג, בעד מרדכי יוגב, אינו נוכח יוסי יונה, בעד שלי יחימוביץ,

חיים ילין, בעד משה יעלון, אינו נוכח איתן כבל, בעד אלי כהן, נגד יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח משה כחלון, אינו נוכח חיים כץ,

ישראל כץ, נגד עליזה לביא, בעד ציפי לבני, בעד אורלי לוי אבקסיס, בעד ז'קי לוי, נגד מיקי לוי, בעד יריב לוין,

אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, נגד סופה לנדבר,

יאיר לפיד, אינו נוכח ינון מגל, נגד מנחם אליעזר מוזס, נגד

נגד מרב מיכאלי,

אורי מקלב, נגד יעקב מרגי,

אראל מרגלית, בעד אברהם נגוסה, נגד משולם נהרי, נגד איילת נחמיאס ורבין,

בנימין נתניהו, אינו נוכח קסניה סבטלובה, בעד רויטל סויד, בעד ניסן סלומינסקי,

בצלאל סמוטריץ, נגד אוסאמה סעדי,

איימן עודה, בעד רחל עזריה,

דניאל עטר, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח רועי פולקמן, נגד שי פירון, בעד טלי פלוסקוב, נגד מאיר פרוש, נגד יעקב פרי, בעד עיסאווי פריג' בעד עמיר פרץ, בעד נורית קורן, נגד יואב קיש, אינו נוכח איוב קרא, אינו נוכח מירי רגב, אינה נוכחת מיכל רוזין, בעד מיקי רוזנטל, בעד יואל רזבוזוב,

יפעת שאשא ביטון,

יובל שטייניץ, אינו נוכח נחמן שי, אינו נוכח סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, אינו נוכח איציק שמולי, בעד סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, נגד עאידה תומא סלימאן, בעד אבקש לקרוא לכל מי שלא נכח באולם. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח מיכאל אורן, אינו נוכח רוברט אילטוב, אינו נוכח איל בן ראובן, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח יצחק וקנין, אינו נוכח ציפי חוטובלי, אינה נוכחת מרדכי יוגב, אינו נוכח משה יעלון, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח משה כחלון, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, אינו נוכח בנימין נתניהו,

דניאל עטר, אינו נוכח חמד עמאר, אינו נוכח

אינו נוכח איוב קרא, אינו נוכח מירי רגב, אינה נוכחת יובל שטייניץ, אינו נוכח נחמן שי, בעד סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, אינו נוכח סתיו שפיר, אינה נוכחת יש חברת כנסת או חבר כנסת שנמצאים באולם ולא קראו בשמם? לא. אבקש מהמזכירות לסכם את התוצאות ולהגיש לי. רגע, רגע, מי? סתיו, היא קראה לך קודם, אז רק שנייה, היא כבר ננעלה. לא, לא ננעלה, סליחה, אני אמרתי לסכם את התוצאות. סליחה, אני אמרתי לסכם את התוצאות. היא קראה לה פעמיים. היא קראה לה פעמיים, אני מבקשת, סגרתי. אני כבר סגרתי. את אמרת,

סתיו, סליחה, אני לא לבד פה, יש כאן עוד אנשים, ואף אחד לא שמע אותה. אני ממש מבקשת, תמיד כשלא נמצא היושב-ראש אתם מעזים, עושים כל מיני דברים. בבקשה, אל תפריעו. כולנו שומרים על עקרונות הכנסת וכללי הכנסת, גם אני,

אני לא שמעתי אותה.

יואל, אל תפריע. אל תפריע.

אני אמרתי כבר לסכם. אני כבר אמרתי לסכם את התוצאות. אני מבקשת.

את אמרת, חבר כנסת שלא הצביע, לא אמרת שתמה ההצבעה. אני לא בטוח, אני בטוחה במה שהוצאתי,

לא אמרת "תמה ההצבעה" אמרתי "נא לסכם". יש תוצאה. אל תתווכחו, תקריאי את התוצאות. התוצאות בהצעה לסדר-היום מס' 490, של חבר הכנסת דב חנין, הן: בעד, 44,

סתיו, אני שאלתי, לפרוטוקול נא להוסיף שסתיו תמכה, אבל אנחנו לא משנים את התוצאה.

אנחנו עוברים להצעות לסדר-היום: המשט לרצועת-עזה, מס' 501, 534, 582, 587 ו-606. תשיב סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי. אני מבקשת מחברת הכנסת קסניה סבטלובה לעלות, להצעה.

לפני כמה חודשים, קבוצה של ילדים פלסטינים מרצועת-עזה,

הייתה בדרכה לירושלים. קבוצת הילדים הזאת הייתה של ילדים שחלקם נפגעו במבצע "צוק איתן",

חיכו להם בירושלים, הם היו צריכים לבקר במסגד אל-אקצא, מקום קדוש למוסלמים, ולבקר בכמה מקומות אחרים בירושלים,

ובסך הכול לבלות יום יפה, יום חופש מהחיים שלהם ברצועת-עזה. מי שעמד בדרכם של הילדים האלה,

הם לא שוטרים של משמר הגבול במחסום ארז בצד הישראלי.

מי שמנע מהם להגיע לירושלים היו הפעילים של "חמאס", הזרוע הצבאית של ה"חמאס", "גדודי עז א-דין אל-קסאם". מה שקורה בעצם ברצועת-עזה, ולא רבים מדברים על זה, כי יש כאלה שמעדיפים להתרכז רק בחלק הישראלי, אבל בעצם מה שקורה שם זה הרבה מעבר לזה: משטר אימים שהטיל ארגון ה"חמאס" על התושבים של רצועת-עזה, שאינם יכולים לעזוב לכיוון של מעבר רפיח, לא יכולים להשתמש במעבר רפיח, כי המעבר הזה פתוח רק למקורבים של משטר ה"חמאס" ברצועת-עזה. גם כשמדובר על הקבוצה של הילדים הפלסטינים שהייתה בדרכה לירושלים, מנעו מהם את היציאה מרצועת-עזה וכניסה אל תוך שטחי ישראל, פעילי ה"חמאס", לא הישראלים, מנעו מהם את זה רק בטענה אחת: כי הם גם התכוונו להגיע לרמאללה, ושם התכוונו להיפגש עם ראש הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס. אז בעצם מדוע יש רק רגעים קריטיים שחברי הכנסת כמו באסל גטאס נזכרים פתאום במצב ההומניטרי ברצועת-עזה, ולא נזכרים במצבים אחרים? הרי יש לנו מצבים הומניטריים רבים ברצועת-עזה, ששם מי ששולט ברצועת-עזה על-פי החוק, על-פי החוק הפלסטיני,

הוקמה ממשלה פלסטינית בשנת 2006, ממשלת אחדות של הרשות הפלסטינית ו"חמאס"; ב-2007 היה שם מהפך, ומאז הוקמה ממשלה פלסטינית נוספת, בראשות אסמאעיל הנייה, והממשלה הזאת לא נותנת לאזרחים פלסטינים לעזוב את רצועת-עזה. אז מדוע אין לנו משטים שקוראים לחברים ב"חמאס" לפתוח את מעבר רפיח לאלה שרוצים לעזוב? לאלה שאינם מקורבים ואינם מבני המשפחה שלהם? מדוע לא יוצאים משטים? מדוע אין ארגונים הומניטריים, ככה הם קוראים לעצמם, שרוצים להציל את הקבוצה של הילדים הפלסטינים שהייתה להם הסכמה להגיע לירושלים ולבלות יום יפה במסגד אל-אקצא, בין היתר, ולבקר במקומות הקדושים? למה מונעים את זה מהם? אני לא ראיתי בשום מקרה שבו התעמר משטר ה"חמאס" בתושבים של רצועת-עזה, לא ראיתי משטים הומניטריים, לא ראיתי משטים לא הומניטריים, לא ראיתי שום התערבות מצד גורמי השמאל הקיצוני, לא ראיתי שום התערבות מצד חברי כנסת ישראלים, לא ראיתי שום התערבות מהצד של חברי הפרלמנט הפלסטינים או חברי הפרלמנט של מדינות ערביות, שמתארגנים ויוצאים בצורה מאורגנת כמו שיוצאים עכשיו כדי להיכנס לרצועת-עזה בצורה לא חוקית ובעצם לעשות שם פרובוקציה מיותרת לגמרי. הרי כולנו יודעים שהסחורות נכנסות באופן רציף לרצועת-עזה. הסחורות נכנסות. אין שום בעיה להגיע למחסום ארז ולהיווכח בכך שהמחסום פתוח, שהסחורות ההומניטריות עוברות, ויותר מכך, הן עוברות בכמות יתרה במהלך השנה האחרונה, במיוחד במהלך החודשים האחרונים. אז מי שרוצה להעביר סחורות, מי שרוצה להעביר עזרה הומניטרית, מי שאמרו לי על הספינות האלה,

שיוצאות כרגע מיוון, שעל חמש הספינות יש מעט תרופות, יש קצת סבון, יש קצת "פמפרס" לילדים, אנא תעמיסו את כל הדברים האלה ותשלחו אותם דרך נמל אשדוד. ישראל לא מונעת את זאת. הבעיה שלי היא אחרת. הבעיה שלי, אם כך, שהפרובוקציה הזאת הרי תתרחש. היא לא פרובוקציה של ארגונים הומניטריים. אין בזה שום דבר הומניטרי, כי הרי אותם הארגונים לא עוזרים לאותם עזתים שנרדפים על-ידי משטר ה"חמאס" בעזה. כולנו מכירים את שמם, כולנו רואים גם את התמונות של הזוועה. אנחנו רואים מדי יום את ההיתקלויות בין אנשים שתומכים בארגונים אחרים לבין אנשי ה"חמאס" בעזה. אז הייתי רוצה לראות פעם אחת,

מישהו מהרשימה המשותפת,

נרתם לטובתם של האנשים האלה שסובלים מהתעמרות של משטר ה"חמאס" ברצועת-עזה. תעזרו לאחים שלכם במקום לעשות פרובוקציות מיותרות,

כאן במים הטריטוריאליים של ישראל, ולתמוך בדברים שרק יפגעו בסופו של דבר, גם במדינת ישראל וגם באותם האזרחים הפלסטינים.

כמדינת ישראל, להתכונן מבעוד מועד ולא להיזכר ברגע האחרון, יומיים לפני שהספינות האלו מגיעות. היה עלינו, חברת הכנסת קסניה, נא לסיים. אני מסיימת, מסיימת. היה עלינו להתחיל ולהתכונן כחודש מראש, כשנודע לנו לראשונה על המשט הזה. אני ניסיתי להעלות את זה לסדר-היום, ללא הצלחה לצערי הרב. סוף-סוף אנחנו מגישים את זה לסדר-היום, ואני מצפה לשמוע תשובות מסגנית שר החוץ בנוגע לעניין הזה, כיצד אנחנו מתכוננים ברמה הלאומית, ברמה הבין-לאומית, ומונעים את הפרובוקציה המיותרת הזאת. תודה רבה לחברת הכנסת קסניה סבטלובה. אבקש את חברת הכנסת מירב בן ארי לבוא. אחריה, חברת הכנסת חנין זועבי. היושבת-ראש, חברי וחברות הכנסת, מסיומו של "צוק איתן" ועד היום עברו במעבר כרם-שלום 750,000 טון חצץ, 11,000 טון ברזל, 131,000 טון מלט, וקרוב ל-50,000 משאיות נכנסו עד היום עם סחורה. מעבר כרם-שלום עובד מצאת החמה ועד השקיעה. אם ככה נראה מצור, אז אני לא יודעת מהו מצור. חבר הכנסת גטאס יעלה, אני לא יודעת אם הוא עלה כבר, אולי תעדכנו אותנו. עדיין לא.

נטפל גם אם הוא יעלה וגם אם הוא לא יעלה. רוצה להציל את עזה מהמצור ההומניטרי המגוחך שבו היא נמצאת. הוא טוען שזה לא משט פוליטי אלא משט הומניטרי. אני לא יודעת מתי מתחילה הבדיחה פה. הארגונים המעורבים בארגון המשט הם "קואליציית משט החירות", "Free Gaza", ארגון שבואו לא נתבלבל, עובד באופן אינטנסיבי בדה-לגיטימציה למדינת ישראל בעולם. ואני שואלת, הרי אם הם הומניטריים כפי שהם טוענים, למה בעצם מארגני המשט לא מנסים להגיע לדיון עם ישראל ולהעביר את הציוד ההומניטרי הכל-כך חשוב דרך נמל אשדוד, ומשם הוא יועבר לרצועת-עזה?

כי כל מה שיש כאן זו פרובוקציה. אין מצור ואין שום דבר הומניטרי. מה שיש כאן זו הפרה של החוק הבין-לאומי. הכניסה לעזה היא בניגוד להוראות צה"ל ומשרד הביטחון, והסגר הימי שהוטל על עזה הוטל בהתאם למשפט הבין-לאומי. וחבל שחבר הכנסת גטאס לא יודע. אמרה חברת הכנסת קסניה שמי שרוצה לשלוח סיוע הומניטרי, יעשה את זה כמובן בתיאום עם מדינת ישראל. מבחינתי, עצם ההשתתפות של חבר הכנסת במשט שנועד להפר את הסגר הימי שהטילה ישראל על רצועת-עזה, בלי קשר לתוצאות של המשט ומה יקרה עם זה, זו פעולה שפוגעת בביטחון המדינה ואינה עולה בקנה אחד עם מרחב הפעולה הלגיטימי של חבר הכנסת. חבר הכנסת גטאס מפר את כלל מס' 2 בכללי האתיקה, אני לא אצטט כי כולכם יודעים, הוא פוגע פגיעה חמורה בכבוד הכנסת ובאמון הציבור, ולכן יש להעביר את הנושא לוועדת האתיקה. אני רוצה לציין משהו אחרון, כדי לעמוד במסגרת הזמן. הרשימה הערבית המשותפת הוציאה הודעת תמיכה. ואני שואלת אתכם, נציגי המגזר הערבי: האם נגמרו כל הבעיות של האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל, שחבר הכנסת גטאס מחפש לו הרפתקאות בעולם? אני מציעה לכם, כמו שגם הציע חברי חבר הכנסת איציק שמולי, להתעסק באתגרים הרבים של המגזר שעליו אתם אמונים. ועוד משפט אחרון לסיום, נא לסיים. אל תדאגי, זה משפט אחרון, גם כתבתי את זה. לכנסת העשרים הגיעו חברי כנסת חדשים, צעירים, ערכיים, מוסריים, עם רגישות חברתית, ציונים שלא מתביישים להגיד שהם ימניים. חלקם אפילו מגיעים מהעיר השמאלנית לכאורה תל-אביב,

שנקרא, השרה איילת שקד, את כבר לא לבד. והנה אני אומרת כאן על בימת הכנסת שכל ניסיון לפגוע בכנסת ישראל, בסמלי המדינה, או בצה"ל, שהוא הצבא המוסרי ביותר בעולם, כל הניסיונות האלו ייתקלו בחומה חזקה. וכל ההשתלחויות של השמאל הקיצוני, נא לסיים. רגע, אני מסיימת. בדיוק במשפט האחרון. ושלכם כמובן, תהיו בטוחים שאנחנו נהיה כאן כצוק איתן להדוף אתכם ולתמוך בממשלה הזאת. יש כאן ימין אינטליגנטי, "צוק איתן" פה גם?

הבנת את הביטוי?

חברת הכנסת בן ארי, אני מבקשת לסיים. יש כאן ימין אינטליגנטי, חדש. אני מבקשת, אנחנו לא מתביישים, חברת הכנסת מירב בן ארי, נא לסיים.

תודה רבה.

אני מבקשת לשמור על הזמנים. יש לכם שלוש דקות לדבר. זה המון זמן. אני מבקשת לעמוד בזמנים. גברתי היושבת-ראש, חברות וחברי כנסת, חבר כנסת ממלא את העבודה הפרלמנטרית שלו על-פי המצע הפוליטי שלו, על-פי הערכים שלו, שעל-פיהם הוא נבחר, שעל-פיהם הוא נמצא בכנסת, ושבלעדיהם הוא לא מתקיים, לא בתור חבר כנסת וגם לא בתור בן-אדם. מדינה שמחייבת חבר כנסת,

או אזרח, או רופא, לפעול נגד המצפון שלו, ומכריחה אותו לבחור בין המצפון שלו לבין כל ערך אחר, היא מדינה או חסרת אינטליגנציה או פאשיסטית או שניהם ביחד.

לא דרך איומים, גם לא דרך איום לשלול את האזרחות שלנו, לא דרך טרור פוליטי, לא דרך צעקות, לא דרך בריונות, ובטח לא דרך חוקים אחרים, אף אחד מפה, מהכנסת,

לא יצליח להגיד לחבר כנסת אחר, ובטח לא לחברי הכנסת הערבים, מה לומר, מה לא לומר, איך לפעול, איך לא לפעול, מה מותר ומה אסור בפעילות הפרלמנטרית שלנו. ממתי, זו עבודה פרלמנטרית? ובטח חבר כנסת לא יגיד לנו לאיזה עם אנחנו שייכים, ואין לנו פה שום דילמות, שום היסוס בנאמנות שלנו לעם שלנו. אבל לא רק זה, זה בגלל שהעם שלנו הוא קורבן של ברוטליות, של ברבריות, של פשעי מלחמה. של ה"חמאס". של החברים שלך מה"חמאס". הוא קורבן של החברים שלך מה"חמאס", את צודקת. רק תדייקי בפרטים, את צודקת.

להבדיל מחלק מחברי הכנסת ששיוכם הלאומי וגאוותם הלאומית נובעים מנאמנות ללאומיות אטומה, ללאומיות שהיא אטומה לסבל של האחרים. אנחנו מדברים על מאבק מוסרי ממדרגה ראשונה, אנחנו מדברים על מאבק אנושי ממדרגה ראשונה. איפה המוסר שלך בהקשר של סוריה?

אנחנו לא הסיפור. לא חברי הכנסת הם הסיפור ולא המשט הוא הסיפור. הסיפור הוא עזה, מדברת על מוסר? עזה, שחצי מיליון האזרחים שלה הפכו לפליטים. העניין הוא הרג. העניין הוא מחסור במים נקיים, 95% מהמים של עזה אינם ראויים לצריכת אדם. למה את לא שואלת את ה"חמאס" את כל השאלות החשובות שלך? העניין הוא חשמל שלא מסופק לעזה. לפני עשור, שליש, וחקלאות.

זה לא על החשבון

בטרור? תגידי, על מי את עובדת? הם גם לקחו יותר.

תני לה. תני לה. הבנה קשה של, העניין הוא, הבנה קשה. מחסור ב-200 בתי-ספר.

העניין הוא מחסור ב-70,000 בניינים ובתים. אי-אפשר, חברי הכנסת, בבניין בעזה. לנתק את הסבל מהמצור, אי-אפשר. עומק האחריות הוא בעומק השליטה. עזה היא בשליטתה, לך לקזינו אתה. פה לא קזינו. פה כנסת. אתה תלך, בקזינו שלך. זאת הדרך? למה שלא תלכי גם את לעזה?

אי-אפשר לנתק, יותר. את המצור מאחריותה של ישראל, ואי-אפשר לנתק את הסבל מהמצור.

מירב, הבנתי שאת רוצה, תשובה לך.

תשובה לך: גם אם אין מחסור בבתים, בבניינים, בדלק ובמצרכים, יש מחסור בערך שקוראים לו חופש, חברת הכנסת חנין, אני מבקשת לסיים.

אני מבקשת לסיים עכשיו.

ממשלת ישראל חייבת לסיים את המצור שלה. למה שלא תבקשי, כל עוד יש מצור, יש מאבק נגד המצור. חברת הכנסת חנין, אני מבקשת לסיים. ישראל מטילה אותו, לא ה"חמאס". תסתכלו בראי. מה עם "חמאס"? חברת הכנסת חנין, אני מבקשת לסיים. לפי החוק הבין-לאומי, ישראל מטילה מצור על עזה. חברת הכנסת חנין, אני סוגרת את המיקרופון. בבקשה. את לא שמה שום אחריות על ה"חמאס", וזו הבעיה. מה זה?

הייתה ועדת פלמר שקבעה שהסגר הזה הוא חוקי. וספינת האהבה, או חמש ספינות הדייגים, בקושי, פחות מסדר גודל של יאכטות, המקסימום שהן יכולות להוביל זה כמה תרופות פגות תוקף. מעבר לזה, הרצון לפרוץ את המצור הימי נובע, איך את יודעת שזה פג תוקף? איך את יודעת שזה פג תוקף?

זה כדי להבריח אמל"ח. הלוא כש"מיס מרמרה" חבר הכנסת זחאלקה. הייתה על ה"מרמרה", לא הייתה בעיה: היו אלפי מנהרות, הברחתם נשק,

מכוניות, הכול. אין אמינות לדברים שלך.

אפילו האופוזיציה מדברת על זה. ראש הממשלה אישר להכניס 800 משאיות ליום, כולל בטון וכולל חומרים שאנחנו יודעים שהם משתמשים בהם כמובן לא לשיקום עזה, חס וחלילה, כי האזרחים הם באמת קורבנות, ולבי עמם, הם קורבנות של ארגון ה"חמאס". בעזה דה-פקטו יש אמירוּת אסלאמית. צריך להכיר בכך, והגיע הזמן שגם נתנהג לפי ההכרה הזאת. אני רוצה לשלוח דרישת שלום למי שחבר, ובעצם גם חלק מהמסע של הדה-לגיטימציה, דרור פיילר, האמן הכושל, הישראלי הבוגד, עם מיצגי הדם שלו, כולל המיצג שייזכר לדיראון עולם, המיצג של הנאדי ג'רדאת: בריכה מלאה דם, דם של בני עמו. זה האמן הכושל.

אין לו מה לעשות, לא שהספינות האלה יגיעו: לא לטרטוס ולא לכל מקום אחר שזקוקים להן שם, שיש ISIS וכל אלה שעושים זוועות, ודרך אגב היום גם הורסים את העתיקות בתדמור אף אחד, העולם שותק, לא ועדת חקירה ולא בטיח. שום דבר, כלום. מה שנשאר לנו לומר: מי שמנסה לקשור את ידינו, כולל בכנסת הזאת, ולעשות בליץ של דה-לגיטימציה, אם זה משט, אם זה בחרמות, ואם זה בכל מיני דוחות של האו"ם, שהם לא הולכים, מחפשים את המטבע מתחת לפנס, והם לא הולכים לאן שצריכים אותם באמת. בסופו של דבר, ישראל היא הקנרית שבמכרה. בכל מקום שלא יגיבו כפי שצריך, חברת הכנסת ברקו, נא לסיים. דקה, אני מסיימת, ברשותך, היושבת-ראש. בכל מקום שלא יגיבו כראוי על מפגני הטרור הללו, כי לא יעלה על הדעת, לא שחבר קונגרס או חברת קונגרס ישוטו להם בספינות האהבה ולחיק "אל-קאעידה" זה לא יהיה, זה לא קיים וזה גם לא יהיה קיים פה.

תודה רבה, חברת הכנסת ד"ר ענת ברקו. לא תהיה תשובת השר. אין תשובת שר. לא, אין תשובת שר.

עמדה נוספת, בבקשה, לחבר הכנסת איציק שמולי, מהצד. לרשותך דקה. עמדה נוספת לחבר הכנסת שרון גל. אני סוגרת את הרשימה אחרי שאני רושמת אתכם. בבקשה, איציק. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. אני לא אלך להגדרות. אני יוצא מתוך נקודת הנחה, חברת הכנסת זועבי, שכל הנתונים שאמרת נכונים, אוקיי? יש סבל, לא רק בעזה, גם בצד השני של הגדר. אני אקבל את כל מה שאמרתְ כעובדה. ועכשיו, אני רק שואל אותך, חברת הכנסת זועבי, שאלה אחת: איך המשט הזה, שהוא לא הומניטרי בשום קנה מידה, זה שיש עליו שלוש וחצי קופסאות של אופטלגין פג תוקף לא הופך אותו להומניטרי,

אבל אני שואל אותךְ: איך הדבר הזה,

מקדם את כל התפיסה הזאת, של שיקום הרצועה?

הרי ברור שהראשונים שנדפקים מהדבר הזה הם תושבי הרצועה בעצמם, כי יש כמה חברי כנסת ציניים פה, שרוצים לעשות גם עליהם סיבוב. זה הסיפור הגדול. נא לסיים. זה הסיפור הגדול. ואת מי אתם מרחיקים? אנחנו שותפים אתכם לנוסחה שאומרת: שיקום הרצועה, אני מקווה שאתם גם תומכים בצד השני של המשוואה, תמורת פירוזה. את מי אתם מרחיקים? אותנו. הימין ממילא לא יהיה אתכם. אבל איפה אתם שמים אותנו? חבר הכנסת שמולי, לסיים.

חבר הכנסת שרון גל, דקה לרשותך. בבקשה. נא לעמוד בזמנים. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, היה כאן היום אירוע מכונן,

שימו לב: סגן שר הפנים עמד על הדוכן ודיבר על תומכי טרור. כשהוא דיבר על תעודות הזהות, הוא אמר:

תתמכו בטרור, נפעל נגדכם.

אתם מכירים את הביטוי "על ראש הגנב בוער הכובע"? לא מדברים כאן על הערבים. אתם לא מייצגים את הערבים. אתם לא מייצגים את הערבים. אתם יודעים מה? אני חוזר בי.

חנין זועבי מייצגת 3,812 תושבים בנצרת. סליחה, צודקים. הצביעו לה 3,800 בבחירות לרשות המקומית. למה אתם אומרים שהיא לא מייצגת אף אחד? היא מייצגת 3,000 אנשים.

אתם עושים נזק לאנשים שהצביעו לכם כברירת מחדל. קחו אוטובוס לטייבה, קחו מונית לאום-אלפחם. אתם רק כל הזמן עם הטרור בעזה. מה, אתם נציגים של "חמאס" באמת? באמת שלחו אתכם מה"חמאס"? אתה לא יודע על מה אתה מדבר. אז תספר לי. תספר לי. אני רוצה להודיע לכם הודעה לסיום. ביום ראשון, אתה עם ההיסטריה שלך, אני לא היסטרי,

להפך, אני נהנה מכל רגע. תקשיבו רגע. ביום ראשון ועדת שרים לענייני חקיקה תדון בחוק חנין זועבי. משנים את המציאות, לא מתבכיינים. משנים. אם תעלו עוד על משטי טרור, כל מי שמתכנן פה את המשט הבא, תדעו, כמו שהבטחתי לכם, אתם יותר לא תהיו כאן. תודה. נהיה ונישאר, ואתה תעוף.

חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, בבקשה, דקה לרשותך. ואחריו, אוסאמה סעדי. תאמין לי, רק על זה מגיע לך בסם אללה א-רחמאן א-רחים. הנושא, אנשים פה מנסים להדחיק עובדה קיימת, כל העולם יודע, וכל מי שיושב פה, וכל מי שיש לו שכל, יודע שהמצב בעזה הוא מצור. וכל מה שעשתה, קח מילון, תקרא מה זה מצור. זה מצור, ואנשים מנסים לבוא עם מספרים, ומה לעשות, מספרים גם אפשר לחשב. ואתמול, סליחה. אתמול בוועדת הכנסת, אתמול בוועדת הכנסת דיברו על 700 משאיות שנכנסות לעזה. כל יום, כל יום, כל יום 700 משאיות שנכנסות לעזה. מה זה אומר? זה אומר, בלי הפסקה, בלי הפסקה.

למה אתה לא, בלי הפסקה. בלי הפסקה, נכנסות.

שכל שתי דקות נכנסת משאית. האם הבידוק הביטחוני מאפשר כניסת משאית בשתי דקות? אז זה השקר הגדול. יודעים לעזור, סליחה. מי

כדי לעזור תני לי להמשיך ותתאזרי בסבלנות.

מי שאומר 700 משאיות נכנסות ביום, זה אומר משאית בכל שתי דקות, וזה לבד אומר דורשני, כדי לבוא ולהגיד שהעובדות מסולפות והשקר הוא גדול. נא לסיים. אני לא התחלתי.

נגמרה דקה, סליחה. לא נתנו לי. לכן, נתתי יותר זמן.

מה שצריך לטפל היום זה, לתת את החירות, לבטל את המצור, לפתוח את הנמל, ואפשר לפקח על הנמל,

דיברו על התחזקות ה"חמאס". עובדה, בתוך המצור, אני מבקשת לסיים. גם התחזקה "חמאס", וראינו את ההתחזקות של "חמאס" למרות המצור,

המצור הזה רק גורם להרעיב את האנשים שם,

ולהעביר עוד ועוד אנשים שיילחמו במדינת ישראל. תודה. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. מה אתה אומר עכשיו. לא שמעת מה שאמרתי.

זה יעזור?

זה יפתור את הבעיה?

אין ספק שהנתונים, והעובדות,

מירב, חברי הכנסת, תיתנו בבקשה לחבר הכנסת אוסאמה לדבר. אורן, אורן, תשמע כבר, תשמע. חברי הכנסת, בבקשה. חבר הכנסת חזן, חברת הכנסת מירב בן ארי, תיתנו בבקשה לחבר הכנסת אוסאמה סעדי להתחיל. דקה.

הנה אני מתחילה מהתחלה. בבקשה.

חנין, בבקשה. חבר הכנסת חזן, תיתנו בבקשה לאוסאמה לדבר. הנתונים והמספרים והעובדות, אי-אפשר להעלים ואי-אפשר להסתיר. יש אסון הומניטרי בעזה,

יש סגר ימי, יש סגר אווירי, יש אסון הומניטרי בסוריה. יש איסור יציאה מעזה למעט במקרים,

בודדים. סטודנטים לא יכולים לצאת מרצועת-עזה ללמוד באוניברסיטאות בגדה המערבית. מה עוזר המשט,

יש פשעים נגד האנושות, יש פשעי מלחמה, אבל מה עם ה"חמאס" שישראל עשתה, כאשר צה"ל,

הצבא ההומניטרי המוסרי, מטיל פצצה, חברת הכנסת מירב בן ארי. של טון לתוך אזרחים, לתוך אזרחים,

יש הצעה אחרת, גברתי היושבת-ראש. אנחנו מציעים, אני מציע להעביר את כל הפשעים ואת כל מה שיש כאן ואת כל העובדות שיש כאן לבירור מעמיק,

בטריבונל הגבוה ביותר, שזה בית-הדין הבין-לאומי בהאג, ושם לברר את כל הנושאים. תודה רבה. חבר הכנסת מסעוד גנאים, בבקשה.

רק לפני רגע, מה עם "חמאס" עוברים להצבעה בבקשה. מליאה מול הסרה. בבקשה. אנחנו עוברים להצבעה, מליאה מול הסרה. ועדה. לא, ועדה. להעביר לוועדה. רק רגע.

מה אתם רוצים? להעביר לוועדה. להעביר לוועדת האתיקה. ושלא יתבלבל, הדיון הוא בנושא החסינות של באסל גטאס, הדיון, חברת הכנסת מירב בן ארי, הדיון הוא: המשט לרצועת-עזה.

ועכשיו אנחנו צריכים להצביע,

ועדת האתיקה. לא לא, זה לא קשור. אני הצעתי את ההצעה לסדר-היום. סליחה. או מליאה או הסרה. או מליאה או הסרה. ועדה.

רגע, אני הצעתי את ההצעה לסדר-היום. כשמישהו מציע נותנים לו לבחור, נכון? אני רוצה דיון בוועדה את לא יכולה להעביר, ועדת הכנסת. ועדת הכנסת. חברת הכנסת מירב בן ארי, אנחנו תכף נברר. רק רגע, בסדר? רק רגע, אנחנו מבררים את זה, רק שנייה. ושזה יהיה על החסינות שלו, לא על המצב של הפלסטינים בעזה,

חברים, חברת הכנסת קסניה, אתם רוצים שזה יעבור למליאה, או ועדה? מליאה. ועדה. ועדה. מירב בן ארי, ועדה?

אוקיי. חברת הכנסת ברקו. ועדה. ועדה. חברת הכנסת זועבי? מליאה.

אוקיי, זה עובר לוועדה.

אז אנחנו מצביעים בשלב ראשון: מליאה מול הסרה. רגע, אני אסביר. רק שנייה. אנחנו מצביעים עכשיו, שזה יעבור לוועדה. מליאה מול הסרה. אם הסרה מקבלת יותר, זה מוסר מסדר-היום. לא, מי שבעד, בעד, מי שנגד, נגד. ברור. רק רגע, אני רוצה לעשות פה סדר.

כל פעם אתה עושה סיבוב על החדשים, דווקא חשבתי שבנינו פה משהו, אנחנו מצביעים מליאה מול ועדה. מליאה זה יהיה נגד, ועדה זה יהיה בעד.

הפוך? אוקיי. מליאה, בעד, רגע, רגע, מה, אנחנו מצביעים נגד.

רק שתי אופציות, אפשר לדעת, אני עדיין חדשה. יש כאן מי שמנחה אותי. חבר הכנסת טיבי, סבלנות. יש כאן מי שמנחה אותי, אני עדיין חדשה, אני לומדת את הדברים, הוא מי שמנחה אותי. ומה שעכשיו הוא הנחה אותי, זה מה שיהיה: מליאה זה יהיה בעד, ועדה יהיה נגד. בסדר? אני לא שמעתי אותך. אני עושה הצבעה. בבקשה, נא להצביע. גם בזה האופוזיציה מפוצלת? ההצעה להעביר את הנושא לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. בעד, 8, נגד, 14, אין נמנעים. זה יועבר לוועדת הכנסת. ועדת הכנסת תחליט לאן זה ינותב. נעבור להצעות לסדר-היום בנושא: אירועי הירי האחרונים והפיגועים בירושלים,

ישיב השר לביטחון הפנים גלעד ארדן. חבר הכנסת איתן כבל, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חברותי וחברי הכנסת, רשמות פרלמנטריות, אני אתמודד עם זה. בסדר גמור, אדוני היושב-ראש. חברותי וחברי חברי הכנסת,

הפיגועים השבוע, חבר הכנסת איימן עודה, אני אומר את זה לך, לנו, לכל חברי הכנסת, ראויים לכל גינוי. אנחנו חייבים לעשות את ההבחנה ואת ההפרדה על המאבק שמתקיים כאן, מאבק פוליטי לגיטימי, ואת ההבחנה בין הנושא הזה לבין הפיגועים. אני אומר את זה לכם: לא יקום ולא יהיה מצב שמישהו מהחברים שלי לסיעת המחנה הציוני לא יקום ויתקומם, כמו שכל אחד כאן בכנסת ישראל לא יקום ולא יתקומם נגד פיגועים, ולא משנה איפה הם. הרג אדם באשר הוא הרג, אנחנו נצא נגדו בכל הכוח. זה לא נכון. אתה לא יוצא נגד, חברת הכנסת חנין זועבי, אני אענה לך.

חברת הכנסת חנין זועבי, אני יוצא נגד הכול. אבל אני רוצה להזכיר לך, אני לא רוצה להיכנס לזה, עצם העובדה שאת מבקשת לעשות השוואה, עצם העובדה שאת מבקשת ממני לעשות את ההשוואה לא מקובלת עלי. למה? הילדים בעזה לא שווים? לא, תסלח לי, הם לא בני-אדם? הדם שלך, ? תסלח לי, אז מה אתה אומר? אם אני לא אומר אז אתה מצדיק את הרצח פה בארץ? אני מתנגד, אתה לא.

אז בוא נעשה, תסלח לי, אני, יש לי עליונות מוסרית עליך.

חבר הכנסת זחאלקה, אני קודם כול לא, תכף אני אעלה ואענה לך. אתה תעלה ואתה יכול לבוא להגיד מה שאתה רוצה. האם אני יודע בכלל למנוע ממך לדבר? מישהו פה, מה זאת אומרת אין השוואה? חנין זועבי, חנין זועבי, אל תפריעי לי. זה לא מעניין אותי מה את אומרת. אתה, אתה השבת. חנין זועבי, אני לא מחבורת המעודדים והמעודדות שלך שמתכוונים לענות לך. אני מבקש ממך, גברתי היושבת-ראש, אני נראה לך מעודד או מעודדת שלה?

אני מבקש, אל תפריעי לי.

את כן מפריעה לי בקריאות.

עוד יכול לקבל אותו, גם אם קשה לי, באהבה. את, עשי לי טובה בבקשה. לא, לא. סליחה, אתם מפריעים לו. בבקשה לא להפריע. לא להפריע לחבר הכנסת כבל. אמרתי לך תענה, תיתני לו. בזבזת לו את כל הזמן. אני מבקשת, חברת הכנסת חנין זועבי. אל תפריעי, חברת הכנסת זועבי, סליחה. אל תפריעי לי. אני חוזר ואומר כאן בצורה שאיננה משתמעת לשתי פנים, ואתה יכול לעלות אחר כך, זחאלקה, להגיד מה שאתה רוצה, אני איאבק בכל הכוח כדי שפה נגיע למצב שיש שתי מדינות לשני עמים. נא לסיים. הפריעו לי, אני מבקש.

זו האמונה שלי ועל זה אני אלחם. אבל יחד עם זאת, כל מי שינסה לפגע בנו פה ימצא אותי, אותנו. יש גבול. אינני מוכן לקבל זאת בשום פנים ואופן, בשום פנים ואופן. ואנחנו אומרים זאת בצורה שאיננה משתמעת לשני פנים: מאבק, כן, להרוג, לא, בשום פנים ואופן. אנחנו כאן נילחם ונרדוף אחרי כל מי שינסה לפגע בנו.

תודה רבה. חבר הכנסת אראל מרגלית, לא נמצא. חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה, גם היא איננה. חבר הכנסת משה גפני, בבקשה,

חבר הכנסת יואב בן צור נמצא? את מתבלבלת, התבלבלתי, כן. בסדר. חבר הכנסת ישראל אייכלר, בבקשה. אני כבר רציתי להגיע לסוף היום. לאט-לאט. אחריו, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה. היושבת-ראש, כבוד השר, חברי הכנסת, אין ספק ששפיכות הדמים שקורית בארץ-ישראל היא דבר בלתי טבעי שלא צריך להיות, וכל מעשה טרור חייבים להילחם נגדו ולמגר אותו, בעיקר להרתיע מפניו. אבל כשאנחנו רואים את חוסר הצדק של אומות העולם כלפי מדינת ישראל בדוחות על פשעי מלחמה, אנחנו צריכים להתבונן על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת. הרי אי-אפשר להכחיש את תמונות הזוועה המגיעות מן המזרח התיכון. זעקת האזרחים הטבוחים ושרופים וטבועים במים ובדם עולה מסוריה,

מסודאן ומכל מדינה אחרת במזרח התיכון, למה ומדוע הם נטפלים דווקא לכובש הישראלי בעזה וביהודה ושומרון? רבותי, יש היגיון בשיגעון. כל מי שמתלונן על יחס של איפה ואיפה בקרב אומות העולם צריך לדעת ולחפש את התשובה היהודית לטענה הפלסטינית: ליסטים אתם שכבשתם ארץ שבעה עמים. אין תשובה לטענה הזאת אם אין מאמינים במי שאמר והיה העולם ובנותן התורה, כי התורה היא הקושאן היחיד להצדקת קיומו של עם ישראל בכלל ובארץ-ישראל בפרט. כל זמן שהמדינה ומוסדותיה באופן רשמי אינם מקבלים את חוקי התורה ומורדים בה' אלוהי ישראל, בקושי מכירה בזכות הדמוקרטית של שומרי התורה לחיות בארצם, אין לה תשובה מוסרית לטענה העתיקה: ליסטים שכבשתם ארץ שהיו בה עמים לפניכם. אגב, בתורה עצמה זה כתוב: לא מצדקתכם נתן לכם הארץ הזאת, כי היו פה גויים אשר לפניכם. כל זמן שמערכות המשפט והשלטון וכלי התקשורת שוטפים את מוחו של העם בכל שעות היממה שחוקי התורה אינם מחייבים, אינם לגיטימיים, אלא רק במישור הפרטי, ולא במישור הציבורי, הם נותנים פתח לטענה שהכיבוש משחית מ-1948, מתש"ח, ולא רק מכיבושי תשכ"ז, שזה 19 שנים בלבד לאחר מכן. התשובה היהודית האמיתית היא בפרשת השבוע: "זאת חקת התורה". שואלים כל המפרשים: הרי כל תרי"ג המצוות הן חוקת התורה, למה דווקא בפרה אדומה? אלא כשם שטהרה באפר פרה אדומה היא חוק בלי טעם, שאומות העולם מונים את ישראל לומר מה המצווה הזאת ומה הטעם יש בה, כך כל מצוות התורה אנחנו צריכים לקבלן כחוק בלי טעם. חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. כל המצוות, גם מצוות שבר-דעת מבין, כמו לא תרצח או לא תגנוב, צריך לקיים רק בגלל שכך ציווה הבורא. לכן אין בכלל ויכוח על זכותנו לחיות בארץ-ישראל, כי כך ציווה הבורא בתורתו, זאת התשובה. נכון שיש מצווה ללמוד את טעמי המצוות, אבל כאשר באים לערער על חוקי התורה, זה מה שמביא את אומות העולם להגיד: סליחה, למה אתם מבצעים כיבוש? נא לסיים.

גברתי היושבת-ראש, אסיים במשפט אחד ואומר: הפתרון היחיד לשאלה הקיומית של עם ישראל בארץ-ישראל הוא חוקת התורה, ועל חוקת התורה, אין לאף אחד רשות לערער אחריה. לכן אנחנו נמצאים בארץ-ישראל בזכות, בזכות התורה, בזכות הבורא, ובזכות האמונה בה' אלוקי ישראל ובתורתו, שנתן לנו את ארץ-ישראל. אין שום תשובה אחרת צודקת.

חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, בבקשה. ואחריו, חבר הכנסת אורן חזן. גברתי היושבת-ראש, רבותי חברי הכנסת, באחד משיריה הזמרת פיירוז אומרת, או שרה: כשנפלה ירושלים נסוגה האהבה, ובלבבות אנוש שכנה המלחמה. בכיבוש ירושלים ב-1967, כמו כל שטחי הגדה המערבית ורצועת-עזה, גם שטחים אחרים, בגולן, ואז גם בסיני, לא רק שלא הסתיימה המלחמה, אלא התחילה מלחמה חדשה. מצב הכיבוש הוא מצב של מלחמה מתמדת, של אלימות בלתי פוסקת כלפי אנשים, אתם לא מסוגלים לשבת, לפעמים אלימות שקטה, לא מוחשית, שלא רואים אותה ביד, אבל עצם העובדה ששמים מחסום, בונים גדר, מונעים תנועה של אנשים, מונעים ביטוי פוליטי, כל אלה הם ביטויים המונעים מעם את חירותו ואת האפשרות לחיות כשאר העמים, זה האלימות. אני, כמובן, מתנגד, כעמדה עקרונית, לכל פגיעה בחפים מפשע, באזרחים חפים מפשע, בכל מקום ובכל מצב. מעולם לא הצדקתי זאת ולעולם לא אצדיק זאת. אך כאשר אני רואה, אני חושב שיש מוסר כפול אצל מרבית חברי הכנסת, לצערי הרב, שמזדעקים כאשר יש פגיעה ביהודי, בירושלים או במקום אחר, ו-1,462 אזרחים בעזה, לא מעניין אותם. חבר הכנסת איתן כבל אומר: זה לא אותו דבר,

יש דם ויש דם, יש בני העם הנבחר ויש בני העם הנדרס. אנחנו לא מסכימים להיות העם הנדרס. העם הפלסטיני רוצה באיחוד. ואני מודיע לכם מכאן: ירושלים היא נשמתה של פלסטין העצמאית. בלי ירושלים אין, יש פלסטין, היא גופה, היא גוף ללא רוח.

לא יהיה, ולא יהיה הסדר אלא בנסיגה ישראלית מהשטחים הכבושים בירושלים המזרחית. נא לסיים.

אני מציע לכם לא לנסות אפילו לעשות דבר כזה. הפשרה ההיסטורית שבה העם הפלסטיני מוכן, הביע נכונות, לוותר על 78% ממולדתו ההיסטורית, נא לסיים. אתם צריכים להגיד תודה רבה. במקום זאת אתם רוצים עוד ועוד. תאוות הבצע תוביל לאסונות. תודה רבה.

חבר הכנסת חזן, בבקשה. אתה מדבר בטרמינולוגיה יהודית, מתי ירושלים

גברתי היושבת-ראש, כבוד השר, חברי הכנסת, הפיגועים האחרונים מעידים על השפלות החדשה של הרוצחים, הרוצחים הפלסטינים, אותם אלה שעולים לאוטובוסים שלנו ואחר כך מבקשים לרצוח בנו, אותם אלה שמנצלים ניצול כואב וציני את הלב היהודי הטוב, אותם אלה שמנצלים את הניצול הזה כדי אך ורק לבצע מעשי זימה, רצח ותאוות דם. ביום שישי האחרון, במהדורת החדשות המרכזית של "חדשות 10", הכתב הצבאי, לא חשוב שמות, ציין, ואני מצטט: פיגוע ראשון עם הרוג, אחרי שנה, ההרוג הראשון מאז חטיפת ורצח שלושת הנערים. חברים, מאז חטיפת שלושת הנערים, מאז "צוק איתן", התרחשו עשרות פיגועים במדינת ישראל על-ידי בני עוולה, פיגועי דריסה, זריקת אבנים, דקירות ופיגועים כאלה ואחרים. הפיגועים האלה מתרחשים יום-יום, כחלק מאינתיפאדת הטרמפיאדות שקיימת בקרבנו. רק בחודש פברואר האחרון הלכה לעולמה אדל ביטון, זיכרונה לברכה, והיא רק בת ארבע, שנרצחה בפיגוע אבנים לפני כשנתיים כן, גם פיגוע אבנים הוא פיגוע טרור רצחני לכל דבר ועניין. אני מבקש להקריא פה את שמותיהם של הנרצחים בשנה שחלפה: ב-4 באוגוסט 2014, פיגוע דריסה על-ידי טרקטור בירושלים, שבו נרצח הרב אברהם וולס, זיכרונו לברכה, בן 29 במותו, ב-16 בספטמבר 2014, חיתוך כבלי הסנפלינג, בעת עבודתו באתר בנייה, נרצח נתנאל רואי עראמי, זיכרונו לברכה, בן 26 במותו, ב-22 באוקטובר, פיגוע דריסה בתחנת הרכבת הקלה בגבעת-התחמושת בירושלים, בפיגוע נרצחו חיה זיסל בראון, בת שלושה חודשים בלבד במותה, וקארן מוסקרה, זיכרונה לברכה, בת 20 במותה, ב-5 בנובמבר 2014, פיגוע דריסה בתחנת הרכבת הקלה ברחוב שמעון הצדיק בירושלים, שבו נרצחו קצין מג"ב פקד ג'דעאן אסעד, זיכרונו לברכה, בן 39 במותו, ושלום אהרן בעדני, זיכרונו לברכה, בן 17, ב-10 בנובמבר, פיגוע דקירה בתחנת הרכבת "ההגנה" בתל-אביב, מחבל ניסה לחטוף את נשקו של חייל, דקר אותו כמה פעמים בפיגוע נרצח סמל ראשון אלמוג שילוני, זיכרונו לברכה, בן 20 במותו, פיגוע דריסה נוסף ודקירה בצומת אלון-שבות, שבו נרצחה דליה למקוס, זיכרונה לברכה, בת 26 במותה, ב-18 בנובמבר, כמה ימים אחרי, טבח בבית-הכנסת "קהילת בני תורה" בהר-נוף בירושלים, שני מחבלים תקפו מתפללים בגרזן וסכין, ארבעה אזרחים ושוטר אחד נרצחו, הרב קלמן זאב לוין, זיכרונו לברכה, בן 55 במותו, הרב משה טברסקי, זיכרונו לברכה, בן 59 במותו, אברהם שמואל גולדברג, זיכרונו לברכה, בן 68 במותו, נא לסיים. אריה קופינסקי, זיכרונו לברכה, בן 43 במותו, רס"ר זידאן סייף, בן 30 במותו, עוד רגע אחד, גברתי היושבת-ראש, ב-15 באפריל השנה, פיגוע דריסה בגבעה-הצרפתית בירושלים, שבו נרצח שלום יוחאי שרקי, זיכרונו לברכה, בן 25 במותו.

יחד עם דני גונן, זיכרונו לברכה, שנרצח ביום שישי האחרון במעיין עין-בובין, סמוך ליישוב דולב, אלה 15 הרוגים שנרצחו פה בידי מחבלים בני עוולה, רובם תושבי ירושלים.

הטרור שמתגבר בקרב הפלסטינים תושבי ירושלים הוא ניצול עצוב, אנחנו צריכים לעשות לזה סוף. חבר הכנסת חזן, נא לסיים. יהי זכרם ברוך. השם ייקום דמם. אני קורא מפה, ואני סומך על ראש הממשלה ושר הביטחון, לעשות הכול כדי לעצור את מרצח הדמים הזה.

אני קורא גם לכם, חברי הרשימה הפלסטינית, לגנות בתוקף, בנחרצות, הרג אזרחים שהם אזרחים שווים בדיוק כמוכם. חבר הכנסת חזן, נא לסיים.

ישיב השר גלעד ארדן, השר לביטחון פנים. בבקשה. מה זה "הרשימה הפלסטינית"? זו לא רשימה פלסטינית, זו הרשימה

אמרתי "הרשימה המשותפת", הם מגדירים את עצמם פלסטינים. אל תקנה את זה, להפך, תקרא "ערביי ישראל".

אמרתי הרשימה המשותפת, אם אפשר לקרוא לזה רשימה משותפת,

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, לפני שאני אתייחס לנושא הפיגועים, כיוון שאני בכל זאת אחראי לנושא ביטחון הפנים, ולמשט שמיועד להגיע לרצועת-עזה יש השלכות גם בנושא הזה,

לנסות להכפיש את מדינת ישראל, ומדובר בפרובוקציה ותו לא. כמו שהוסבר כאן קודם, אין שום מצור, המעברים הורחבו, הם מאפשרים כניסה של כ-800 משאיות עם סחורות ביום. סחורות שמוגדרות דו-שימושיות, כמו מלט ואמצעי בנייה, נכנסות באמצעות ארגונים בין-לאומיים. חברי הכנסת כאן יודעים היטב שה"חמאס" ו"הג'יהאד האסלאמי", שהם ארגוני טרור ורצח, לא שינו שום דבר בהתנהגות שלהם, ממשיכים לנסות להבריח לרצועה אמצעי לחימה וציוד כדי לייצר את כלי הרצח שלהם, ואנחנו זוכרים,

את אוניות הנשק מאיראן, שעצרנו ויועדו להגיע לעזה בדיוק למטרה הזאת, לשם הרג ורצח של חפים מפשע, דבר שרק מכביד על החיים של האוכלוסייה האזרחית ברצועה, ובאמת, לבי עליהם על הטעות שהם עשו, שהכתירו את ה"חמאס" ובחרו בו להוביל, ארגון טרור שינהל את חייהם. ואני שוב אומר, מי שעוזר למשט הזה ומי שתומך בו, עוזר לטרור ולרצח של חפים מפשע כתוצאה מהפעולה הזאת של התמיכה. אנחנו פועלים נגד המשט בהתאם לחוק הבין-לאומי, כפי שהזכירה כאן חברת הכנסת את דוח ועדת פלמר, ואני מאוד מקווה שהמשט הזה בסופו של דבר לא ינסה בכלל להגיע לחופי עזה, אבל אם הוא ינסה, הוא ייעצר בדיוק כמו כל המשטים הקודמים, ומשטרת ישראל ערוכה לקלוט ולתחקר ולחקור את מי שיימצא במשט הזה. אם יהיו בו חברי כנסת,

ייבחן נושא החסינות שלהם, ובהתאם להחלטות של היועץ המשפטי לממשלה,

גם הם ייחקרו על אחריותם הפלילית בתמיכה בעבירה חמורה על החוק. עכשיו, לגבי רצף הפיגועים, אתמול אני ביקרתי את לוחם מג"ב, שעדיין אי-אפשר להזכיר את שמו, שנפצע אנושות ביום ראשון סמוך לשער שכם בירושלים. הלוחם הגיבור הזה, שהגיע לבית-החולים, מי שלא יודע, במצב של מוות, על-פי ההגדרות הרפואיות, הוא נפצע מכמה דקירות של מחבל, שניסה למעשה לרצוח אותו, דקר אותו בצורה נבזית ושפלה מאחור, בדקירה שהגיעה עד לבו, ורגע לפני שהוא איבד את הכרתו, אותו לוחם גיבור הצליח במקצועיות גם לנער את המחבל מעל הגב שלו, להסתובב אליו ולנטרל אותו, וכל זה כדי להציל חייהם של רבים אחרים באזור שהיו עלולים להיהרג ולהיפצע באירוע הזה, דרך

האירוע הזה מצטרף לרצף של אירועי טרור שהתרחשו בעת האחרונה. כפי שאנחנו זוכרים, רק ביום שישי האחרון, סמוך ליישוב דולב, שוב, בצורה שאין נבזית ובזויה ופחדנית ממנה, המחבל עוצר את דני גונן, זיכרונו לברכה, ממציא איזה סיפור, אמתלת שווא, ומנצל זאת כדי לירות מטווח אפס, ולרצוח בחור צעיר, שכל חטאו היה שהוא רצה לטייל בסוף השבוע. לא שמעתי פה גינויים קשים של חברי הכנסת, שמדברים גבוהה-גבוהה על המשט, נגד הרצח המתועב הזה. האירוע החמור הזה נחקר בימים אלה על-ידי יחידת הפח"ע במחוז ש"י בשיתוף השב"כ. ולצערי, אני כמובן לא יכול להרחיב לגבי החקירה, היא אומנם נמצאת בראשיתה, אבל אני כמובן אעשה הכול כדי שכוחות הביטחון יפעלו ויעשו כל שביכולתם לתפוס את הרוצח הזה ולהעמיד אותו לדין בגין הרצח הנתעב. נוסף על כך ראינו בימים האחרונים ניסיון לינץ', שאליו שרון גל התייחס קודם, האירוע התרחש בשבוע שעבר, כאשר נהג יהודי נתקע עם רכבו מול המסגד המרכזי בכביש 20, בבית-חנינא. אחרי שהוא נתקע עם רכבו התחילו כמה צעירים ליידות לעברו אבנים ולנסות לבצע בו לינץ'. למזלו ולמזלנו, הוא נמלט בסיוע רכב אשר חלף במקום, והזעיק את המשטרה. גם האירוע הזה נמצא בחקירה מעמיקה. את כל זה אני אומר, כי כשאני נכנסתי לתפקידי, לפני כארבעה שבועות, הדבר הראשון שביקשתי לקבוע הוא סיור במזרח-ירושלים, כדי לבחון מקרוב את כל התלונות והטענות שאני שומע, והתרשמתי שהן מוצדקות, של האוכלוסייה היהודית שמתגוררת במזרח העיר, כי בעיני, ואני אומר את זה גם לאחר שני ביקורים, ביום שישי הקרוב יהיה,

הביקור השלישי, תחושת הפחד שבה הם חיים היא לא מתקבלת על הדעת. המבחן שלנו, כפי שאני רואה אותו, כממשלה, לריבונות ולמשילות שלנו,

בכל רחבי מדינת ישראל,

קודם כול, בירושלים בירת ישראל.

חברותי וחברי, אני מתכוון לקיים פורום אכיפה קבוע בנושא ירושלים, כדי לעקוב מקרוב אחר סטטוס הביטחון והפרות הסדר. זה פשוט לא ייאמן שמספר בקבוקי התבערה והזיקוקים שנורים שם, גם כלפי יהודים, גם כלפי כוחות הביטחון, זה דבר שכבר כמעט נתפס כשגרה, כדבר מובן מאליו, ושלא יהיו טעויות: אני מתכוון לקדם חקיקה, לא רק לגבי האחריות של המבצעים עצמם,

רבים מהם קטינים, אבל גם לגבי ההורים שלהם, שיודעים על הפעילות, שמעורבים בה, שחלק מהאמל"ח שמשתמשים בו מאוחסן בידיעתם בבתים של אותם קטינים שמעורבים בפעילות האלימה הזאת. מאז מבצע "שובו אחים", ו"צוק איתן", זה כתשעה חודשים, פועלת במחוז ירושלים מפקדה נוספת, במסגרת מבצע "שומרי החומות". במסגרת זו המפקדה פורסת מערך כוחות מיוחד במוקדי החיכוך במזרח העיר ירושלים ובעיר העתיקה, במיצוי מכלול האמצעים העומדים לרשות המשטרה. מאז תחילת פעילות המפקדה תוגבר מחוז ירושלים באלפי שוטרים, וגם כיום המפקדה מונה מאות שוטרים. השוטרים המתגברים את המחוז הם שוטרי יחידות משטרה מיוחדות. רק שתדעו, מקום השירות של רובם הוא לא ירושלים, אלה שוטרים שהובאו מכל רחבי הארץ כדי לתגבר, ובעצם נאלצים לשרת הרחק ממקום מגוריהם או מקום משפחתם. למרות זאת, בשום שלב בתשעת החודשים האחרונים לא הופסק התגבור, ונוסף

משטרת ישראל מפעילה גם אמצעים מיוחדים לטיפול באירועי הביטחון השוטף. מופעל מסוק, בלון, כל מיני אמצעי חוזי. פעילות השוטרים והכוחות כבר הביאה לסיכול מספר רב של אירועים בתקופה הנוכחית. נוסף על המבצע שציינתי, שנקרא "שומרי החומות", הוכנה תוכנית לחיזוק ביטחון ירושלים, ואני מקיים, כפי שאמרתי, פורום מעקב קבוע אחרי היישום שלה, ובמסגרתה יתווספו למחוז ירושלים בשנה הקרובה מאות שוטרים ויירכשו אמצעים טכנולוגיים מתקדמים. יישום התוכנית למעשה התחיל, בפועל, אבל הוא צריך להתבצע ביתר שאת בשנה הקרובה. מספרים,

כדי לסבר את האוזן, בזה אני אסיים: במסגרת פעילות מחוז ירושלים והמפקדה נעצרו מתחילת שנת 2015 412 חשודים בהפרות סדר ופעולות טרור במזרח-ירושלים,

שוב אני אומר, לצערי, 240 קטינים, 240 קטינים נעצרו, ו-172 בגירים. הוגשו 102 כתבי אישום. יש לי הרבה מה לומר גם על האופן שבו השופטים מתייחסים להשלכת בקבוקי תבערה וירי זיקוקים בכינון ישיר, אבל על כך אני דן עם שרת המשפטים. אני חושב שיש כאן מקום לפעילות חקיקתית נרחבת, כדי שהכנסת תבטא את החומרה שהיא מייחסת להשלכת בקבוקי תבערה, שמשום מה, אין לי מושג איך זה קרה, הפכה לשגרה בחלקה המזרחי של ירושלים, בירת ישראל, שאינה מוזכרת בקוראן ולו פעם אחת. חשוב לי להדגיש מעל במה זו שבמסגרת תפקידי, זה לא נכון. אז תבקשו מהצד, עוד מעט, מהיושבת-ראש, ותצטטו. חבר הכנסת. חשוב לי להדגיש שבמסגרת תפקידי כשר לביטחון פנים אני מתכוון לתת עדיפות לכל נושא הגברת תחושת הביטחון האישי של הציבור בישראל. ודבר אחרון: מי שמגבה כאן את ההנהגה הפלסטינית ואת הרשות הפלסטינית, אני לא מדבר רק על ארגון הטרור והרצח "חמאס", שחלקכם מגבים אותו, אבל גם מי שמגבה את הרשות הפלסטינית, כדאי שידע: הרשות הפלסטינית הנבזית, לא רק שלא גינתה את הרצח בדולב, לא רק שלא גינתה את ניסיון הרצח שרק בנס לא הסתיים ברצח של לוחם מג"ב בעיר העתיקה, הרשות הפלסטינית גם מתעללת יום-יום בתושבי הרשות הפלסטינית, הכול רק כדי לנסות להשחיר את פניה של מדינת ישראל. אני נותן דוגמה הכי אקטואלית, על בשרי: אנחנו ניסינו לתת הקלות שלא היו כמותן מאז הסכמי אוסלו, ולאפשר בכל יום שישי של הרמדאן, מיום שישי האחרון, לאפשר לעשרות-אלפי פלסטינים להיכנס באוטובוסים פלסטיניים, על בסיס בדיקה של המשטרה הפלסטינית, בלי בידוק בכלל, לעיר העתיקה ולהר-הבית, כדי להתפלל. מי שמנע את זה היום בהחלטה סופית זה נשיא הרשות אבו מאזן וההנהגה הפלסטינית.

כי עדיף לו שהפלסטינים יעמדו כמה שעות בבידוק, רק שישראל לא תיראה בסדר, שהיא באה לקראת הפלסטינים במסגרת חופש הדת והפולחן. אז כדאי שהפלסטינים, וגם אתם שמייצגים אותם כאן, תדעו את האמת. אני מציע להסתפק בתשובתי. אם ירצו דיון בוועדה, להעמיק, אני אשמח להמשיך.

תודה. אז, דיון במליאה או בוועדה. השר מציע להסתפק. רגע, רצו לצטט חוקים מהקוראן. אנחנו מסתפקים בתשובת השר. חבר הכנסת איתן כבל כאן, תשובת השר מספקת? יש לי כמה הערות, אבל אני מסתפק. חבר הכנסת אייכלר, תשובת השר. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה? מליאה. מליאה. חבר הכנסת אורן חזן, מסתפק בתשובת השר?

אז אנחנו מצביעים, מליאה מול הסרה. בעד יהיה מליאה, והסרה יהיה נגד. עוד פעם להסביר? לא לא, הבנו. הסרה זה נגד, נכון?

בבקשה, נא להצביע. ההצעה שלא לכלול את

4, נגד, 14, אין נמנעים.

אירועי הירי האחרונים והפיגועים בירושלים, מוסר מעל שולחן המליאה. בבקשה, חבר הכנסת דוד ביטן, הודעת ועדת הכנסת. שתי הודעות, אחת להצבעה ואחת לא. זאת, לא להצבעה. החלטת ועדת הכנסת בדבר מועדי המושב הראשון והשני של הכנסת העשרים, מאי עד אוקטובר 2015, בהתאם לסעיף 18 לתקנון הכנסת וכפוף להוראות סעיף 9 לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994, ועדת הכנסת מחליטה לאשר את קביעת יושב-ראש הכנסת לאחר התייעצות עם סגניו בדבר מועדי המושב הראשון והשני של הכנסת העשרים, כדלקמן: כנס הקיץ 2015, כנס הקיץ נפתח ביום ראשון, י"ד באייר התשע"ה, 3 במאי 2015, ויסתיים ביום ראשון י"ז באב התשע"ה, 2 באוגוסט 2015. כנס החורף 2016-2015, כנס החורף ייפתח ביום ראשון, כ"ח בתשרי התשע"ו, 11 באוקטובר 2015. עם זאת, שתדעו שבספטמבר יקראו לנו, באמצע הפגרה. עכשיו אני מפנה להודעה שכוללת גם הצבעה. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, ועדת הכנסת החליטה היום להציע לכנסת להקים שלוש ועדות מיוחדות, שפעלו גם בכנסת הקודמת. אלה הוועדות, סמכויותיהן והרכבן: הוועדה המיוחדת לזכויות הילד, סמכויות הוועדה: הגנה על ילדים וקידום מעמד ילדים ובני-נוער, במטרה לממש את זכויותיהם ברוח האמנה הבין-לאומית לזכויות הילד, לרבות מימוש העקרונות של טובת הילד, אי-הפליה, הזכות להתפתחות בתנאים נאותים, והזכות של ילדים ובני-נוער להשמיע את דעתם בעניינים הנוגעים להם. הוועדה תהיה בת תשעה חברים,

שני נציגים, חברי הכנסת יואב קיש ואורי מקלב, המחנה הציוני, נציג אחד, הרשימה המשותפת, נציג אחד, חבר הכנסת יוסף ג'בארין, יש עתיד, נציגה אחת, חברת הכנסת קארין אלהרר, כולנו, נציגה אחת, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, הבית היהודי, נציג אחד, חבר הכנסת מרדכי יוגב, ש"ס, נציג אחד, חבר הכנסת יעקב מרגי, ישראל ביתנו, נציגה אחת, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. הוועדה המיוחדת לפניות הציבור, סמכויות הוועדה: טיפול ומתן מענה שוטף לפניות הציבור שמגיעות לוועדה מאזרחים ומארגונים שונים, קיום קשר שוטף עם משרדי הממשלה ועם נציגי פניות ציבור בגופים שונים, תוך הבטחת זכויותיהם וסמכויותיהם לטיפול בפניות הציבור במוסדותיהם, הסדרת נושא הטיפול בפניות הציבור במוסדות הממשלתיים והציבוריים לשם קביעת נורמות טיפול אחידות ככל האפשר בין כל הקובעים שעוסקים בנושא, שמירה והגנה על מקבלי שירותים ציבוריים, יצירת שיתוף פעולה עם משרדי הממשלה וגורמים שונים בניסיון להיטיב את השירות הניתן לאזרח, קיום דיונים בנושאים מגוונים הנוגעים במצוקות הפרט, הצרכנים ומקבלי השירותים הציבוריים. הוועדה תהיה בת תשעה חברים, כדלקמן: הליכוד, שני נציגים, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס ונציג נוסף, המחנה הציוני, שני נציגים, הרשימה המשותפת, נציג אחד, חבר הכנסת אוסאמה סעדי,

חבר הכנסת רועי פולקמן,

נציג אחד, ישראל ביתנו, נציגה אחת, חברת הכנסת סופה לנדבר, יהדות התורה, נציג אחד, חבר הכנסת ישראל אייכלר. הוועדה השלישית, הוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים והאלכוהול, סמכויות הוועדה: שימוש בסמים וסמים מסוכנים, לרבות לצרכים רפואיים, עבירות סמים ועבירות המבוצעות בשל שימוש בסמים מסוכנים, טיפול ושיקום, נרקומנים ונפגעים מסמים, הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול, מדיניות ציבורית, הסברתית וחינוכית למניעת השימוש בסמים ושימוש לרעה באלכוהול. הוועדה תהיה בת 11 חברים, כדלקמן: הליכוד, ארבעה נציגים, חברי הכנסת דוד ביטן,

בן ארי, אברהם נגוסה ונציג נוסף, המחנה הציוני, נציג אחד, הרשימה המשותפת, נציג אחד, חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף,

נציג אחד, חבר הכנסת מיקי לוי, הבית היהודי, נציג אחד, חבר הכנסת ינון מגל,

חבר הכנסת יצחק וקנין, ישראל ביתנו, נציג אחד, חבר הכנסת חמד עמאר,

נציגה אחת, חברת הכנסת תמר זנדברג. אני מבקש להצביע, אם אפשר. אנחנו נצביע, בבקשה, על הודעת יושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת דוד ביטן בעניין הוועדות. נא להצביע. הצעת ועדת הכנסת בדבר הרכב ועדות הכנסת נתקבלה. בעד, 10, נגד, אין, נמנע אחד. ההודעה מאושרת. הודעה נוספת, של מזכירות הכנסת. בבקשה. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 19) (תיקון), התשע"ה 2015, שהחזירה ועדת החוץ והביטחון, הצעת חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) (תיקון מס' 7), התשע"ה 2015, שהחזירה ועדת החוקה,

אנחנו ממשיכים בהצעות לסדר-היום בנושא: אירוע ההצתה בכנסיית הלחם והדגים בטבחה שבצפון הכינרת,

ישיב השר לביטחון פנים, השר גלעד ארדן. חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת איימן עודה. נחמן, דבר שעתיים, כי אין שר. וכשיש שר, יש שרים? יש שרים בירושלים. אני שואל, כשיש שר, יש שר? שרים למרותו. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אני שואל, מה הקשר? אני שואל, מה הקשר בין הדברים החצופים שאמר היום סגן שר הפנים על ערביי ישראל, כשהוא מאתגר את תעודת הזהות שלהם ובכך הוא מערער על אחד מהיסודות החשובים ביותר של מדינת ישראל, דברים שראש הממשלה לא חזר מהם, דברים שראש הממשלה ביקש להגיב, אבל לא עליהם, לבין האירוע בכנסייה ליד הכינרת? ואני רוצה שיהיה ברור שזה נגזר מאותו מקום בדיוק, זה בדיוק אותו מכלול. מי שלא מקשר בין הדברים שאמר סגן שר הפנים, הוא נותן לגיטימציה לפורעים, למחבלים יהודים, ללכת ולהצית אתרים קדושים. אז נכון, באו הסתייגויות, באו הסתייגויות של ראש הממשלה, בעניין הזה לפחות, ובאו הסתייגויות של הרבנים הראשיים, ובאו הסתייגויות של גורמים פוליטיים, כולל חברי למפלגה שעלו למקום. אבל מה לא קרה? ואני פונה אליך, אדוני השר. מה לא קרה, ומה לא קרה, לא רק עכשיו, מה לא קרה לאורך השנים האחרונות שבהן, כפי שמוסרים לי חברי ב"תג מאיר", יותר מ-40 כנסיות ומסגדים הוצתו משנת 2009, 40, ואף פעם אדם לא הועמד לדין. אף, כמה בתי-כנסת? רגע, אני, בדקת כמה מסגדים הוצתו?

אתה חושב שאני אגן על פגיעה באתר יהודי?

אתה עכשיו תזכיר לי את המצבות בהר-הזיתים, שמבחינתי כל שבר מצבה זה סכין בלב שלנו? אני מצדיק? תעביר לי אותם,

כי אני עוסק עכשיו בהצתת כנסייה. אה, באמת. אני עוסק בהצתת כנסייה, כי זה המקום האחרון שהוצת. והשיטה הפרובוקטיבית הזאת,

להגיד לי,

אנחנו נגן על פגיעה הכי קטנה במצבה בהר-הזיתים. המצבה הכי קטנה. מצדי שיעמוד שם שר המשטרה, השר לביטחון הפנים בעצמו, ויגן על המצבות האלה.

זה קשור ל, אם אגן פה אני יכול לתקוף שם? לא, נחמן, אתה לא צריך להתנצל. בכל מצב שדואגים לאנשים אחרים, כי כל דבר הופך להיות עניין, שדואגים,

אני כבר עברתי, כי כבר התראיינתי ואמרתי, אמרתי את זה,

אני כואב את כאבם של כל המשפחות וכל, של כל פגיעה באתר דתי באשר הוא, כמובן. אני רוצה לומר עוד משהו, לאוזניו של השר. 1,054 תיקי חקירה נפתחו בגין פגיעה בפלסטינים וברכושם בשנים 2005 2014, אני מקווה שיש לך את הסטטיסטיקה הזאת, רק ב-72 מהתיקים האלה, ב-7.4%, הוגשו כתבי-אישום. עכשיו, אני לא אומר שהמשטרה מתעלמת. אני רק אומר שזה במקום נמוך מאוד בסדר העדיפויות שלהם. ואני רק מצפה ממך ואתה,

אל תיעלב, מטאטא חדש, ואתה יודע לטאטא,

להיכנס בעובי הקורה, ולהגיד: חברים, תסבירו לי מה קרה פה, איך זה יכול להיות שיש חטיבות אחרות של עבירות שאנחנו רואים בהן הישגים הרבה יותר גבוהים, ולמה אנחנו כושלים בעניין הזה? פה אף אחד לא נתפס.

אבל זה מה שאני אומר.

לא, אני אומר, כמה נתפסו בפגיעה בבתי-כנסת? נחמן שי (המחנה הציוני): אני אומר ש-877,

נחמן שי (המחנה הציוני): 887 תיקים נסגרו ככה, בלי כתב-אישום. למה צריך להשוות? צריך לתפוס את שני הצדדים.

ועוד פעם, עוד פעם, חברים, הלוא, שיהיה ברור, שיהיה ברור, הציווי היהודי אומר: "ולא תחללו את שם קדשי". זה חל על כולנו, בלי יוצא מן הכלל. אני מזמין את השר להפעיל את כל כוחותיו, ויש לו,

הרבה משימות, גם נגד מי שפוגע במצבה או בבית-כנסת,

כשאתה אומר

גם בהר-הזיתים לא תפסו אף אחד. חבר הכנסת, נחמן שי, אז גם זה כישלון.

אז בבקשה, תעלה ותגיד את זה. אבל זה לא, דבר אחד לא מצדיק את השני. אני רוצה לסכם. תראו, האנשים שהציתו אש שם, הציתו אש בעם החי במדינת ישראל, בעמים החיים במדינת ישראל, ואש בין יהודים לערבים, וזו אש מסוכנת מאין כמוה. ואני פונה שוב לשר, אני מחכה לתשובתו, להיכנס בעובי הקורה בדחיפות, ולשים את מיטב,

היחידות של המשטרה, וראש הממשלה גם יפעיל את השב"כ כדי למצוא את האשמים ולהעמיד אותם לדין.

תודה רבה. חבר הכנסת איימן עודה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברות הכנסת וחברי הכנסת, ביום חמישי על הבוקר

הכנסייה הביזנטית, ההיסטורית, הלחם והדגים, "כַּנִיסַת א-טאבע'ה", אחת מהכנסיות הנחשבות ביותר בכל העולם. מעל פני המים בכינרת ריחפו דפים של הברית החדשה השרופה, אבל אף אחד לא יצליח לשרוף את אמירות הנצח (נושא דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: אשרי הענווים כי המה ירשו ארץ,

אשרי הרחמנים כי הם ירחמו, אשרי ברי לבב כי הם יחזו את האלוהים,) אשרי רודפי שלום כי בני אלוהים ייקראו. ואני שואל, מה מקור השנאה? היינו היום במחזה גזעני סוריאליסטי, כאשר סגן שר הפנים פונה אלינו ואומר שהוא עושה לנו טובה שאנחנו נמצאים במולדת שלנו, במולדת ההיסטורית שלנו. אנחנו לא באנו למדינת ישראל. מדינת ישראל באה אלינו ועלינו. אנחנו בני המקום הזה. אנחנו בני הכרמל, בני הגליל, בני מרג' אבן עאמר, בני א-סהל, בני א-נקב, אנחנו בני המקום הזה. כאשר בארזים נפלה שלהבת, מה יעשו אזובי הקיר? כאשר שר החינוך רואה בערבים רסיס בישבן, כאשר שרת המשפטים רואה בילדים הערבים נחשים, כאשר ראש הממשלה עולה, חשבתי שהוא רוצה להוקיע את שר הפנים, סגן שר הפנים.

וראיתי איך הוא מגבה אותו.

אז אומרים שהדג מסריח מהראש. אולי במקום הדג, אם זה "תג מחיר", אז בתי"ו, התג מסריח מהראש. ואני פונה אליך, השר לביטחון פנים, מר גלעד ארדן: 43 כנסיות, מסגדים, מנזרים, ורק לפני חודשיים חיללו את בית-הקברות, נא לסיים. ושברו את הצלבים בכפר ברעם. ועכשיו רוצים לבנות על בית-הקברות של אל-מֻג'אהד, עז א-דין אל-קסאם, לא נותנים למתים מנוחה. אז אם, אני מבקשת לסיים. אני מסיים, גברתי, משפט סיכום. אז תגיד לי, בבקשה, או שאתם כל כך חלשלושים, או שאתם לא רוצים לעשות שום דבר. אם זו הייתה פגיעה במה שנקרא "ביטחון המדינה", אנחנו יודעים איך אתם הופכים כל אבן.

אני אומר את מה אמר אמיל זולא: "אני מאשים". אני מאשים אתכם. תודה. חברת הכנסת עליזה לביא, ואחריה, חבר הכנסת ינון מגל. גברתי היושבת-ראש,

אדוני השר,

חברי הכנסת, ההצתה, ההצתה של כנסיית הלחם והדגים שעל שפת הכינרת היא איומה, איומה ומבישה,

ובטח אחרי הדברים הקשים שנאמרו פה היום, בואו לא נתייחס אליה כאל מקרה נקודתי וחד-פעמי. אנחנו נחטא לחובה שלנו כנבחרי ציבור, וגם לאחריות שלנו. הוונדליזם במוסדות הדת הופך לתופעה במדינת ישראל. ראו מה קרה בהר-הזיתים בחלקה של גור, בחלקה של אפגניסטן, בחלקה של התימנים, ונדליזם לשמו, ניפוץ של מצבות, שרפה של מצלמות. הפגיעה במוסדות הדת הופכת לתופעה, לאמצעי נורא של הבעת עמדה. הדברים שאמר פה סגן שר הפנים מזוז, חבר הכנסת מזוז, ראוי היה שלא ייאמרו, ואני מצפה שהוא ימצא את הבמה לבוא ולחזור בו. אבל בואו נחזור ונתכנס אל הסוגיה שאנחנו ביקשנו להעלות היום. אנחנו רואים פה שנאה, שנאה של האחר, עצימת עיניים שמפרידה את העולם כולו לאני והם, שייך וזר. כולנו בני הארץ הזאת. זה לא החזון של מדינת ישראל שאנחנו רוצים להיות לאורו. אני מזכירה לכולנו את מה שכתוב במגילת העצמאות שלנו: מדינת ישראל תהא מושתתת על יסודות החירות,

לאור חזונם של נביאי ישראל. שוויון זכויות חברתי, מדיני גמור לכל אזרחיה, בלי הבדל דת, גזע ומין, ומבטיחים חופש דת. אז אני לא רוצה לבוא ולדבר מי, עשה זאת. אנחנו לא יודעים. הכנסייה, כנסיית הלחם והדגים, זה אחד המקומות היפים בישראל. רבים מאתנו: יהודים,

מטיילים, באים להתפלל, באים לראות, וגם כמובן לראות את הנוף. ייתכן שמדובר ביהודי, במוסלמי, באדם שמבקש לחרחר ריב ומדון. מה שכן חשוב לי לומר: מדינת ישראל היא ערש הקודש והתרבות של מבקרים דתיים שמגיעים אליה מכל קצוות תבל, וחלילה לה שייפגע מעמדה ככזו. מדינת ישראל אסור לה לסבול אלימות והצתה כלפי מוסדות דת, בין אם זה בית-כנסת, מסגד או כנסייה. הנביא ישעיהו, ואני מזכירה לכולנו, אמר: "כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים". הבית שלי, המדינה שלי, בית תפילה תהיה לכל העמים. אנחנו צריכים נחישות, למנוע ולמגר אירועים מהסוג הזה. אנחנו חייבים לגנות בצורה חד-משמעית, בקול רם ויציב, ולא למצוא תירוצים כאלה ואחרים. אבל גם, אדוני השר, לנקוט פעולה.

לצערי, וזה עוד קודם זמנך, לא נעצרו חשודים במעשים האלה, לא מהצד הזה ולא מהצד הזה, על-ידי גורמי אכיפת החוק בישראל. את המציתים הפוטנציאליים אולי לא תמיד אפשר לאתר, אבל אפשר לפעול כנגד קולות חשוכים שקוראים לאנשים לפעול להגברת האפלה, להגבהת החומות המפרידות בינינו, בין אנחנו, בין בני-האדם שחיים כאן, בארץ הזאת, בני המקום, ונגד, אדוני השר, נא לסיים. נגד התקווה בלבבות. אסור לנו להמשיך ולאפשר את זה. עיני העולם כולו, וודאי עיני העולם הקתולי בפרט, נשואות לכנסיית הלחם והדגים לאחר ההצתה. אלפי מתפללים מגיעים מכל רחבי הארץ להביע תמיכה בנזירים ולהוקיע את המעשה הנפשע. אני מבקשת מכאן, מכנסת ישראל, לחזק את ידיהם של הנזירים ושל המשקמים העושים במלאכה,

קוראת להידברות ולשותפות פעולה, כמו שאנחנו יודעים לעשות. אני יוצאת נגד המסיתים והמשחיתים, ואני קוראת לך, אדוני השר, למצוא ולמצות את הדין עם המפגעים. תודה, גברתי. תודה, חברת הכנסת עליזה לביא. חבר הכנסת ינון מגל, בבקשה,

חבר הכנסת מרגי. הוא איננו. אוקיי. כבוד היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, שמעתי את דבריך, חברי נחמן שי, שמעתי את מה שאמרה סתיו שפיר, שאני לא נותן לעזור לאנשים אחרים. רק שההבדל ביני לבין סתיו שפיר, ואני מניח שגם ממך, ומאיילת, ומעליזה, ואחרים, בכלל, כל הצד הזה של האופוזיציה, הוא שאחרי השרפה בכנסייה אני נסעתי לשם. ואתה היחיד?

מה אתה אומר.

את נסעת לשם? אני במקרה לא נסעתי. סיעתי נסעה. אוקיי. ואני משם גיניתי, אני הייתי חברת הכנסת הראשונה שהוציאה תגובה, להוציא תגובות זה מאוד יפה.

ואני, ואני, חבר הכנסת, עכשיו, זה על זמנך.

גם אם אף אחד, גם אם אף אחד לא חשד שאני הצתתי את הכנסייה,

כן, אני מרגיש אחריות, כחבר כנסת. אני מרגיש אחריות כחבר כנסת, מהצד הימני, מהצד הימני של המפה, ואני גיניתי מן המקום הזה. היה לי חשוב לנסוע,

למקום, למה אתה תוקף אותנו?

לא, כי תקפו אותי קודם. לא תקפו אותך, ולגנות את המקום, ולגנות את המעשה. אבל לא ראיתי אותך, ולא ראיתי את נחמן, ולא ראיתי את הגברת שפיר, כן, באים להר-הזיתים או באים לבתי-כנסת, כשפוגעים בהם, ומגנים את,

הוצאת הודעת גינוי?

על מה?

סליחה, חבר הכנסת מגל, תפסיק להתעסק בי. אני מבינה שזה מעניין אותך כי המליאה

תפסיק להתעסק בי. לא הוצאת. לפני שבועיים.

בקיצור,

וגם לא את חברי הכנסת הערבים, לא ראיתי ולא שמעתי שהם מוציאים הודעות גינוי. כל הזמן באים, ותוקפים את היהודים, שהם גזענים, שהם עושים פרובוקציות וכדומה. לא קיים עוד עם שכל כך מתגונן ואומר: לא אנחנו. אנחנו מגנים. זו לא דרכנו. כל היום מגנים ומגנים ומגנים. איפה חברי הכנסת של השמאל? ואיפה חברי הכנסת הערבים? לא שאומרים: אנחנו מתנגדים לאלימות מכל סוג שהוא.

זה גם אני אומר: אני מתנגד לאלימות, מכל סוג שהוא. אני רוצה לראות את חברי הכנסת הערבים ואותך מגיעים כשפוגעים בהר-הזיתים להר-הזיתים, שאלתי אותך: מגיעים לבית-כנסת, איפה היית כשהייתה ההצעה לסדר? כשפוגעים בבית-כנסת, ולא ולא רק כשפוגעים בכנסייה.

אני לא מבין מה פתאום, מה מוסלמים לוקחים אפוטרופסות על כנסייה? אנחנו צריכים לקחת אפוטרופסות. אנחנו מגיני המקומות הקדושים. אין שום מקום בעולם, בטח שלא בעולם הערבי, עם כזה חופש פולחן. אין מקום כזה. תתחילו למצוא. בואו נגיד את האמת פעם אחת. בואו נגיד את האמת: אבל זה, אין חופש פולחן. מה פתאום המוסלמים לוקחים אפוטרופסות? אנחנו נותנים למוסלמים לקחת אפוטרופסות? חבר הכנסת איימן עודה, הוא צריך לעלות ולהגיד: כן, מה פתאום? הוא כואב יותר מאתנו את הפגיעה בכנסייה הזאת?

שזה, פוגע יותר מאתנו? נא לסיים. שלא עושים, חבר הכנסת ינון מגל, ולא, נא לסיים. אז, אז, אנחנו מגנים את הפגיעה בכל מקום קדוש,

אולי בניגוד לאחרים,

גם במקומות של נוצרים, גם במקומות של מוסלמים, אבל גם במקומות של יהודים.

תודה רבה. חבר הכנסת יעקב מרגי, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת אורי מקלב. ינון, אבל אני רוצה תשובה איפה היית בדיון על המשיסה בהר-הזיתים. על השמיסה. שמיסה?

ואם אתה רוצה לדעת מה זה, תשאל את גברתי היושבת-ראש, חברת הכנסת ורבין, נא לתת לחבר הכנסת מרגי לדבר. רק שיסביר לחבר הכנסת מגל מה זה שמיסה. נו, אחר כך. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, מכובדי השר, מעשה נבלה, אין הגדרה אחרת. ואני אומר לכם, אומר לכם את זה בכנות, ואני לא בתחרות, או לא מנסה אפילו להתחרות במישהו במידת הגינוי. קודם כול, הגינוי צריך לבוא. ואני אומר לאותם שוטים: נמאסתם. כמו שההוא אמר, היה לנו שר המשוגעים: רדו מהגגות. משוגעים, רדו מהגגות. תפסיקו להבעיר ולהצית פה שנאה שלא קיימת.

אדם שמסוגל להרים יד, לפגוע במקום תפילה, ולא משנה של איזה דת, מסוגל לעשות הכול. מסוגל לעשות הכול. ואני אומר לך, חברי ינון מגל, אני אומר לך בצורה הכי כנה, אני לא רוצה לבדוק מה עשו אחרים. לא מעניין אותי מה עשו אחרים, זה מחייב אותנו לזעוק. ואני לא מאלה תראו אותי ותבחנו אותי ותבדקו אותי, אף פעם לא רצתי אחרי שום פגיעה ושום כלום, ללכת ולהצטלם או ללכת, עם כל הכאב שיש בזה. אבל הגינוי חייב להיות. והגיע הזמן, ואני אומר לכם, אומנם אני לא חושד באיזו אכיפה סלקטיבית של המשטרה, אבל אני לא יכול להישאר אדיש ולא לומר: התחושה היא שמשום מה אחוזי ההצלחה בתחום הזה, של הפגיעות, סוגיית "תג מחיר" וחילול מקומות קדושים, לכל הדתות, הוא ברף נמוך. מכובדי השר, אני מקווה שבתגובתך תיתן לנו נתונים אחרים. אני חושב שצריך לשים את זה בעדיפות עליונה, ולא יכול להיות שמייד אחרי כל אירוע אנחנו מדברים, מדברים גבוהה-גבוהה-גבוהה, ואחר כך זה נעלם עד שבאה המציאות שוב וטופחת על פנינו. אני מכיר את חוסר האונים לגבי הר-הזיתים, הייתי שר הדתות, השר לשירותי הדת. בתקופתי חולל הר-הזיתים פעמים רבות. בתקופתי היה גם המהלך המואץ של שחזור והשקעה של מאות מיליונים כדי לחדש שם חלקות. זה מעשה נפשע. אדם שלא יכול להכיל את השונה, מכל בחינה, בתוכו, אין לו מקום בחברה נורמלית. אבל אנחנו, כחברה יהודית, פעם אחר פעם? מה יאמרו הגויים? מה יאמרו עלינו בעולם? על מה אנחנו יכולים להלין? השוטים האלה, צריך להוריד אותם מהגגות,

תודה. חבר הכנסת אורי מקלב, בבקשה.

לי לעשות את זה במשמרת שלך.

מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, סגן השר, עשינו מאמץ, עוזרי יודעים שעשינו מאמץ לבוא לדבר פה אף שעכשיו היינו בוועדה המשותפת לנושא הביומטרי. אני רואה חשיבות מאוד גדולה להוקיע ולגנות בכל גינוי מעשה כזה. יש בו כל האלמנטים השליליים ביחד: זה גם אלימות, גם גזענות, גם שנאה של דת. יש בו דברים שליליים ואסורים, וחובה למחות,

דרישה להעניש בכל החומרה של העונש. יש כאן הרס, ונדליזם, יש כאן פגיעה ברגשות, אבל בעיקר זה לעורר שנאה ומדון, שזה דבר שנעשה דווקא במקומות האלה. הפעם זה בכנסייה ויכול להיות שאתמול זה היה בבתי-כנסת ובפעם הבאה במסגדים. התופעה הזאת, והקלות שבה אנחנו התרגלנו, זה עדיין לא פוטר אותנו מהחובה לעורר וכל פעם להגיד בכל תוקף את חומרת הדברים, את המחאה, את הגינוי. אני חושב שדווקא לעת הזאת, שעדיין לא התגלו מי שעשו את זה,

אני חושב שהמחאה היא יותר אמיתית ויותר כנה. כי מה לעשות, כשמוצאים כבר חשודים, זה כבר נהפך לקבוצה שאנחנו חושבים שיותר מכוונים אותה ופוטרים את הכול. לא רק קבוצה כזאת אשמה, זאת האווירה. אני אמרתי את זה לא פעם, אי-אפשר להגיד "נערים" ואי-אפשר להגיד "ילדים". לא נזרקת אבן על-ידי ילד או נער בלי שיש מישהו מבוגר שמרוצה מהעניין. אין דבר כזה.

ובתופעות כאלה בוודאי, אין דבר כזה, ואני אומר את זה לכל המגזרים. אני אומר במיוחד בנושא הזה: אנחנו לפעמים אולי באים ואומרים שזה עין תחת עין, שרפה כנגד שרפה. גם כשקורים פשעים חמורים, אנחנו באים ואומרים: הנה, אתם פעם בפשע הזה, והנה נעשה כנגד זה פשע אחר.

המודד בין הפשעים, אם כולנו מגנים. אם יש מעשה פשע שכולנו מגנים, סימן שזאת האמירה הציבורית. אבל אם אנחנו באים ואומרים: כן, הפשע הזה נעשה בגלל שנעשה בעבר פשע אחר, בגלל ששרפו והתנכלו ובגלל שזרקו אבנים ועשו דברים כאלה ואחרים, אנחנו צריכים להפריד בין הדברים. ואני רק מודאג מדבר אחד, ואני אומר לך, אדוני השר: התפרסם שראש הממשלה בא וביקש גם מהשב"כ להיכנס לעניין. זו יכולה להיות חשיבה מאוד נכונה, אני לא חושב שהמשטרה, אני לא חושב שמייד בהתחלה צריכים להפקיע סמכות,

השר לביטחון פנים, תבקש מהשב"כ. זה פשע שצריך, המשטרה צריכה להגיע לדבר הזה. יכול להיות שלא הגיעו עד היום רק בגלל זה. אבל יותר חמור בעיני ויותר מעורר חשש בעיני, נא לסיים. אני מסיים מייד. שבסוף ימצאו חשוד, הוא יהיה חודשיים חשוד,

כמו שאנחנו רואים בדברים אחרים, שמשתחררים, ואנחנו שכחנו מהעניין הזה. זה כבר לא הם. עצרו בשיטות האלה מישהו, יש איזה הכוונה, ובזה נגמר הסיפור. דווקא במקרים האלה כן צריך לחקור, כי אנחנו יודעים שכשנמצא את הדבר הזה מישהו יהיה צריך לחקור למה זה קרה, את היסוד לדברים האלה. בפשעים האלה יש יסוד קלוקל, ולזה אנחנו צריכים להגיע.

בבקשה. עכשיו תשובת השר, בבקשה. השר לביטחון פנים גלעד ארדן ישיב. אדוני היושב-ראש, גברתי היושבת-ראש, אני מקריא בלי להסתכל, חברים, שבו. אנחנו רוצים לשמוע את תשובת השר. טוב, אני לא מתכוון להתחרות עם מי שהוציא הודעת גינוי הכי מהר. גם אני הוצאתי הודעת גינוי.

אני רוצה לעשות משהו שלא נהוג, זה לא הזמן שלך. לא סליחה, זה לא עובד פה ככה. "סליחה רגע", וכולנו עכשיו, לא, אני רוצה לדבר ברצף. אני מכבד אותך אבל תני לי לדבר ברצף.

אני רוצה לעשות משהו שלא מקובל, אז תעשי את זה אחר כך אבל,

אני לא מתכוון להתחרות על הוצאת הגינוי המהיר במליאה. אני חושב שזה היה נכון לגנות את המעשה הפחדני והנפשע הזה. יכול להיות שבמחשבה לאחור טעיתי כשלא נסעתי ישירות לבקר בכנסייה.

אחרי ארבעה שבועות בתפקיד, עם העומס הגדול, לא הצלחתי, למרות שמאוד רציתי. אולי אני אעשה זאת בהמשך. אבל מי שחושב או אומר כאן שבגלל, או רומז, אני לא זוכר אם אתה אמרת את זה,

או מישהו אחר, שאם זה לא מעשה כנגד ביטחון מדינת ישראל אז לכאורה לא עושים את כל המאמצים. לא, לא.

אז אני אומר חד-משמעית: המעשה הבזוי הזה הוא המעשה הכי בסיסי נגד ביטחונה של מדינת ישראל, כי ביטחונה של מדינת ישראל זה לא רק צה"ל. ביטחונה של מדינת ישראל, בין היתר, זה הערכים שעליה מושתתת מדינת ישראל, ואחד הערכים הכי חשובים זה חופש הדת וחופש הפולחן והדו-קיום שיש לנו כאן בין כל הדתות והעדות במדינת ישראל.

הדבר הראשון שאני עשיתי זה להרים טלפון למפקד המחוז הצפוני של המשטרה, באותו בוקר מר, והנחיתי אותו לתת עדיפות עליונה לחקירת האירוע כדי להגיע למבצעי הפשע במהירות. שמחתי אז לשמוע, כשדיברתי אתו, שיש כבר מעוכבים בקשר לאותו אירוע. ואני אומר היום, הצטערתי צער רב שבינתיים, עדיין החקירה הזאת לא הושלמה והמשטרה לא הגיעה בעצם למצב של הגשת כתבי-אישום. אבל אני חושב שהסקת המסקנות, ואני לא בא עכשיו, אחרי ארבעה שבועות, להגיד דברי ביקורת על המשטרה, אני גם לא בא לגבות אותה באופן אוטומטי, בלי קשר אם הייתי פעם ניצב או לא הייתי פעם ניצב. אני לא חושב ששר החקלאות שייך לחקלאים ושר המשטרה לא שייך לשוטרים. אם המשטרה פועלת נכון אני אגבה אותה, ואם יש בעיה צריך לטפל בה ולא צריך לטייח שום דבר. ואני אומר לכם, חברי חברי הכנסת, שבקדנציה הקודמת, כחבר קבינט, כשהיו אירועים של מה שמכונה "תג מחיר", אנחנו עסקנו בכך רבות בקבינט, והוקמה גם יחידה מיוחדת, בשיתוף שירות הביטחון הכללי, והוספו עשרות תקנים של שוטרים לנושא הזה, והוחלט שהחקירות בנושא הזה, דרך אגב, גם זה הרי דבר שהייתה התקוממות עליו בקרב ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון. הרי אם לא הוכח אף פעם ולא נתפס ולא הורשע אף אחד במעשים האלה, שחלקם היו ברמת חומרה מאוד חמורה, כמו שרפה של כנסייה, אחרים היו ציור גרפיטי, אבל כולם היו מעשים חמורים, אם לא נתפס מעולם מישהו כזה,

אתה דווקא מקים את זה במחוז ש"י, שזה כאילו מסמן מאיפה באים האנשים? אולי יש אנשים שרוצים להבעיר את האזור, והם לאו דווקא משם אלא עושים את זה כפרובוקציה? אינני יודע. אני לא יודע לקבוע בצורה נחרצת, כמו שאחרים כאן יודעים כבר להחליט מי האשם ואת מי צריך להעמיד לדין. אבל השורה התחתונה ודאי איננה לטובתנו, והיא שלא יודעים מי זה ואין את מי להעמיד לדין.

ופגשתי רק בימים האחרונים ארגונים יהודיים מאוד חשובים שמגינים על שמה הטוב של ישראל בעולם, ואומרים: הדבר הזה עושה למדינת ישראל נזק נוראי. ואני מסכים עם זה בכובע האחר שלי, כמי שמנסה לבנות תוכנית להגנה מפני ניסיונות החרם והדה-לגיטימציה נגד מדינת ישראל. אבל אני אומר את זה גם כשר לביטחון פנים. יש מאמצים גדולים במשטרת ישראל, שאני מלווה אותם אישית, כדי למצוא מי עומד מאחורי אותם פשעי שנאה שמתבצעים בחודשים, אולי גם בשנים האחרונות, במדינת ישראל. היחידה שהוקמה היא במשטרה. היא פועלת בשיתוף צה"ל והשב"כ. משטרת ישראל מקצה אמצעים טכנולוגיים וכוחות רבים כדי לחקור את אירועי השנאה האלו. אבל שוב, אין לי במה להתהדר. אבל יחד עם זאת,

אני רואה נתונים שמופיעים לפעמים בעיתון "הארץ", לפעמים במקומות אחרים, והנתונים האלה, חבר הכנסת נחמן שי, הם לא נכונים. כי בניגוד למה שאתה טענת כאן וציטטת, ואני ביקשתי לקבוע פגישה עם ארגון "תג מאיר", שאני חושב שהפעילות שלו חשובה, ואני אגבה אותה, כי טוב שיהיו ארגונים אזרחיים שמעלים את הנושא הזה על סדר-היום הציבורי, אז בשנת 2014, רק כדי לסבר את האוזן, נפתחו 616 תיקים בעילה של הפרות סדר מצד גורמים ישראליים ופשיעה לאומנית יהודית, מתוכם הוגשו בשלב זה 101 כתבי-אישום. הוגשו. ואני מוכן לתת נתונים באופן רחב יותר, אם תרצה לפנות אלי ישירות. נשמח לטעות. מאה אחוז. גם עיתון "הארץ" ישמח, כנראה, לטעות. בכל אופן, אני אומר לסיום,

ואני מתכוון לבדוק את עצמנו בעניין הזה, כי יש לי אחריות ציבורית ומיניסטריאלית, ולרמות ששרים, לא מקובל לא בארץ ולא בעולם שהם יהיו מעורבים בפרטי חקירה, אז בוודאי שלגבי הקצאת המשאבים והתעדוף שהחקירות האלה מקבלות, למרות שכפי שהוצג לנו בדיונים רבים בקבינט, והוקצו תקנים, כפי שפירטתי, אנחנו וראש הממשלה וכולנו מייחסים לזה חשיבות גבוהה. אבל תוצאות רבות אין, ותוצאות מספקות אין. נכון שבפשעים החמורים יותר, ועוד מעט אנחנו נציין את יום השנה לרצח הנפשע, אותה שרפה מזעזעת של נער ערבי, שם המשטרה וכוחות הביטחון והשב"כ הצליחו להגיע אליהם. אז אולי גם אני כאיש ציבור מסיק מכך שכאשר יש פשע שהמשטרה או כוחות הביטחון תופסים אותו כחמור מאוד, מצליחים להגיע. מכאן ועד להסקת מסקנות שממשלת ישראל, שהשרים הממונים, שהקצינים הבכירים אינם מעוניינים להגיע אל המבצעים, אני מצטער מאוד, זאת מסקנה לא הוגנת, היא לא נכונה, ואני מתחייב לנסות ולהוכיח אחרת.

מה אתה מציע, כבוד השר? אני מציע להעביר את זה לוועדה, כדי שהדיון בעניין יימשך. ועדת הפנים.

טוב, רק שנייה. נחמן שי, ועדה. איימן עודה, ועדה. עליזה, אוקיי. אורי מקלב, איילת רצתה להתנצל. רגע, חכה. אנחנו נסיים קודם עם ההצבעה. חבר הכנסת אורי מקלב, לוועדה?

ויעקב מרגי, לוועדה?

חברים, בואו נצביע. ועדה זה בעד והסרה זה יהיה נגד. בבקשה.

את הנושא לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. בעד, 12, אין מתנגדים

הדיון בנושא: אירוע ההצתה בכנסיית הלחם והדגים בטבחה שבצפון הכינרת, יעבור לוועדת הכנסת. א-טאבע'ה. לא א-טאבח'ה. א-טאבח'ה זה המבשלת. נכון, אבל זה מה שכתוב לי בניירות. ואני, כמו שכתוב בניירות. בפעם הבאה תעירו הערות לפני שיוצא סדר-היום, תאמין לי שאני אומר כמו שצריך. יש מושג שאנחנו יודעים עברית, יודעים את התרבות היהודית. זו הזדמנות שהיהודים ילמדו. בסדר, אנחנו נפתח פה קורס בערבית למתחילים. אני הראשונה שאירשם. אוקיי. אני מסכמת: הדיון יועבר לוועדת הכנסת, וועדת הכנסת תחליט אם זה יהיה בוועדת הפנים או בוועדת המדע.

אנחנו ממשיכים בסדר-היום, הצעות

לקראת העבודות על הרכבת הקלה בתל-אביב,

ישיב שר התחבורה והבטיחות בדרכים ישראל כץ. חברת הכנסת תמר זנדברג, לצערי שר התחבורה איננו. אז אם את מעדיפה לבוא ולדבר, תלוי בך. למה השר לא נמצא? לא, תתחייבו לא לדחות את זה לעוד חודשיים. לא, רגע, יש לי הצעה. אנחנו לא יכולים לדחות את זה. יש לי הצעה, גברתי היושבת-ראש. אולי הנושא הבא יעלה, ואז בינתיים הוא יגיע, השר.

לא יגיע, ביררנו כבר. ביררנו, הוא לא יגיע. מה המשמעות ששר מודיע שהוא לא בא? אין גם תורן?

גם התורן הלך, שזה גם חמור מאוד, ואני אעביר את הדברים ליושב-ראש הכנסת. אתם צודקים. זה המשך של הזלזול של הממשלה בבית הזה. העיקר כולם היו כאן לעצור את ועדת החקירה הפרלמנטרית. אבל היום לדון בנושא הזה, יואל חסון,

אני חדשה עכשיו, אני רוצה לדעת מה אנחנו עושים. מזכיר הכנסת אמר לי שאם הגברת חברת הכנסת תמר זנדברג רוצה לדבר תעלי ותדברי את הזמן שלך, אנחנו נבקש תשובה לפעם אחרת.

אני מציע שתחכו לשר. יותר מכובד. אבל אי-אפשר בלי שר.

אדוני סגן המזכירה, אולי אפשר להתחייב לחברת הכנסת זנדברג שזה יעלה בתחילת שבוע הבא, לפחות פיצוי?

אנחנו העלינו בפני היושב-ראש שיש פה הבעיה הזאת שאין שר ואין שר תורן, ונאמר לנו להמשיך בדיונים. נאמר לנו שאם חברת הכנסת תמר זנדברג רוצה לדבר, אז שהיא תעלה לדבר, ואם לא, יעלה מי שרשום אחריה, ותשובה תינתן אחר כך. אין שר במליאה, אז אין דיון. יואל, בסדר, נכון. אתה צודק. אז אני, היא מדברת לקירות, חברת כנסת מכובדת בבית הזה? חבר הכנסת מיקי לוי, אתם מוכנים רגע שאני אעיין בתקנון, ונראה מה לעשות ונפתור את זה? בבקשה. בואו, תסייעו בידי, נראה מה כתוב בתקנון. תסייעי את בידינו. אולי נעשה וידיאו קונפרנס והשר יהיה איפה שהוא נמצא. אני מקבל את הצעתו של חבר הכנסת חסון.

בכלל שר יכול לשבת אצלו שם במגדל המאה שלו ולשדר אלינו אותות אנרגיה רוחנית.

יש בזה יותר תועלת, כי ככה ישיבו לו. גברתי, אנחנו מבקשים הפסקה עד להגעתו של שר. יש לי הצעה: אנחנו נמשיך עם ההצעה האחרונה לסדר-היום,

הצעה על-פי התקנון. אנחנו נמשיך עם ההצעה לסדר-היום שנמצאת אחרונה, ויש לנו כאן את סגן השר שישיב, כי הוא זה שאמור להשיב.

אנחנו נעבור להצעה הבאה, ואני אברר מה אנחנו יכולים לעשות בדרך המיטבית, תמר. לא, לא, אבל בואו נעבור, בואו נמשיך. סליחה, סליחה, חברי הכנסת. תראו, יש במשכן קונצרט חגיגי לכבוד נשיא הבונדסטאג, ואנחנו רוצים לסיים את היום. גם ככה היום כבר התארך. אני מבקשת. בבקשה, אני מחליטה עכשיו. אנחנו נעבור לסדר-היום. מיקי, אני אתכם, אני אתכם. אני אתכם בעניין הזה. לא, אם את רוצה לדחות אותנו,

אני לא אמרתי לדחות,

אני אמרתי שנתחיל, לא מוכנים,

חבר הכנסת מיקי לוי, תאפשרו לי רק רגע. שמעתי,

אתם צודקים, זה לא בסדר, אני אגיש את מה שאני חושבת על זה שלא היה שר תורן. זה לא בסדר. עכשיו רגע,

חברת הכנסת זנדברג, אני רוצה להמשיך את הדיון. אני רוצה שנסיים, לא נישאר פה עד שעה מאוחרת. אז אני מבקשת עכשיו: אנחנו נעשה את הדיון הבא, ובינתיים, בסדר, נכון, אבל בינתיים אני אברר עם יושב-ראש הכנסת מה לעשות. אני מבקשת, אני מחליטה עכשיו. התקנון שותק בעניין, ואני החלטתי. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה, ההצעה הבאה.

הממשלה הזו חודש, אין שרים.

את עושה כאן תקדים. אנחנו לא מסכימים, מה זה הזלזול הזה בבית הזה? תכבדו אותה, היא יושבת-ראש, נכון, אין ממשלה. סגן השר איציק כהן, דברינו אינם מכוונים נגד היושבת-ראש, אלא נגד הממשלה.

זה תקדים מסוכן, של זלזול בבית הזה. אדוני, זה תקדים מסוכן, זה תקדים מסוכן, שאתה לא רוצה להיות במצב הזה. אם היושב-ראש החליט להשאיר מליאה פתוחה, אז בוודאי תכבדו אותנו. מיקי, אני רוצה לכבד את כולכם. עולה פה הצעה שאולי נעביר את סדר-היום לשבוע הבא, כדי שזה יהיה מכובד. אני רק רוצה לשאול את שאר המציעים. טוב, חברי הכנסת, יש כאן כמה הצעות. יש הצעה אחת,

בואו נדון בזה, אני אעשה את מה שמקובל על כולם. יש הצעה אחת שננסה להעביר את זה לשבוע הבא, או שאנחנו נעביר את זה ישירות לוועדה. כל אחד יאמר מה הוא רוצה. תמר, ועדה? דיון ולהעביר לוועדה. אני מגיש הצעה לסדר לדון בזלזול של הממשלה בבית הזה. חבר הכנסת מיקי לוי, אל תפריע לי, בבקשה. חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, לוועדה או שאתה רוצה לשבוע הבא? שבוע הבא. שבוע הבא, אוקיי. חברת הכנסת קארין אלהרר. שבוע הבא במליאה. לא, לא. גברתי היושבת-ראש, יש פה זלזול, חברים, תנו לי לסיים עם זה. בבקשה, קארין. יש פה זלזול, חברת הכנסת קארין אלהרר, את צודקת, אני מסכימה אתך, אני אעביר את זה.

כן, את צודקת, אני אעביר את זה. אני מבקשת עכשיו לפתור את העניין. ועדה? טוב, ועדה. ועדה, ועדה. אוקיי, יואל חסון. דיון ועדה. דיון בוועדה. לא, דיון עכשיו ומעבירים לוועדה. דיון עכשיו ולהעביר לוועדה. זה מה שנאזם אמר. זהו תקדים נוראי, שאנחנו מאפשרים לקואליציה לנהל את הבית הזה כראות עיניה. זה זלזול, אין פה שרים, עד עכשיו נשארנו. מיקי לוי,

אנחנו מנסים לעשות את הטוב ביותר, ואני באמת משתדלת. אל תפריעו לי.

אם אני לא טועה, בוועדת הכלכלה הנושא הזה עומד לדיון. בסדר, בסדר, אז אנחנו מקיימים את הדיון עצמו, כל אחד יעלה וידבר את הזמן שלו, ואנחנו נצביע שזה יועבר לוועדה אחר כך. חברת הכנסת זנדברג.

באמת, תודה רבה. קודם כול, אני רוצה להודות לכל חברי הכנסת שנמצאים כאן על האינטנסיביות והאכפתיות לנושא, לכנסת ולעבודת הכנסת בכלל, ואני רוצה להודות לך, גברתי היושבת-ראש, על הסבלנות ועל מציאת הפתרונות, למרות המצב הלא-פשוט והמביך שגם את נמצאת בו,

בסך הכול כולנו פה בכנסת, אז אלה התודות. עכשיו לגופו של עניין.

לא סתם נשארנו כאן בשעה מאוחרת זו בסיום שבוע העבודה של הכנסת כדי להעלות את הנושא. הוא נוגע למאות-אלפי עד כמיליון איש, או למעלה מכך, באחד המקומות המרכזיים ביותר במדינת ישראל, והוא מטרופולין תל-אביב. כידוע לכולנו, עומדות בקרוב להתחיל העבודות לקראת, סוף-סוף, חפירתה של הרכבת הקלה. אני רק רוצה לומר שהדיונים על תחילתן של העבודות לרכבת הקלה נמשכים מאז ממשלתה של גולדה מאיר. מדובר בשנות ה-70, חברות וחברים, והנה התבשרנו שב-2 באוגוסט עומדות סוף-סוף להתחיל העבודות על הרכבת הקלה. בשעה טובה.

נראה עוד אם זה יקרה,

משנות ה-70 זה כבר מובטח. במסגרת ההיערכות, פרסם משרד התחבורה מה הוא מתכנן, איך הוא מתכנן להתמודד עם העבודות הקשות, שישבשו את החיים ואת התנועה במטרופולין תל-אביב כולה. והנה, ההיערכות כוללת אוטובוס חינם, אומנם קוראים לו "שאטל", אבל עדיין זה אוטובוס שנוסע ממקום למקום, חינם, בתדירות של כל שתיים וחצי דקות, ואכיפה בנת"צים, כלומר מתן עדיפות לאוטובוסים בתחבורה הציבורית בנתיבים ייעודיים ובנתיבי תחבורה ציבורית. אני רוצה לסבר את אוזנכם שבעיית התדירות, האכיפה בנת"צים והמחירים של התחבורה הציבורית אלה דברים שאנחנו מדברים עליהם שנים, על מנת לשפר את התחבורה הציבורית. קמתי בבוקר וקראתי את הידיעה וחשבתי: אולי סוף-סוף מטרופולין גוש-דן צועדת אל עבר הפעלת תחבורה ציבורית יעילה וטובה.

חבל שזה קורה רק כאשר יש העבודות לרכבת קלה, שבאמת הולכות לשבש שיבוש מוחלט, אבל אולי יש כאן הזדמנות, סוף-סוף, במסגרת האתגר הזה להפעיל את התחבורה הציבורית בצורה טובה בלי קשר לרכבת הקלה. חשבנו, חלמנו, תהינו, והנה הגיעה תשובת השר. מה הייתה תשובת שר התחבורה? תקומו שעה קודם. לא, אני שואלת אתכם, תקומו שעה קודם. הרי אם היינו יכולים לקום שעה קודם על מנת להימנע מהפקקים החריפים שכבר היום יש בכניסות וביציאות מגוש-דן, לא היינו עושים את זה? הבעיה

אנחנו אנשים עד כדי כך לא רציונליים?

בתי-הספר ייפתחו שעה קודם, וכולם יקומו שעה קודם ויעמדו בפקקים של שעה קודם? הרי לא מדובר בהצעה רצינית, וברור גם שלא מדובר בהיערכות רצינית. ואני רוצה להזכיר שמדובר כבר עכשיו על תוכניות שמדברות על חמש, שש או שבע שנים, וכאמור, התוכנית הזאת היא כבר משנות ה-70, אז אנחנו לא יודעים עוד כמה זמן זה באמת ייקח.

כמו שאנחנו יודעים בישראל, להתארך מעבר לכך. אני רוצה לנצל את השניות האחרונות כדי לומר בנימה רצינית: יש כאן הזדמנות אמיתית, הזדמנות לצעוד לקראת תחבורה ציבורית טובה, מתפקדת, עם אוטובוסים, בתדירות צפופה, שנוסעים בנתיבים ייעודיים ובאמת מהווים תחליף אמיתי לרכב הפרטי. צריך לנצל את הרגע הזה, במקום לגרור את גוש-דן לעוד שנים ארוכות של כאוס ותוהו ובוהו.

תודה רבה. חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, בבקשה. הרב.

ואחריו, חברת הכנסת קארין אלהרר. היית חייב לעכב את הדיון. גברתי היושבת-ראש, ערב טוב. באופוזיציה. חבר הכנסת יואל חסון, אל תפריע, בבקשה, לכבוד הרב. אגב, נדמה לי, תקן אותי, סגן מזכיר הכנסת, מר נאזם, אם אין שר שמשיב, אני יכול לעמוד ולדבר עד הבוקר, נכון? זה לא מופיע בתקנון. לא מופיע, אבל אנחנו עשינו איזשהו הסכם. טוב, אני לא אדבר יותר משלוש דקות. טוב, במסגרת האי-היערכות ההולמת לקראת העבודות על הרכבת הקלה בתל-אביב, אני חושב שיש בראש ובראשונה לשים לב לבעלי העסקים שבתוואי הרכבת, אשר יצטרכו להתמודד עם המצב שנוצר מבחינה כלכלית. אני מכיר אישית סוחרים, בעלי חנויות מירושלים, אשר עברו סבל בל-יתואר, מכל הבחינות, עקב העבודות בירושלים, ועד היום המשפחות האלה קוראות לזה "רכבת הקללה". אני חשבתי ששר התחבורה יהיה כאן, ורציתי רק לומר לו מה קורה אצלו בתחבורה, ולא ברכבת הקלה. הבוקר חוויתי חוויה כלל לא נעימה. תשמעו סיפור מדהים. נסעתי לקבל את נכדותי בנתב"ג. המטוס נחת ב-06:40, ושעה לאחר מכן, אין יוצא מאולם הנכנסים. נכנסתי פנימה, ואני מוצא ציבור ענק שהגיע מניו-יורק, מקנדה, מבנגקוק, עייף מנסיעה כה ארוכה, אובד עצות. מה קרה? סבלי המזוודות אשר אמורים לפרוק אותן מהמטוס למסוע, החליטו על שביתה פתאומית, ללא התראה, והתוצאה הייתה מאות אנשים שממתינים ללא פתרון, חסרי אונים, ללא מטענם. ובקרב הציבור, תשמעו את המשך העניין, גברתי היושבת-ראש, משפחה שלמה שהגיעה לחתונה משפחתית שתתקיים הערב. הם פשוט התייפחו כאשר שמעו שאולי מחר יוכלו להגיע ולקבל את מזוודותיהם ואת מטענם. רק תתארו לעצמכם איזו הרגשה זו לקראת שמחתם. אני לא יודע מי צודק בשביתה ובכלל מה הרקע לשביתה, אבל מכאן ועד להעניש את ציבור הנוסעים המגיעים לתומם? זו קבלת הפנים שלהם כשהם מגיעים כאן לארץ? אדוני, מה זה קשור לדיון?

אם זה לא נוגע ללבך שהערב יש חתונה ואין להם את המזוודות ואין להם את הביגוד, משפחות שלמות, אז באמת זו שאלה. שר התחבורה, אז שהשר יביא אותן על הגב שלו? אני חשבתי ששר התחבורה יהיה, ורציתי שידע מה שקורה. חבר הכנסת מוזס, על-פי התקנון אתה יכול להגיד מילה אחת בקשר לנושא,

נכון, בדיוק. אני רוצה לשבח באותה הזדמנות את מנכ"ל הרשות, מר יעקב גנות, שפניתי אליו והסברתי לו במה מדובר. תשמעו, הוא איש עם לב, מייד נכנס לתמונה ועזר בכל לבו להחריג את מטוס הנוסעים שעליו היו בעלי השמחה, ואכן הפנו עובדים והפריקה בוצעה מיידית. נא לסיים. אבל מה היה קורה אילו לא הייתי שם? השביתות הפתאומיות האלה חייבות להיפסק. אי-אפשר להשתמש, בהכול אשמה הטכנולוגיה, שחבר הכנסת מקלב אחראי עליה. הטכנולוגיה. חבל שאתה לא פונה אל הטכנולוגיה. חבר הכנסת יואל חסון, תן לו לסיים, ואחר כך, תן לי משפט סיום. תן לו לסיים, חבר הכנסת יואל חסון.

יואל, אי-אפשר להשתמש בנוסעים כבני-ערובה לצורך מאבק, צודק ככל שיהיה.

תודה גם לך. אדוני, גם לעובדים יש זכויות. אבל לא על חשבון האנשים האלה. חברת הכנסת קארין אלהרר, בבקשה. ואחריה, חבר הכנסת יואל חסון. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אין פה חברות, והפתעה: אין פה גם שרים, אז אני לא יכולה לברך אותם. בפעם המי-יודע-כמה ממשלת ישראל, הלא-טובה, מתעלמת מהכנסת. הכנסת לא מספיק טובה בשבילם, ולפקח עליהם אי-אפשר, אז אני מציעה, חברים יקרים: בואו נחזיר את המפתחות ונלך הביתה, כי אין לנו מה לעשות פה. תראו, בשבוע האחרון התבשרנו שב-2 באוגוסט, הוא יום המפץ הגדול, יחלו בשעה טובה העבודות לבניית התוואי של הרכבת הקלה. לכאורה בשורות מצוינות, חיכינו להן כמעט אלפיים שנים. אבל יחד עם זאת, אין שום היערכות ושום דבר. דיברו פה על איך נגיע בבוקר. אז כמובן שאיך קוראים לו? מנכ"ל "נתיבי תחבורה עירוניים", מר יהודה בר-און, כתב איזה מדריך, איך יתנייד הישראלי בזמן הבנייה של הרכבת, בניית התוואי, נקרא לזה "המדריך לשורד המתחיל". הוא אמר: על הנהגים לצאת שעה מוקדם יותר בעת נסיעה לתל-אביב או בתוכה. אז אמרה חברתי חברת הכנסת זנדברג: לא המצאת שום דבר, אם היה אפשר, היינו עושים את זה קודם. אבל נעזוב את זה שאין באמת דרך להגיע, ונעזוב את זה שהפקקים יחנקו את כולם. אני רוצה לתאר לכם מה הולך להיות בתוך העיר תל-אביב. כי בואו לא נשכח: תל-אביב זו העיר הגדולה של העסקים, אבל יש גם אנשים שגרים שם, ויש אנשים שצריכים להתנייד שם. חשבנו על מה יקרה לנגישות בעיר כשכל הרחובות יהיו עמוסים במלט ובחפירות ובאזורים סגורים ובמדרכות לא פנויות? מישהו חשב על זה? לא, מה זה משנה? ימצאו את הדרך. אז אולי ל"שאטלים" הם דאגו, ואולי חניונים הם יבנו, אבל איך בדיוק אמורים להתנהל בעיר, גברתי היושבת-ראש? אתמול שמעתי את נציג עיריית תל-אביב, שדיבר על זה שבתל-אביב יש מיליון יוֹממים, שזה אומר שמיליון אנשים באים ומבקרים בתל-אביב. בשבוע. איפה יתניידו המיליון האלה? עכשיו, תראו, זה לא איזה רחוב צדדי בתל-אביב, אני מסתכלת על רשימת הרחובות: אלנבי, קרליבך, יהודה הלוי, נחלת בנימין, אנחנו מדברים על רחובות מאוד מרכזיים.

בסוף, איפה נשים את האנשים? נגיד להם "תלכו הצדה ותחזרו כשזה ייגמר"? ויש עוד נקודה, ובזה אני אסיים, גברתי, למרות שאת יודעת, אין פה שר, אבל הנקודה באמת חשובה. אומרים שזה יסתיים ב-2021. עכשיו, בואו, אנחנו בישראל.

ואם זה לא יסתיים? אז אנחנו דנים את כל האזרחים שרוצים להגיע לתל-אביב להשבתה כללית עד שזה יסתיים? זה הרי לא יסתיים בזמן. לסיכום, אין שום תוכנית, אין שום הבנה של הקשיים שהולכים להערים על האזרחים, אבל העיקר: יש תוכנית לרכבת קלה. תודה. תודה לחברת הכנסת קארין אלהרר. חבר הכנסת יואל חסון. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, השרים הנעדרים, בעי"ן, כמובן, את יודעת, אני רוצה לומר, גברתי היושבת-ראש, קודם כול, שאפו. לא קל להיות סגן יושב-ראש ולנהל ישיבה. גם אני עכשיו עמית שלך, גם אני סגן יושב-ראש, ובאמת שאפו. המציאות היא לא פשוטה עבור סגן יושב-ראש, למצוא את עצמו בסיטואציות שהן בעייתיות. אבל אני רוצה לומר לך משהו.

אני אומנם צעיר, אבל זו הקדנציה השלישית שלי בכנסת. ואני הייתי בקואליציה וגם הייתי באופוזיציה. אז קודם כול, זה גלגל, זה קורה. ואני מאחל לך להיות כאן הרבה שנים,

זאת חוויה מתקנת וחשובה. אבל בסוף כולנו חברי כנסת. וכולנו בסוף קודם כול חברי כנסת, לפני שאנחנו שרים, לפני שאנחנו יושבי-ראש ועדות או סגני יושבי-ראש או כל דבר. אנחנו קודם כול חברי כנסת. והבית הזה וההשפעה שלו והכוח שלו זה מעבר לקואליציה ואופוזיציה. ואני באמת חושב, גברתי היושבת-ראש, שכדאי וראוי, וגם כדאי שנעלה את זה שנינו בנשיאות הבאה ביום שני, אנחנו נעלה את זה. בלי קשר לאן אנחנו שייכים, אסור לנו לאפשר מציאות שבה מתקיים דיון במליאת הכנסת ושולחן הממשלה ריק.

חברי הכנסת, יש לנו גם אירוע במקביל,

ויכול להיות שחלק מחברי הכנסת נמצאים באירוע,

גם השרים שם,

גם השרים, אבל לממשלה חייב להיות כאן תורן. בכל זאת, הבית הזה הוא הפיקוח על הממשלה, ומהבית הזה הממשלה יצאה, וזאת חובתנו, בלי קשר לאופוזיציה וקואליציה, לשמור על הכוח של הבית הזה, שהוא נציג של הריבון, שזה הציבור הישראלי. ולכן זה חשוב וזה בא באמת מדם לבנו. זה לא בא רק מאיזה עניין של קואליציה אופוזיציה.

אני גם הייתי יושב-ראש קואליציה, ואני יודע גם מה זה האתגר הזה להיות יושב-ראש קואליציה,

לא תפקיד שצריך לרוץ אליו. אבל גם כשאתה יו"ר קואליציה, אם יש לך את ההבנה שהבית הזה בסוף צריך להתנהל, איך שאני מכיר את צחי הנגבי, אם הוא היה יודע בזמן אמת שזה המצב, הוא לא היה נותן לזה לקרות,

כי הוא מבין את החשיבות של הבית הזה. לצערי, בגלל שיושב-ראש הכנסת לא פנוי כרגע, אז לא יכולנו לפנות אליו גם כן. ופנינו, וזאת הייתה ההנחיה, להמשיך את הדיון.

אנחנו לפחות הרווחנו מזה שאנחנו נביא את הנושא הזה לדיון בוועדת הפנים. אני משער שזו תהיה ועדת הפנים, נכון? או כלכלה?

אני רוצה רגע להתייחס לנושא. קודם כול, תראו, חברי חברי הכנסת, יש התחלה, התנעה, לראשונה, סגן השר, של הקמת רכבת תחתית בתל-אביב. אתה מברך על זה. בוודאי, חד-משמעית. מה אתה עושה פה? לא, אנחנו לא רגילים לנוכחות של הממשלה, אדוני. יואל, קצת בזבזנו את הזמן. תשתדל להתמקד, בבקשה. בסדר? אני אתן לך עוד דקה, אבל בבקשה. לא, תני לי את שתי הדקות, שאני אדבר על הנושא הזה. אני באמת אומר, יש כאן בשורה שאולי, אני מקווה, ב-2 באוגוסט יחלו בחפירות, תתחיל העבודה, תסתיים במועד, כפי שהתחייבו. אני לא רוצה לתאר לי בכלל מה עלול לקרות אם העבודות האלה לא יסתיימו במועד או חס ושלום ייעצרו, איזה נזק יכול להיגרם לתושבי תל-אביב ולנכנסים לעיר. כולם מכירים את הסרט "תעלת בלאומילך". אתם זוכרים את זה, נכון? אז שלא נגיע למקום הזה, שלא נגיע לסצנות האלה מאותו סרט מיתולוגי. חברי דיברו כאן ונגעו בכל הנושאים. אין ספק שזה מצד אחד דורש היערכות, ואנחנו רוצים לוודא, והכנסת יש לה אחריות לוודא שהממשלה אכן נערכת לכל הליקויים,

ההשפעות שהולכות להיות על ההתנהלות בתוך העיר תל-אביב כמרכז העסקים של מדינת ישראל, וגם עבור התושבים. חברי נגעו בנושא הזה, אבל אני רוצה לגעת בנקודה אחרת, וטוב שאתה כאן, אדוני סגן שר האוצר.

מעבר לדאגה על העיר פתוחה או סגורה, ועל הפקקים וכיוצא בזה, אני דואג לעסקים הקטנים, ואני דואג לאותם עסקים שנמצאים באזורים הללו,

שנמצאים באזורים הללו של החפירות, באזורים האלה של העבודות. אנחנו יודעים בוודאות שעסקים שלמים, רחובות שלמים, הולכים להפוך להיות למעשה רחובות רפאים. אף אחד לא יעבור בהם, לא ייכנס בהם.

בתי-קפה,

שהם לאורך האזורים האלה, למעשה יחדלו מלתפקד. אני מבקש ממך, אדוני סגן השר, ואני שמעתי התייחסות של סמנכ"לית משרד התחבורה קרן טרנר בנושא הזה, שצריך חקיקה כדי לפצות, בפרויקטים כאלה, בעלי עסקים. בבקשה, אם צריך חקיקה, נקדם חקיקה. אבל לא יכול להיות מצב שבו עשרות, ויכול להיות גם מאות עסקים, בעיקר קטנים,

הולכים להיפגע,

פגיעה קשה וחמורה מהעבודות הללו, והממשלה תתעלם כאילו זה כלום,

תודה, חבר הכנסת חסון. תני לי עוד שנייה, בבקשה.

אבל כבר הוספתי לך יותר מהזמן. אני בדקתי גם, גברתי, אני גם בדקתי. יש יתרונות לסגן יושב-ראש, לא, לא.

אתה לא רוצה שיאשימו אותנו במשוא פנים.

אבל אני בדקתי בעולם, בדקתי בעולם. אני הולך להיכנס לנושא הזה, ואני בדקתי בעולם, ובמקומות אחרים, אכן במקומות בעולם, כשיש עבודות פיתוח,

לא מדבר על זה, מפצים. ואני אפתיע אותך: גם בסין. אפילו בסין לא מפנים כמו בשמועות שהיו, מפנים ככה בלי להודיע.

אז לכן, לסיכום, אני שמח שזה עובר לוועדה. אתה גם רוצה עוד סיכום? כבר אמרת. בבקשה, יואל. אני שמח שזה עובר לוועדה, אתה לא רוצה שאני אסגור לך את המיקרופון. ובוועדה אנחנו נקפיד שיהיה פיצוי לבעלי העסקים המושפעים מהעבודות והחפירות. תודה רבה.

ועכשיו

מיקי לוי, הבעת דעה נוספת. אבל,

מהצד. הבעת דעה מהצד. דקה אחת לרשותך. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, פנו אלי הבוקר אנשי עסקים בעקבות, אני מברך גם את שר התחבורה על המיזם הזה, ואני באמת מאמין בכוחו להזיז את זה ולעמוד ביעדים ובזמן. אבל פנו אלי הבוקר בעלי עסקים מאוד מאוד מודאגים, וכן פנה אלי ירון גינדי, שהוא יושב-ראש לשכת יועצי המס, שמטפל בעסקים קטנים. יועצי המס מטפלים בעסקים קטנים. הם מאוד מודאגים. אני בדקתי את הנושא הזה, ואין שום התייחסות לעסקים קטנים ובעלי מסעדות לאורך כל תוואי הדרך של הרכבת הקלה. אני מכיר היטב את המיזם הזה מירושלים, כמה צרות, כמה זמן הוא לקח, ובדקתי גם בעולם. חברות שחפרו וביצעו עבודות מן הסוג הזה בעולם, בתוך ההסכם, אותה מדינה שחתמה אתה את ההסכם, אותה עיר, היה סעיף שבו אמור היזם להתייחס אל בעלי העסקים הקטנים ולפצות אותם.

מדובר במאות או בעשרות מאות של בעלי עסקים ומשפחות שעלולים להתמוטט ולאבד את מקור לחמם. אני מבקש להביא את זה לתשומת לבו של שר התחבורה. אדוני סגן שר האוצר, יש נגיעה של עסקים קטנים גם לאוצר. מוטב יהיה אם תקיימו על זה דיון רציני, איך ניתן לפצות את אותם בעלי עסקים.

אנחנו נצביע עכשיו כדי להעביר את זה לוועדה.

רגע, חברים. אנחנו נרשום אחר כך. בבקשה, תצביעו בעד. בעד. בעד כלכלה טובה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה נתקבלה. תוצאות: בעד, 4, אין נגד, אין נמנעים. אנחנו נעביר את זה לוועדת הכלכלה. נעבור לנושא הבא: דוח מצב המדינה 2015 של מרכז טאוב,

ישיב סגן שר האוצר יצחק כהן. ואני מודה לך מאוד שאתה כאן. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה.

תעשה טובה ותישאר.

יואל, לך.

לא, זה בסדר. אני רוצה לקבוע שיא גינס. לא, זה קרה פה. זה קרה כבר. בטח היה מישהו שנאם לבד.

אם הייתי יודע,

להערכתי, חשבתי שהיום הביטול, הוא ביקש לסגור את המליאה ב-19:00,

בבקשה. גברתי היושבת-ראש, אדוני סגן השר, ידידי חבר הכנסת חסון, נורא קל לבוא ולהגיד שמות, כי אין חברי כנסת אחרים, כנסת נכבדה, ובכל זאת, לפני כמה שבועות ביקרתי במרכז טאוב ואני עומד אתו בקשר. מה עוד שבתפקידי הקודם גם הייתי עם המכון בקשר על בסיס קבוע, כמעט מדי חודש. גם במשרדי הקודם, משרדך הנוכחי, קיימנו דיונים מאוד מאוד משמעותיים בקשר לכלכלה הישראלית. מרכז טאוב הוא מכון מאוד מאוד מכובד. יש בדוח שהם הפיקו, הדוח שמתייחס לשנים 2005 2011, נתונים רבים ומאוד מאוד חשובים. אחד הנתונים מתייחס ליוקר המחיה ועליית מחירי המזון. הדוח מראה בצורה ברורה כי בשנים 2005 2011, שנת המחאה החברתית, הייתה עלייה בכל מוצרי המזון בשיעורים של עשרות אחוזים בהשוואה למדינות ה-OECD. הפער העצום, כך לדוגמה, שבעוד בשר ועופות עלו בישראל ב-2005 כ-8% פחות מה-OECD, בשנת 2011 מחיריהם עלו כ-21% יותר מהממוצע ב-OECD. ואני הייתי שמח אם הדוח הזה היה גם מתייחס ל-2012, 2013 ו-2014. אבל לא כך הוא, הוא עד 2011. אותו דבר גם קרה למוצרי החלב,

המשקאות הקלים, כל מצרכי המזון. מדובר בנתונים מדהימים שמאששים את מה שכולנו הרגשנו בכיס. בסך הכול, אם בשנת 2005 מוצרי המזון בישראל היו זולים בכ-16% לעומת מדינות ה-OECD , תוך שש שנים בלבד, מוצרי המזון בישראל עלו והתייקרו, והפכו את ישראל, ב-2011, ליקרה יותר ב-19% לעומת מדינות ה-OECD. כשבאים לבדוק מדוע זה קורה, ישנם אלמנטים שהדוח מתייחס אליהם, שגם אותם כולנו מכירים היטב: ריכוזיות גבוהה, ולשמחתי קצת טיפלנו בה בקדנציה הקודמת, וכן חוסר תחרות והעלאת מחירים בצורה בלתי פרופורציונלית. לדוגמה: בהנעלה והלבשה אחוז היבוא עלה בין 2005 ל-2011 מ-30% ל-70%. בתחום המזון אחוז היבוא עלה באחוזים בודדים וכמעט לא השתנה. רוצה לומר: צריך לפתוח את שוק היבוא לתחרות.

שאת חלקם פתרנו, לייבוא מזון ושיעורי הייבוא הנמוכים, השאירו את החברות המקומיות, שמייצרות בצורה ריכוזית את רוב המזון בארץ, כמעט ללא תחרות, ואפשרו להן להעלות עוד ועוד את המחירים. מה עוד שעל-פי הדוח היבוא נמוך עוד יותר דווקא בקבוצות המזון.

תהליך הבנייה שהוחל בשנים האחרונות והתהליכים שאתם מובילים עכשיו, אני מברך עליהם. אני מקווה שהם יפתרו, למרות שהדוח מדבר על 2011, מ-2005 עד 2011, ומדבר על הביורוקרטיה. ראוי כי תבדקו את הדוח ותקראו אותו. ניתן ללמוד בו רבות כיצד לפתור את הבעיה.

הנקודה האחרונה נוגעת, חשבתי שסיימת. למיסוי ולכלכלה השחורה. חבר הכנסת ידידי סגן שר האוצר איציק כהן, שנינו יודעים מה טיבה. עשיתי רבות בכנסת הקודמת. הגבייה של המסים, מעבר ליעד. בשנה הקודמת היא הגיעה ל-4.4 מיליארד. בחציון הזה, על-פי הפרסומים, ואיני מצוי בנתונים המדויקים של רשות המסים כמו בעבר, כ-5.5 מיליארד שקל במחצית הראשונה. ראוי שיגזרו משם גם את נתוני הכלכלה השחורה, ותובילו המשך מאבק ולחימה ללא חת וללא גבולות בכלכלה השחורה.

אני ממליץ ומבקש להעביר את הדיון הזה בדוח טאוב, כספים. לוועדת הכלכלה. זה דוח מאוד מאוד כבד. סליחה, לוועדה הכספים.

אני טעיתי. אני סיכמתי עם חבר הכנסת גפני, שגילה עניין רב בעניין הזה, כי הוא יקדיש כשעה וחצי לעניין הזה.

אני אודה לך אם תאפשר את זה. תודה. ישיב סגן שר האוצר יצחק כהן, בבקשה. יואל, אתה לא הולך. הממשלה לא מכבדת אותי, אני לא מכבד אותה.

אני, מיקי, כשאתה יורד מהדוכן, תעשה טובה ותתאים לי אותו. זה לא יכול להיות. מדובר בסגן שר מקצועי לעילא ולעילא. תודה רבה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, א. אני מודה לכם על שנשארתם בשעה כל כך מאוחרת לשמוע את הדיווח כיצד מתמודדים עם הנתונים החמורים שמרכז טאוב פרסם. אבל לגבי הנושא הקודם, אני גם זוכר את סלילת הרכבת הקלה בירושלים. כל רחוב יפו וכל שוק מחנה-יהודה, ואיזה צער גדול היה לעסקים שם.

היום הם פורחים. הם קיבלו פיצוי בחזקת 100. כולם מבסוטים ומברכים את הקדוש-ברוך-הוא שנתן להם את הדבר היפה הזה, את הרכבת הקלה.

ראשיתה מצער ואחריתה ישגה מאוד.

גם העסקים הקטנים בתל-אביב, תאמין לי, ערכם יעלה עשרות מונים כשהרכבת תתחיל לפעול. אבל, שם זו רכבת תחתית, וכאן זה רכבת עילית. בוא ונדבר, לא משנה, אבל יש שם תחנות בתוואי. על כל פנים, זה ישביח.

רק 11 קילומטר.

תחתית מתחת לדיזנגוף,

זה ישביח. אגב, את רחוב בן-יהודה סוגרים ביום 2 באוגוסט, אבל אחרי זה, זה כבר יפרח.

אני רוצה להודות לחברי חבר הכנסת מיקי לוי שהעלה את הנושא הזה. זה נושא מאוד חשוב, רק חבל שיש לנו כל כך הרבה מאזינים, אבל בבתים מאזינים לנו. בהצעת הדיון על רקע הדוח "תמונת מצב המדינה 2015" שפורסם על-ידי מרכז טאוב עלו טענות רבות ומגוונות המתייחסות להיבטים רבים בכלכלה הישראלית, כגון אי-שוויון, יוקר המחיה, הישגים בבתי-ספר ועוד ועוד טענות. גברתי, מפאת

חסמי הייבוא על מוצרי מזון:

בין השאר על רקע מסקנות ועדת טרכטנברג וועדת קדמי, פועל רבות להסרת מגבלות סחר בתחום המזון. בהקשר זה בוצעו מספר פעולות מרכזיות בתקופה האחרונה:

הרפורמה בייבוא מזון רגיל, הנקראת רפורמת הקורנפלקס, הצעת החוק האמורה, שאושרה לאחרונה בוועדת השרים לחקיקה, מסדירה את הליך הייבוא של המזון הרגיל על-ידי אימוץ מודל פיקוח הנהוג באירופה.

אם יאושר,

יקטין את הנטל הביורוקרטי על יבואנים, יגביר את האפשרות לביצוע ייבוא מקביל ויזרז את שחרור הסחורה מהנמלים,

הגדלת מכסות יבוא והורדת מכסים בשוקי הבשר והחלב, צעד שכבר הוביל לירידת מחירים.

בשוק הגבינות הצהובות מוצע כרגע מוצר שמחירו נמוך ב-30% מהמחיר המפוקח בשוק זה. לגבי השאלה על עלויות החזרי ההלוואות והמשכנתאות, ראשית יש לציין כי סביבת הריבית הנמוכה מורידה באופן משמעותי את תשלומי המשכנתה למשקי-הבית.

על מנת להוריד את העלות החודשית לבעלי המשכנתאות עוד יותר, יש להתמקד בהורדת מחירי הדיור. משרד האוצר הגדיר את הורדת מחירי הדיור כיעד מרכזי לשנים הקרובות. המשרד נוקט שורה ארוכה של צעדים משמעותיים שמטרתם להוריד את מחירי הדיור בישראל. בתוך כך אישרה השבוע הכנסת את העלאת מס הרכישה, וקבינט הדיור אישר שורה של החלטות. לגבי ההתלכדות של חברי הכנסת, גם מהאופוזיציה וגם מהקואליציה, כשהצביעו פה אחד, זה רק מראה כמה הנושא הזה חשוב ונמצא בראש סדרי העדיפויות. קבינט הדיור אישר שורה של החלטות בצד ההיצע, כגון שיווק קרקעות במחירם מופחתים לזוגות הצעירים, המרה של דירות המשמשות למשרדים למגורים, הקלה בהליכי פדיון קרקע לטובת קיצור זמן שיווק הקרקעות, תוכנית לעידוד בנייה מהירה ועוד ועוד ועוד. לגבי מה שהעלית, ידידי חבר הכנסת מיקי לוי, אי-שוויון בהישגים לימודיים בבתי-הספר: משרד האוצר רואה חשיבות רבה בצמצום הפערים בין אוכלוסיות במערכת החינוך. משרדי החינוך והאוצר הובילו יחדיו תוכנית להקצאת שעות ביסודי ובחטיבות הביניים באופן דיפרנציאלי. נוסף על כך, המשרדים הכריזו לאחרונה על רפורמה בסייעת שנייה בגני-ילדים עם מעל 29 ילדים אשר מתוקצבת באופן דיפרנציאלי בהתאם לחוזק הכלכלי של הרשות. אני מקווה שהעיקרון הזה של התקצוב הדיפרנציאלי ינוע לאורך כל השדרה: גם תקציבי חינוך וגם תקציבי רווחה וכל המצ'ינגים שהממשלה עושה עם הרשויות, שילכו לפי החוסן של כל רשות ורשות. עוד נקודה שהעלית, אי-שוויון בהכנסות: האי-שוויון הגבוה בישראל הוא סוגיה כלכלית חשובה, ומשרד האוצר שם דגש על ההתמודדות אתה. בהקשר זה, יש לציין את המגמה החיובית שנרשמה בשנים האחרונות של ירידה באי-שוויון הכלכלי לפני מסים ותשלומי העברה, זאת בניגוד למגמה העולמית. בשנה האחרונה נרשמה ירידה גם באי-שוויון ובתחולת העוני אחרי מסים ותשלומי העברה. עם זאת, ולמרות מגמה חיובית זאת, ישראל עדיין מדורגת גבוה-גבוה בהשוואה למדינות המפותחות מבחינת היקף האי-שוויון. משום כך, משרד האוצר אינו קופא על שמריו וממשיך לקדם מדיניות להקטנת האי-שוויון.

בתקציב שיוגש בקרוב לממשלה, ואתם תאשרו אותו כמו שאישרתם את ההעלאה במס רכישה,

ייכללו מספר צעדים משמעותיים להתמודדות עם סוגיה זו, כגון תוספת לקצבת השלמת הכנסה לקשישים, תוכניות לטיפול ממוקד בעוני במשרדים החברתיים, שינוי מנגנון ההקצאה בין הרשויות המקומיות, כפי שאמרתי קודם, בינוי וסבסוד מעונות-יום, הכשרות מקצועיות ועוד. היריעה קצרה והזמן קצר, נכון. זה נושא לסימפוזיון של יומיים, מה שהעלה חבר הכנסת מיקי, אבל אנחנו נסיים. יש קונצרט למעלה וסימפוזיון פה.

אפשר להפוך. תכף. אני מזמינה את כולם להמשיך.

על-פי ההצעות לדיון, מרבית ההכנסות משכר דירה מגיעות לחמישונים העליונים. ממצא זה אינו מפתיע, כיוון שבממוצע ככל שהשכר גבוה יותר כך גם החיסכון גבוה יותר, ועל כן ההשקעות והיקף הנכסים גבוהים יותר.

רק טבעי הוא ששיעור גדול יחסית של הנדל"ן להשקעה הוא בבעלות החמישון העליון, ומכאן שגם שיעור גדול של ההכנסות משכירות ינותב לחמישון זה. מעבר לכך, אין לעובדה זו השפעה משמעותית על האי-שוויון בישראל, כיוון שגם בתרחיש אלטרנטיבי שבו משקי-הבית מהחמישון העליון היו משקיעים את חסכונותיהם באפיקי השקעה אלטרנטיביים, כמו למשל בשוק המניות, אשר היו מניבים תשואה זהה, התוצאה מבחינת ההכנסות, ההוצאות והאי-שוויון במשק הייתה זהה. אני חושב שהנושא חשוב מאוד. לדעתי, הניתוח הוא ניתוח מדעי, הרב מקלב. הייתי מעביר את זה לוועדת המדע. סיכמתי עם יושב-ראש ועדת הכספים שהוא יקדיש לזה שעה וחצי. קיבלת. תודה רבה לכם. תודה רבה לחבר הכנסת יואל חסון, לחבר הכנסת מיקי לוי, לחבר הכנסת הרב מקלב, ליושבת-ראש, למזכיר הכנסת, על הסבלנות ועל ההתמדה בעבודת הכנסת. תודה רבה, גברתי. תודה רבה לסגן שר האוצר יצחק כהן. ולרשמות, שעושות עבודה נפלאה, לא רק אלה שיושבות פה, גם אלה שבקומה החמישית.

כל הכבוד לכן.

בלעדיכן לא היינו יכולות לעשות את כל היום כמו שצריך. אתן עושות עבודה ראויה. עכשיו נעבור להצבעה. סגן השר, אתה רוצה לשבת במקומך כדי שנצביע? אני אמתין. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכספים

בעד, 5, אין נמנעים ואין מתנגדים. ההצעה לסדר-היום בעניין דוח מצב המדינה 2015 של מרכז טאוב, תועבר לוועדת הכספים. אני מבקשת שיירשם בפרוטוקול שאני רואה בחומרה ששר תורן לא היה במליאה, ולא אפשר לנו לקיים את הדיון כמו שצריך. היה נחסך מאתנו הדיון עם כל חברי הכנסת שרצו לממש את זכותם. אני מבקשת שיושב-ראש הכנסת ייתן את דעתו בעניין וינקוט צעדים בעניין. לא ייתכן ששר שהוא תורן ייעדר. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, י"ב בתמוז התשע"ה,